דברי הכנסת יט / מושב שני / ישיבות ק"ט קי"א / ו' ח' בטבת התשפ"ב / 7 9 בפברואר 2022

אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.

נתחיל?

אדוני היושב-ראש,

מנהיגים, אדוני היושב-ראש, נמדדים בזמן משבר, למשל בזמן מגפה, כמו שאנחנו מצויים בו כעת, שבו המנהיג נדרש להתמודד עם דילמה קשה ומייסרת: מצד אחד לשמור על שגרת חיים, על מערכת חינוך פתוחה, לא לפגוע בכלכלה, ומצד שני, ומאוד לא פשוט, כמה זה עולה בחיי אדם, אדוני ראש הממשלה. אתה מתגאה מעל כל במה שבתקופתך לא היו סגרים, לא הוטלו הגבלות, ושהצלת, אפשר שקט, אדוני? אפשר שקט שם, בתא הליכוד?

תזכור לי את השניות האלה. אתה מתגאה מעל כל במה שבתקופתך לא היו סגרים, לא היו הגבלות, ושהצלת את הכלכלה, ואתה לא שוכח אף להטיח בראש הממשלה הקודם שבתקופתו היו שלושה סגרים. בוא נעזוב רגע את זה שאתה מתעלם, בין מדינה לא מחוסנת לבין מדינה בתחילת מגפה. במשך שנה וחצי שבה אנחנו ניהלנו את הקורונה בשלושה גלים קשים שבהם עוד לא היו חיסונים, שהגיעו רק באמצע הגל השלישי, הראשונים בעולם, נפטרו, לצערנו, אדוני ראש הממשלה, 6,200 איש, שהם ממוצע של 344 בחודש, ואילו מאז שאתה על הכיסא, לא תוכל להתחבא, גם עם השר טרופר, לא תוכל להתחמק, נפטרו בשבעת החודשים האחרונים 3,000 איש, ממוצע של כמעט 430 נפטרים בחודש, והקצב קטלני ומטורף. רק בשבוע האחרון, אדוני, נהרגו מקורונה יותר קורבנות ממה שנהרגו בתאונות דרכים בשנה שלמה, וכל זה קורה כשהמדינה מחוסנת, ואחרי שהודעת לאזרחי ישראל שקנית זמן כדי להיערך לגל האומיקרון שמכה בנו ללא רחם. אתה יודע היטב שבלי ההגבלות שהיו פה בגלים הראשונים, כשעוד לא היו החיסונים, היינו עלולים להגיע לעשרות אלפי מתים, כמו באיטליה. אם נתניהו היה מנהל את האירוע אז כפי שאתה מנהל אותו היום, היינו מגיעים ל-20,000 או 30,000 מתים, רחמנא ליצלן. איך אתה, אדוני ראש הממשלה, עוד מעז להתרברב נגד הפעולות שהיו הכרחיות לשעתן והצילו חיים רבים, כשבתקופה שלך, בגלל אפס המעש והכחשת הקורונה של חלק גדול משרי ממשלתך, נפטרו יותר אנשים באופן יחסי ממה שנפטרו אז? זה פשוט אבסורד נורא ואיום. במקום לנהל את המגפה, השלת מעצמך כל אחריות והטלת אותה על הציבור, ואתה מבקש מכל אחד להיות אחראי לעצמו. כדי לחפות על חוסר התפקוד שלך ושל ממשלתך אתה מנופף בסיסמה: לחיות לצד הקורונה. אבל לדאבון לב, ל-3,000 הקורבנות שנפטרו מקורונה בתקופה הזו הסיסמה הזו כבר לא תועיל. הם כבר לא יוכלו לחיות לצד הקורונה. הם גם לא יכולים להפגין נגדך, ומשפחותיהם יכאבו את הכאב הזה ואת האובדן כל ימי חייהן. אדוני היושב-ראש, העם היהודי הצטיין לאורך כל הדורות בהצבת ערך קדושת החיים מעל כל הערכים. "חיים לפני הכול". פרנסה זה חשוב, אבל גם בתפילה, אנחנו מקדימים קודם כול רפואה ואחר כך פרנסה. שגרת חיים זה חשוב, אבל לא בכל מחיר. ומה אתה עשית, אדוני ראש הממשלה?

ליברמן החליט שהכול יימדד דרך החור שבגרוש, וזו הפכה להיות מדיניות האי-הגבלות שלך. הפקרתם את האזרחים על מזבח הכסף. השארתם את בתי החולים להתמודד לבד עם ההשלכות של ההפקרות הזאת. הרופאים והאחיות קורסים, ואתה אתמול בפתח ישיבת הממשלה אפילו לא מזכיר את זה. נכון, זה לא פופולרי להטיל הגבלות, זה גם עולה כסף למדינה, אבל יותר קשה לספור מתים. כאן נבחן מנהיג, ובמבחן הזה כשלת. אתה יכול להגיד אלף פעמים "אבל ביבי", "אבל ביבי" ו"ביבי", אבל האמת היא שהוא ניהל את האירוע. הוא לא התכופף תחת לחצי שרים או דעת קהל. הוא נהג בסמכות ולקח אחריות. בממשלה הקודמת כולם ידעו מי מנהל את האירוע, מי הקובע, ואת ההבדל הדרמטי רואים היום. הגיע הזמן, אדוני ראש הממשלה, שתדע: מנהיג עושה מה שצריך, לא מה שנחמד, לא מה ששר האוצר שלו מחליט, וגם לא מה שקובעים לו באולפני התקשורת. כולנו זוכרים שהתגאית שהיית הראשון שזיהה את האומיקרון וקנית זמן. מה עשית בזמן הזה? איך הגענו לכאלה שיאי תחלואה? למעלה משבעה חודשים אתה מנהל את האירוע, ואנחנו בשיא של הדבקות, שיא של חולים קשה, שיא של נפטרים, וכל זה במדינה מחוסנת ברובה, ובנגיף הרבה פחות קטלני.

הטלגרף הבריטי רק אתמול אמר שהפעם הם מבקשים איך לא ללמוד מישראל. איך שגלגל מתהפך לו. בממשלה הקודמת הם ביקשו, כל העולם, ללמוד מישראל, והיום הם אומרים: בוא נלמד מה לא לעשות. עזוב את הביזיון, אדוני ראש הממשלה, אבל זו טרגדיה לאומית. איך זה קרה? אני אסביר לך. הממשלה שלך היא כיתה של בינוניים, אוסף של אנשים חסרי חזון ויכולות, והאיש החלש ביותר בכיתה הוא המורה עצמו, כן, אתה, ראש הממשלה, שמאחוריך עומדים הכי פחות מנדטים. ובכיתה הזו יש כמה ילדים בריונים שמכתיבים לך את סדר-היום. אתה מספר להם שיש מגפה, והתלמיד איווט אומר: זו שפעת. אתה אומר: צריך פיצויים, הוא עונה לך: נייט. אתה מכריז על חיסונים בבתי ספר, ואומרים לך במקהלה השרים: לא בבית ספרנו. לדאבוננו, אתה לא מנהיג, אתה מונהג, לא מנהל אלא מנוהל. וכשאתה בא למסיבות עיתונאים להציג את מה שאתה לא, לפחות שים תמרור נגרר. ועכשיו, ברשותך, נעבור משיעור בריאות לשיעור בכלכלה. נפתלי, המורה של כיתת הבינוניים, ידוע כליברל כלכלי שחלם בקול רם על סינגפור, שנאם בלהט על יוקר המחיה ויצא בשצף-קצף נגד העלאות מיסים. אבל אז מגיע הילד הגברתן בכיתה ומחליט: אין סינגפור ואין בטיח. יש מס גודש, מס משקאות, מס מטרו, מס על כלים חד-פעמיים, העלאת ארנונה, העלאת מס רכישה, מס שמנים, שיעלה את מחירי התחבורה הציבורית, מס פחמן, שמעלה את מחיר החשמל, ובנוסף, לא נשכח את מחירי הדלק המאמירים. והמורה הליברל מסינגפור משותק עד אימה. אם רק היית טורח להגיע לכנסת, לפני שלושה חודשים היה פה דיון ודיברנו על כך שהממשלה היא שמתדלקת את יוקר המחיה במו ידיה. מה אתה מצפה מהחברות הגדולות כשהן רואות שהממשלה עצמה מעלה מיסים ומתעמרת בחלשים? למה שהן לא יעשו את זה? כלכלה מונעת גם מאווירה, בטח כשהיא באה מהממשלה. כבר כמה שבועות שקטסטרופת יוקר המחיה משתוללת, ואתה דיברת על זה לראשונה רק אתמול. אם זה לא מספיק, אתמול זכינו לראות, חבר הכנסת דוד ביטן, אתמול ראינו תרגיל מנהיגותי מדהים, הפגנת כוח בקנה מידה שגם קים ג'ונג און לא היה יודע לעשות: ראש הממשלה צועד למשרד האוצר ומבקש להצטרף לישיבת חירום עם שר האוצר. איזו מנהיגות. איזה מחווה לשר האוצר ולפקידים שלו, שמבינים מייד מי בעל הבית. אני שואל אותך: נראה לך שאריק שרון או נתניהו היו רצים אחרי פקידי האוצר? הרי כל ראש ממשלה היה מזמן אצלו בלשכתו מייד אחרי ההתפרצות ולא עכשיו. אבל אתה באת וביקשת יפה להיכנס. כך לדאבונך אתה מגלה, אדוני, שבינך וליברמן ולפיד יש חלוקת עבודה טרגית של סמכות ואחריות: הסמכות היא שלהם, ואילו אתה נותר בודד רק עם האחריות. משפט לסיכום, בבקשה. והאחרית היא כולה שלך, גם בקריסה הבריאותית וגם בקריסה הכלכלית.

חבר הכנסת ביטן. כבוד היושב-ראש,

נכבדה, טוב, האמת היא שראש הממשלה וכל חברי הקואליציה המציאו פטנט: כשלא מסתדר להם משהו, הם משנים את התקנות, עושים שזה יהיה בסדר.

צריך לרשום עליו

פטנט בין-לאומי. לא מסתדר עניין מסוים בקורונה, מתקנים את התקנות כדי שיסתדר, כדי שבסופו של דבר יגידו: הינה, פתרנו את הבעיה. לא פותרים את הבעיה בזה שמשנים את התקנות, פותרים את הבעיה בזה שנלחמים בבעיה ומנסים לטפל

צריך, כי אין מגפה. מספיק לעשות את הדברים האלה. רוצים לטפל בבעיה, שיטפלו בה. לא רוצים לטפל, שיבואו ויגידו לאנשים: אין לנו יכולת לטפל. הם כמעט אמרו את זה, אבל אנחנו רואים את הנפטרים, רואים את החולים. זה קופץ מיום ליום. בסופו של עניין אנחנו לאט-לאט עולים בממדים של המגפה, ושינינו את העקומה במובן הזה שאנחנו כבר מתחרים בכל העולם להיות הראשונים בתור גם מבחינת החולים, גם מבחינת הנפטרים. אנחנו לא יכולים להמשיך, ופה הממשלה נכשלה באופן ברור. אז תתעשתו ותתחילו לטפל בבעיות.

תודה רבה. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, ראש הממשלה, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אלו לא ימים רגילים. אומנם בממשלה עסקים כרגיל, אבל מבחינת אזרחי המדינה זוהי שעת משבר לאומית: ההידרדרות שאין שני לה בתמותה, בתחלואה, ברמת החיים שהציבור יכול לאפשר לעצמו, חצי שנה של עליות מחירים ומיסים חדשים על החלשים ביותר בחברה, ממשלה של גזרות על הציבור, ובמקביל, ושאף אחד לא ישכח בטעות, עשרות מתים מקורונה מדי יום, 500 הרוגים בשבוע. ממשלה שאיבדה שליטה על המחלה. פעם אמרת כאן, בנט: לא קורונה, לא מעניין. עכשיו גם הקורונה לא מעניינת אותך, גם יוקר המחיה לא מעניין אותך. מחירים עולים, אנשים מתים, אבל בממשלה דממה, הכול גן עדן. 50,000 חולים חדשים מדי יום, 60,000 חולים חדשים, ובמקביל 180 חולים קשים חדשים כל יום נכנסים לבתי החולים בישראל. 50% מהם לא חוזרים לבתיהם, חלילה, ומאבדים את חייהם מהמחלה הנוראית, נתונים שלא היו פה בשום שלב של המחלה, אפילו לא קרוב. זן האומיקרון, בממשלה דאגו להבהיר שהוא פחות קטלני, אבל סירבו להבין שגם זן פחות קטלני יוביל למאות מתים ואלפי מתים אם הוא מידבק פי חמישה ויותר. במעין דוגמה לחוסר יכולת והיעדר שיקול דעת, דווקא עכשיו מצאת בממשלה את הזמן המתאים לבטל את התו הירוק. בכוח הממשלה מבקשת להחיות את גל האומיקרון, שכבר חשבנו שהתחיל אולי לרדת. בזמן שהמומחים ממשרד הבריאות פרסו את הנתונים ואת ההמלצות, אתה, ראש הממשלה, היית בתנומת צוהריים. היה לך קשה, כי בירושלים אין לך מיטה, רק בלשכה בתל אביב, אז בירושלים אתה ישן על הספה. את מרצך את משקיע בשימור הקואליציה הלא-טבעית הזאת ולא בהחלטות לטובת הציבור. במקום לדאוג לבריאות הציבור, לבריאות הכלכלית של העסקים בישראל, שלא מקבלים פיצויים ואת התמיכה שמגיעה להם, אתה, בנט, דואג ששר האוצר שלך יהיה מרוצה. צריך להגיד לשר איווט ליברמן שכסף שנשאר בקופת המדינה בסוף הקדנציה, לא הולך לכיסו.

קופת המדינה נועדה לסייע לאזרחים כולם, לא להפך. אנחנו במצב חירום שהוא לא אחד לעשור, הוא אחד לדור, והמדינה לא מתפקדת. ארה"ב, ידידתה הגדולה של ישראל, שאתמול קיבלת שיחת טלפון מנשיאה, אחרי שלא דיברת איתו מאוגוסט, הוציאה אזהרת מסע לא להגיע לישראל, שסובלת משיעורי התמותה הגבוהים בעולם, מהמדינה הראשונה להתחסן כמעט לגמרי, הממשלה בראשותך דרדרה אותנו לשיעורי התמותה הגבוהים בעולם, הישג כמעט בלתי אפשרי, ברשלנות, בבורות. בגאוותנות שסירבה לשמוע למומחים, נכשלה הממשלה בחיסוני הילדים, נכשלה בחיסוני השפעת ונכשלה בהטלת מגבלות סבירות שיצמצמו את התפשטות האומיקרון. הממשלה בראשותך ויתרה על הציבור, ויתרה על בריאות הציבור, ויתרה על מצבו הכלכלי וויתרה על זכויותיו. המחירים היחידים שירדו בממשלה הזו הם המחירים של תוכנת פגסוס למשטרה בעקבות הנחת כמות. הממשלה הזו לא מגיעה לציבור, והציבור הטוב הזה לא מגיע לממשלה הרעה הזו. מותר לטעות לפעמים, מותר אחר כך גם לתקן, אבל לוותר על הציבור, לוותר על מלחמה במגפה, לוותר על החלשים, על הזקנים, על המשפחות המוחלשות, על המשפחות ברוכות הילדים, זה דבר שלא ייעשה. אחרי הממשלה הזו, הציבור יחפש אותנו לתקן את השברים. אני רק מבקש, אל תקשו עלינו את המשימה יותר מדי. תנסו אתם להציל עוד את מה שניתן. עוד לא מאוחר לשנות כיוון ולחנוק את גל הקורונה. עוד לא מאוחר לבטל את המיסים החדשים ולתת לציבור מרחב נשימה. לסיום דבריי, אני מבקש לצטט מדברים שאתה, המעתיק של הספר "איך לנצח מגפה", אמרת כאן,

במליאת הכנסת: "תגידו, אתם השתגעתם? מה עוד אני צריך לעשות, מה? אלוקים שישמור, אתם צריכים לעבוד יומם ולילה. כשהייתי שר ביטחון עבדתי בשבת, חיללתי שבת כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש", צעקת עם פתוס. "אנשים מתים, מה אתם עושים? אתם השתגעתם? תתפסו את עצמכם בידיים. תבינו, יש לנו עם שהולך ומת. ושלא תעזו להאשים אף אחד אחר". כששרת הפנים שלך אומרת בשידור: כן, במגפה אנחנו מכילים מתים, אז כן, אתה, ראש הממשלה, אשם. הדם על הידיים שלך. תודה רבה. חברת הכנסת בן משה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, כנסת נכבדה, אי-אפשר לנאום היום בבית המחוקקים בלי להתייחס לפרסום הבוקר בכלכליסט על השימוש הנרחב בתוכנת ריגול אחרי אזרחים ישראלים שלא באמצעות צו בית משפט וכלל לא במסגרת חקירה. כאשת הקהילה המודיעינית לשעבר, וגם אתה ודאי מכיר את זה משנותיך במשטרה, אנחנו מכירים היטב את עוצמת הכלים הללו ואת הזהירות שנקטו, לפחות בעבר, בשימוש בהם. בתקופה שאותה אנחנו מכירים, השימוש בכלים האלה היה לטובת שמירה על הביטחון, על סמלי המדינה וגם על הדמוקרטיה, הגילוי הבוקר, אם הוא נכון ואם לא יטופל במיידי וביד קשה, יוביל לתוצאות הפוכות. עתה אין עלינו לעסוק רק בחקר האמת, אלא בהשבת אמון הציבור במערכות החוק ואכיפת החוק. זו הסכנה האמיתית. וברשותכם, לרעידת אדמה מסדר גודל אחר, אבל בהחלט רעידת אדמה שמעסיקה את האזרחים והאזרחיות לא פחות מהנושא הקודם, יוקר המחיה. אני שמחה שאחרי שבועות ארוכים שחברי חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה בכנסת, מוביל את המאבק ומעלה את הנושא הזה בכל עת על סדר-היום הציבורי, בימים האחרונים גם שרי ממשלה הצטרפו. אדוני ראש הממשלה, הנושא הוא יוקר המחיה. אני אשמח אם תהיה איתנו. ועוד זה מדבר וזה בא. כולנו מחכים בנשימה עצורה לראות מה יעלה בגורל החקלאות הישראלית. כן, ממש כך. כמה נוח בימים הללו להפיל את יוקר המחיה על הלולן מאביבים, על מגדל התפוחים בגולן או מגדל תפוחי האדמה בעוטף עזה, כאילו אם ביום רביעי יובאו הצווים, אז נרגיש ירידה ביוקר המחיה. אף אחד הרי לא מאמין לזה. למה אנחנו נותנים לזה להימשך? זהו שקר גמור, ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו נשמור על החקלאות ועל האדמות ועל המשילות ועל ביטחון המזון, וגם נטפל ביוקר המחיה. וכאילו לא קשור, אבל קשור גם קשור, הרפורמה בדואר, שעוד מלאה בפערים, אולי תשפר חלק מהשירות, אבל תשאיר מאחור את הנגב והגליל,

שוב את תושב אביבים ושוב את התושב בגולן ושוב את התושב בעוטף עזה. גם כאן אני מודה לחבר מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שנרתם לטיפול בנושא הרפורמה בדואר. אנחנו נוודא שהיא מתקדמת בקצב הנכון, אחרי שיצומצמו כל הפערים, והשירות לאזרחים כולם, גם בגולן, גם בנגב,

ולא אחד על חשבון השני. תושבי הנגב והגליל לא יממנו את תל אביב ולא את גוש דן. ונקודה חיובית היום, וגם בה יש עוד מקום לשיפור: בהמשך הערב נאשר פה את הארכת הטבות המס לתושבי עוטף עזה היקרים, וגם בהזדמנות זו אני שואלת: מה עם הטבות המס בצפון? למה שוב מתושב אביבים גוזלים את מה שכבר הובטח לו? למה שוב אין לי תשובות לשכנים היקרים שלי בגליל?

תודה רבה. חברת הכנסת פינטו קדוש, בבקשה. (אומרת דברים בשפת הסימנים, להלן תרגומם: אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מרגישה חובה מוסרית וציבורית להביא לידיעתכם מעל בימה זו מקרה מצמרר שקרה לפני כשבועיים. בתוך שלושה ימים נאנסו שתי נשים עם מוגבלות בשטח התחנה המרכזית בתל אביב. התבקשתי על ידי המשפחה של אחת הקורבנות לספר את הסיפור כאן, ללא פרטים מזהים, כי הזעזוע לא מספיק עמוק. אישה בת 39 עם מוגבלות, עצמאית ביכולת התנועה, הלכה למלא את כרטיס הרב-קו שלה בתחנה המרכזית בתל אביב. היא נתקלה באנשים שפלים, בזויים וחסרי לב, שבחרו לנצל את המוגבלות שלה על מנת לפגוע בה. בחור אחד ניגש אליה והחל להטריד אותה מילולית ולאיים עליה. היא התעלמה ממנו וניגשה לתא השירותים הקרוב על מנת לנתק מגע. כשיצאה ממנו, כבר חיכו לה עוד שני בחורים והחלו לגרור אותה לאחת הקומות התחתונות הנטושות, שבהן אין מצלמות או פיקוח, וביצעו בה את זממם. במשך כעשר דקות של גיהינום ותחת איומי סכין, היא נאלצה לעשות כרצונם, ונאמר לה בצורה חד-משמעית שאם היא תצעק או תברח הם לא יהססו לדקור אותה. שלושה אנשים, בזה אחר זה, עשו בה מעשי סדום, ולה לא הייתה שום יכולת להתגונן בפניהם. מאז אותו מקרה מצמרר אותה אישה מטופלת על ידי פסיכיאטר בטיפול תרופתי. היא חסרת שקט ומנוחה וחרדה מאוד. ואני שואלת: למה ואיך? למה מעשה נבלה שכזה צריך לקרות שוב ושוב לפני שננקוט מעשה? איך אנחנו מגיעים למצב שבו אישה עם מוגבלות מחוללת בברוטליות, בלב העיר המרכזית בישראל, ואין שום מענה מניעתי מצד הרשויות? שטח התחנה המרכזית וסביבתה הוא אקס-טריטוריה, שטח הפקר המועד לפורענות. הדבר מוכח לנו פעם אחר פעם, על חשבון אותן נפשות עדינות של עוברות אורח תמימות, ובמקרה הזה, קורבנות מחתך אוכלוסייה מוחלש, שאף לא לגמרי מודעות לחומרת העניין בשל מוגבלותן. זוהי חובתנו הציבורית והמוסרית כנבחרי ציבור וכאזרחים במדינה לעשות כל שניתן כדי להעלים תופעות אפלות ומטרידות מסוג זה. אני רואה באופן מובהק שהמכנה המשותף של הרבה מן המקרים הללו הוא ההתנהלות המוסדית סביב שטח התחנה המרכזית. אני קוראת מכאן לשר לביטחון פנים, למשטרת ישראל ולעיריית תל אביב לנקוט לאלתר פעולות מיידיות ואפקטיביות כדי למגר את התופעה האכזרית הזו ולמנוע את ההרס והחורבן של הקורבנות הבאים: שיטור מוגבר, גלוי וסמוי, רישות האזור וכיסויו המרבי במצלמות אבטחה וכדומה. זו המשמרת שלנו, ואנו לא יכולים להפנות מבט כשהאדמה תחתנו רועדת.

תודה רבה לחברת הכנסת שירלי פינטו. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשלוש הדקות שניתנות לי,

אני רוצה לדבר על שלושה פשעי ישראל.

ביום השפה הערבית התלונן כאן בני בגין על שיבוש השפה העברית. לקרוא למה שקורה כאן "ממשלה" זה הדבר האחרון שאפשר לקרוא לה, שיש לו קשר למשילות. הדבר הכי בולט זה חוסר המשילות. אבל יש פה שלושה פשעי ישראל:

מרמה והפרת אמונים. אלה שלוש ההגדרות של מה שקורה כאן: צביעות, מרמה והפרת אמונים. אדוני היושב-ראש, ביום שני שעבר בשעות הלילה התחלתי עם תקציר הספר שכתבתי, על דברי מה היה כאן ומה הייתה שאלה של פוזיציה, איך אדם יכול להפוך את עורו. הזכיר קודם משה ארבל את הפתוס: יש לנו עם שהולך ומת, מה עשיתם? איך פתחתם את הבדיקות? אנחנו מדברים על סדר גודל של 40, באוסף של דברים, ואני אתחיל, אתם יודעים מה? מיסים. תוכנית סינגפור, מי לא זוכר את הדבר הזה? מה חוסר המשילות עשו דבר ראשון באמצעות שר האוצר? שבוע אחרי שבוע צווי מיסים חדשים, שבוע אחרי שבוע, וגם דאגו ליוקר המחיה, שלחו מכתב, שלחו מכתב לתאגידי המזון: אנא הורידו מחירים. מעלים מיסים, אין פוצה פה ומצפצף, וכבר הזכירו לפניי את רשימת המיסים שהעלו. אתם זוכרים את תוכנית "היד החזקה"? מזכיר לכם משהו? היה אחד מימינה, ימינה מתחייבת עד סוף שנת הכהונה הראשונה לממשלה בראשות בנט שהחוק והסדר בנגב יהיו שווים לכל אחד אחר במדינת ישראל. אתם יודעים מה קרה מאז? חוק החשמל, ביטול הנטיעות של קק"ל, עם סיפורי הליבה ואמרתי לכם, אני מחזיק פרוטוקול מ-16 ביוני עם התוכנית של קק"ל לנטיעות. מ-16 ביוני. ואמרתי, אני לא מדבר על שנת השמיטה. 16 ביוני. אמרו: לא, זו הייתה התוכנית המקורית. הסתובב כאן במין פתוס: זו הייתה התוכנית המקורית. החלת ריבונות, אתם זוכרים? היה פה אחד, בנט, אתם זוכרים מה הוא אמר? אני רוצה לומר פה בקול הכי ברור: לא רק שאנחנו נחיל ריבונות, אנחנו נחזק את ההתיישבות. לעולם לא נמסור סנטימטר מארצנו לערבים. אל תבטיח לנו תיקים, במקום זה פשוט תחיל את הריבונות על כל ההתיישבות, מחברון עד אריאל, מבקעת הירדן עד מעלה אדומים, כפי שהתחייבת. המציאות היא תמורת תיק ראש ממשלה,

את עוז ציון ואת רמת מגרון ואת חומש,

את כולם מפנים תמורת תיק, תיק קטן.

התברר שזה תיק ריק מתוכן, אי-אפשר לעשות איתו כלום. כמה מנדטים, אתם זוכרים, צריך להיות לראש ממשלה? פרק 6 בספר. לא יהיה ראש ממשלה בעשרה מנדטים,

צריך יותר. המציאות, צודק, לא בעשרה, בשישה. פנסיות תקציביות, למה ברגע זה המגזר הציבורי לא תרם שקל למגזר הפרטי? שקל למגזר הפרטי. בפטיש על ישראל כץ: מה היה קורה אם היינו נוגעים בפנסיות התקציביות, של שופטים למשל, 80,000 שקל בחודש, כדי לקיים 80 עסקים באותו זמן? מה קרה לכם? תתעוררו. המציאות, אחת מההחלטות הראשונות של הממשלה הייתה הגדלת הפנסיות. ועצמאים, איך אמר שר האוצר שלהם? שיחליפו מקצוע, שיחפשו מקצוע אחר. היה אחד, בנט, אמר שייתנו להם ואוצ'רים ושנה דמי אבטלה בשביל להחליף מקצוע. מה קרה בפועל? משפט לסיום. הספר יצא: בנט נגד בנט, אוסף השקרים והנוכלויות. עלילות מחבר רב-המכר "איך לא לנצח את המגפה".

תודה רבה. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שני מספרים אני רוצה לתת לכם: 4% תמיכה, 2,750 איש שקיפחו את חייהם בשבעה וחצי החודשים שהממשלה חסרת האחריות והמופקרת הזו מכהנת, שבעה חודשים של אין אסטרטגיה, של "איש הישר בעיניו יעשה"; שבעה חודשים של אובדן הסולידריות. 357 מתים בחודש, זה הממוצע. אצל ביבי היו 367 מתים בממוצע בחודש בלי חיסונים ובלי תרופות. רק כדי לתת מושג, לסבר את האוזן, בכל מלחמת יום הכיפורים נפלו 2,656 איש, קצת פחות ממה שנפלו כאן בשבעת החודשים של ההפקרות הממשלתית הזו. בשמונה השנים האחרונות מתו בתאונות דרכים במדינת ישראל 2,750 איש, נכון לאתמול בדיוק המספר שאצלכם מתו מקורונה בפחות משמונה חודשים, לא שמונה שנים. מס' אחת בעולם בתחלואה ומס' אחת בעולם בתמותה לנפש, אין על זה ויכוח. בדיילי טלגרם אתמול פורסם שבכל העולם לומדים מה קורה בישראל כדי ללמוד מה לא לעשות, לא מה כן לעשות. בדצמבר 2020 למניינם הגיעו החיסונים. אזרחי ישראל נשמו לרווחה, נתנו אמון, התחסנו בהיקפים אדירים יחסית לתחילת המבצע. הייתה תחושה שחוזרים לחיים וזה מאחורינו, ואז באתם אתם, ובהפקרות, בחוסר יכולת לקבל החלטות, בחוסר רצון לקבל החלטות, בחוסר מנהיגות, כל אחד מושך לכיוון שלו, ואיבדתם את השליטה לחלוטין.

מי שמשלמים את המחיר אלה האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל,

השמאל, שהוא כביכול חברתי, סוציאליסטי, הפקיר את הפריפריה. איזו אסטרטגיה זאת, לכל הרוחות, לא לעשות כלום ולשלוח את אזרחי ישראל לגורלם ואל מותם? איזו אסטרטגיה זו לשלוח את מערכת הבריאות לקריסה? וכן, בפריפריה המערכת בקריסה. יכול להיות שבתי החולים במרכז יחסית בסדר, אבל בפריפריה שיעורי ההתחסנות נמוכים יותר, שיעורי התחלואה גבוהים יותר, שיעורי האשפוז, התחלואה הקשה והתמותה,

אתם תמשיכו עם הזחיחות. שני שקרים סיפרת לנו, בנט: סיפרת שאתה איש ימין ערכי, שלעולם לא תבגוד בערכים, ושיקרת לעצמך שנועדת לגדולות ותנהיג את ישראל לפסגות חדשות. קצת יותר מחצי שנה כראש ממשלה, ומבלון הניסוי ששמו בנט לא נותרו לא ערכים ולא גדולה, לא דרך ולא מצוינות ביצועית, נותר רק אדם מבוהל ומבולבל ערכית ומנהיגותית,

שמנסה לשרוד בתפקיד שענק עליו בכל מובן. אדוני היושב-ראש, את הייאוש והעייפות שלכם אנחנו נחליף באמונה ותקווה גדולה. תודה רבה. נפתלי, לך. חבר הכנסת כסיף, בבקשה.

ממשלת שינוי, זו ממשלת עינוי, ממשלה המפקירה את אזרחי המדינה לעליית מחירים פראית ולשחיקת שכר מטורפת. זו ממשלה המצליחה להקצין אפילו את מדיניות ההפקרה וההפקרות של נתניהו. בשנת 2011 התרחשה מחאה אדירה בכל רחבי הארץ כנגד יוקר המחיה, ומאז נראה שהמצב רק הידרדר, מחירי הדיור שהחלו את המחאה רק עלו מאז. לפי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בין השנים 2007 ו-2021 עלה מדד מחירי דירות בבעלות ב-121.5%. הגענו למצב שבו לזוגות צעירים שעובדים קשה, לעיתים בכמה משרות, אין סיכוי לרכוש דירה אפילו בחלומות, אלא אם כן התמזל מזלם ונולדו למשפחות אמידות. במקום להשתמש במשאבי הטבע הרבים שישנם בישראל, ובראשם הגז, כדי להפחית את העלויות לציבור, כדוגמת מחירי החשמל והמים המאמירים, משתמשים בהם כדי לרפד את כיסא הטייקונים. הארנונה עולה, המיסים שמשלמים משקי הבית הקטנים עולים והשכר נשאר כשהיה. ומה התשובה של ליברמן ובנט? תחינה מעוררת רחמים בפני המונופולים שמנהלים את המשק הישראלי שלא יעלו מחירים. בדיחה רעה. כפי שדרשנו ב-2011, אנחנו חוזרים ודורשים גם ב-2022 צדק חברתי, חלוקת משאבים הוגנת. אנו דורשים מממשלת ישראל יותר ממס שפתיים. מה שנדרש הוא טיפול שורש ביוקר המחיה ובשחיקת השכר. אנו דורשים כניסה רצינית ואקטיבית של הממשלה לשוק הדיור והשקעה אמיתית בדיור ציבורי ובר-השגה באמת, כך שלאנשים העובדים יהיה בית ראוי ומכבד, אנחנו דורשים העלאה של שכר המינימום, בשלב זה לפחות ל-40 שקלים לשעה, שהם 7,280 שקלים בחודש, כדי שהמשכורות יתחילו רק להשתוות למחירים העולים, אנחנו דורשים השקעה אמיתית בתחבורה ציבורית זולה ואיכותית, במקום להכריח אותנו לעמוד בפקקים ולדרוש מאיתנו מיסים מוגזמים על הדלק המיותר שאנחנו שורפים, אנחנו דורשים שהטייקונים יתחילו לשלם את חלקם, המדינה ומשאביה אינן שלהם אלא שלנו, כלל הציבור בישראל. המדיניות החברתית של הממשלה הזו היא ימנית קיצונית, כמעט כמו מדיניות הכיבוש והאפליה האתנית שלה, תודה. כלפי האזרחים הערבים פלסטינים, כלפי החרדים וכלפי המעמדות העובדים בכלל. עוד משפט אחד, ברשותך, אדוני. לא נסכים להפלת נטל הקורונה על העובדים, על העסקים הקטנים, על מורי הדרך ועובדי התיירות הנכנסת, ההולכים מדחי אל בכי. לא נסכים לחוק הסמכויות האנטי-דמוקרטי. הציבור לא פראייר. המחאה שמתחילה עכשיו ברשתות תגיע גם תגיע לרחובות.

כי התשובה ליוקר המחיה היא מהפכה. תודה רבה. חברת הכנסת רוזין, בבקשה.

כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד ראש הממשלה, כנסת נכבדה, אני שמחה, אומנם באיחור קל, אבל אני שמחה ומברכת על כך שהשר לביטחון פנים עמר בר לב החליט והצהיר על כך שהוא יקים ועדת חקירה, בדיקה, ממשלתית ממלכתית. אני רוצה לומר בצורה ברורה, עם סמכויות חקירה. עם סמכויות חקירה, שזה דבר חשוב מאוד, ואני רוצה להגיד מה עוד חשוב בעניין הזה,

ללמדנו שכל פעם שיש איזו התפוצצות של דבר כזה, קודם כול לנשום עמוק ולבדוק אם נכונים הדברים. לקפוץ ישר ולהגיד: לא קרה, לא היה וכדומה, זה הדבר הכי פחות נכון לעשות. אבל יותר מזה, כדי להחזיר את אמון הציבור, כבוד יושב-ראש הכנסת, אמון הציבור היום במערכות החוק, באכיפת החוק, במערכות המשפט,

בנבחרי הציבור,

הכנסת, בכנסת, בממשלה, הוא נמוך. ולכן, כדי להשיב את אמון הציבור, כל הדיונים בכל הוועדות, גם ועדת החקירה הממלכתית בעניין הצוללות וגם ועדת החקירה

בדיקה ממשלתית, מה שיוחלט, בנושא של פגסוס, של הרוגלה,

זה לא חייב להיות רק פגסוס, יכול להיות גם של חברות אחרות, חייבת להיות שקיפות מוחלטת בנושא הזה. חייבת להיות שקיפות, בוודאי במקומות שהם לא סודיים. מה שסודי, אפשר להטיל עליו חיסיון, מה שלא, צריך להיות פתוח לציבור, צריך להיות שקוף לציבור. פומביות הדיון היא חשובה כדי שאף אחד לא יחשוב שעושים פה קומבינות ואף אחד לא יחשוב שמנסים להסתיר דברים. אנחנו בעד שאור השמש יחטא את הכול, ולכן צריך לפתוח את הדברים. אני הגשתי היום הצעת חוק שבעצם הופכת את ברירת המחדל, שכל ועדת חקירה, ממלכתית, ממשלתית או פרלמנטרית, קודם כול תהיה גלויה, פומבית, תהיה שקיפות מלאה. במידה שרוצים להסתיר, בין שזה על הצוללות, בין שזה על הרוגלה של פגסוס, של NSO, יצטרכו לבוא לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ולבקש חיסיון. אני כבר יודעת שחבר הכנסת יושב-ראש הוועדה רם בן ברק קבע דיון בנושא הצוללות לקבוע מה ייחסה ומה לא ייחסה, וכך אני מצפה שגם יהיה. גם השר עמר בר לב צריך לדאוג פה שתהיה שקיפות מלאה לדיונים, ומה שצריך להיות תחת חיסיון מפאת סודות מדינה וביטחון המדינה, אפשר לייצר מצב שבו הדברים האלה יהיו חסויים. אבל קודם כול, כדי להשיב את אמון הציבור, הכול חייב להיות בשקיפות מלאה, ואני מציעה לממשלה הזאת ליישם זאת.

חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול, כשאני רואה את בנט אני לא יכול.

אתה יודע, כל פעם אתה מזכיר לי את זה. אני רוצה לדבר על מה שקרה בימים האחרונים. אין לי הרבה זמן, אבל אני אבוא לעניין, סיפור פגסוס ו-NSO.

עזבי, נורבגית. לא נבחרת לכנסת, סידרו לך עבודה, לא להפריע לי. אדוני היושב-ראש, היות שגם אתה היית ניצב במשטרה, נודע למשטרה שנעשתה עבירה פלילית או חשד, היא צריכה לפעול במעצרים. אני לא מבין איך יכול להיות שמר כוסברה, מר אלשיך, איך יכול להיות שמר מנדלבלוף, איך יכול להיות ששי ניצן, כל אלה לא במגרש הרוסים. הרי אם יש לנו מדינת חוק, וכולם שווים בפני החוק, איך יכול להיות שכל אלה לא בחקירת משטרה? איך יכול להיות שכל אלה היום משבשים חקירה באופן מעשי? הרי אני נעצרתי על ידך במשטרה ב-2003, אתה היית מפקד המחוז, אני זוכר שבאת לוודא גם שיש מסיבות עיתונאים, בתוך בית המשפט, ערוץ 1, ערוץ 2, הבאת לנו את דוברת המשטרה, זה שאנחנו אזוקים, במשמרת שלך. אתה היית מפקד המחוז, אני גם זוכר אותך שם. מאיפה אתה זוכר אותי? אני זוכר אותך. ב-2003, כשעצרו אותי על לא עוול בכפי, עם הליכוד, אתה היית מפקד המחוז ואתה הפקת את האירוע. אבל בוא נעזוב את זה. הרי אתה יודע איך זה עובד, אתה יודע שאם יש חשד, המשטרה באה ב-06:30, היא באה לראשי עיר, היא באה לכולם. מה קרה? איך יכול להיות שאלשיך היום לא במעצר? איך יכול להיות שמנדלבליט לא במעצר? איך יכול להיות שליאת בן ארי לא במעצר? לחקירה, הרי ככה חוקרים חשודים, לא מאפשרים להם להסתובב, לתאם עמדות ולשבש חקירה ימים על גבי ימים. אני לא מדבר כרגע על החקירה, על הוועדה. בעצם זה לא קשור איך בודקים, זה לא סותר, לא שייך בכלל. נעשתה פה עבירה פלילית בוודאות, קודם כול מטפלים באנשים שעברו על החוק ועבריינים לכאורה. עכשיו לגבי הנושא של הוועדה. ברור שאתם תרוצו להקים איזה ועדה שתחרבש את הכול. הרי גם לשמאל אין עניין בוועדה, בוודאי לא לבית המשפט העליון, בוודאי לא למנדלבלוף, ששכנע את בר לב לא להיכנס לעניין. הרי זה ברור לכם. אז לכן אנחנו הצענו היום: הוועדה צריכה להיות מוסכמת על כל חלקי הבית. אנחנו בעצם הצענו שנשיא המדינה, שמקובל על כולם,

והוא ועוד שני נציגים, אחד מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה, לסיום,

אנחנו בעצם נציע, הם יציעו ועדה מקובלת, ועדה האמיתית, שתבוא ותבחן את הפשע שנעשה מול אזרחי מדינת ישראל. תודה. ואיך אמרנו? ראש ממשלה במדינת ישראל, מאזינים לו. אתם האמנתם? תודה רבה. השטאזי לא עושים את זה, תודה רבה. חבר הכנסת אמסלם, הקג"ב לא עושה את זה. חבר הכנסת אמסלם, תודה רבה. חבר הכנסת קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שמונה חודשים אנחנו העברנו את המפתחות במדינה מחוסנת, נקייה מקורונה, שהייתה בחמישייה הראשונה בעולם איך להתמודד עם קורונה. לא ספר, מציאות, לא ספר וסיפורי סבתא, קיבלתם אותם כך. בגל הרביעי לא עשיתם דבר, וזה עלה לנו בקרוב ל-2,000 מתים. היום כולם רואים איך נכשלת ונכשלתם לחלוטין בהתמודדות עם האומיקרון. שמת אותנו, נפתלי בנט, במקום ראשון בעולם בתמותה לנפש, וזה בלי לדבר על החולים הקשים. מה קורה עכשיו בבתי החולים? הטיפול נפגע. האנשים היום במדינת ישראל, בגללך, נפתלי בנט, לא מקבלים טיפול הולם בבתי החולים. אבל מה הצלחתם לעשות? לימדתם את ישראל להכיל את המתים.

התקשורת בשקט, אתם כבר מנצלים את עייפות הציבור, ועל הגלים האלה אתם צולחים את הקורונה. אתה מתמודד עם אומיקרון עם חיסונים, זה כל כך יותר קל מלהתמודד עם קורונה בלי חיסונים. ואז תבוא ותגיד: כן, אבל אני לא עשיתי סגר. זה כמו, ניקח אותך לעולם של מתן כהנא ושלי, זה כמו שטייס יבוא ויגיד: חבר'ה, אני טס מתל אביב לניו יורק ב-11 שעות. אתם יודעים עם האוניות כמה זמן היה לוקח להם לעשות את זה? מה הקשר? לא היו חיסונים, בנט, אל תתבלבל. העולם מבין את זה, הציבור מבין את זה. תפסיק עם ההשוואות המגוחכות. קיבלת מדינה מחוסנת והבאת אלפי מתים.

האמת, אני לא מאשים אותך. אין לך בעצם ממשלה.

ליברמן וסער שמו אותך לבד בקורונה, שתיכשל לבד, ונכשלת. הם לא מגיעים אפילו לקבינט הקורונה, ואתה גם לא מכנס אותו.

אתה לא מעניין, אתה לא רלוונטי, אין לך כוח פוליטי. אני עושה פה נאום כאילו ב-40 חתימות, ראש הממשלה לא מעניין אותנו בכלל, כי לפיד עושה את מה שהוא רוצה בגזרה המדינית, והוא מתכנן כבר את אוסלו ג', וליברמן עושה בכלכלה מה שהוא רוצה. כל הכבוד. אתה יודע מה, אבל יש לו הישג אחד, לבנט. ההישג היחידי של בנט זה שהוא הצליח להדיח את אהוד ברק מהתואר של ראש הממשלה הכושל במדינת ישראל, וזה תואר שהוא זכה בו ביושר. בנט, אתה כישלון. לא סופרים אותך, ובאמת שאתה לא מעניין. וב-23 השניות האחרונות אני אגיד מילה על השערורייה הזו של NSO. זו טלטלה. אין פה ימין, אין פה שמאל, חייבים לחקור את כולם. ראיתי, איך קרא לו אמיר אוחנה? שהדחליל החלופי הציע לחקור את אמיר אוחנה. אדרבה, תחקרו את כל מי שאנחנו רוצים,

אף אחד לא מסתיר כלום. אבל אני רוצה לראות את מנדלבליט, את שי ניצן, אותם אני רוצה לראות בוועדת החקירה, ואת אלשיך. ואותם, צריך ועדת חקירה, תודה. עם שיניים, ועדת חקירה ממלכתית, שיודעת לקבל גם ההחלטות פליליות, כי האנשים שאישרו את הדברים האלה צריכים להיכנס לכלא. תודה רבה. חברת הכנסת השכל, איננה. חבר הכנסת שיין, בבקשה. למה הוא דילג עליי? חכה רגע, אני דילגתי, אני מתנצל. בבקשה, חברת הכנסת דיסטל.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מקווה שראש ממששת המנדטים שנץ היטב ואתה כרגע רענן. הבנו שאתה נוהג לישון בצוהריים בזמן שהמדינה פה נחרבת, אז אני מקווה שעכשיו, אחרי השינה, אתה מרגיש קצת רענן יותר. אני רק רוצה להבהיר לך, נפתלי, ולממשלה, בזכות מה אתם יושבים כאן, כי זה לא בזכות רצון הציבור, זה בטוח. אתם יושבים כאן בזכות תוכנת ריגול שמיועדת לגדולי אויבינו, ששומשה כדי לסחוט עדי מדינה אומללים תוך פשפוש בפרטים האינטימיים ביותר שלהם כדי לסחוט אותם, כדי שישקרו ויפלילו ראש ממשלה מכהן. זאת הסיבה היחידה שבגללה אתם כאן, בזכות סיכול פוליטי, בזכות הפיכה, בזכות בגידה בדמוקרטיה, בגידה באזרחים ובגידה במדינת ישראל. זאת הסיבה היחידה שאתם כאן, בטח לא בזכות תהליך דמוקרטי הוגן. מי אתם? מה אתם? אתם פליטי הריאליטי של תוכנית "הגדול שרואה הכול", תרתי משמע, בבימוים של מנדלבליט, אלשיך, בן ארי ושי ניצן. אתם הילדים הפריבילגים של אליטת חוק רקובה שהגישה לכם את השלטון על מגש של כסף,

במיוחד לך, נפתלי, שלקחת את הדבר הזה, ובזכות הונאה שהוספת על הונאה אתה יושב על הכיסא הזה עם 4% תמיכה. 96% מהציבור ישראל לא רוצה לראות אותך יושב על הכיסא הזה, ואני דורשת כאן ועדת חקירה בראשות נשיא המדינה, כי רק הוא יכול לעשות את זה. אין לציבור אמון לא במשטרה, לא בפרקליטות ולא באלה שאוחזים בגרון אחד של השני. הריקבון הזה נמאס עלינו. רק ועדת חקירה בראשות הנשיא, שום דבר פחות מזה. אני רוצה להמשיך. תראה את עצמך, מר סינגפור בונפרטה, דוד המלך בגרסה הדלוזית, ששונץ בצוהריים ומדמיין שהוא ממגר מגפות בארבעה שבועות. תראה איפה אנחנו נמצאים היום, תראה מי יושב לצידך, מפלגת המשטרה, שקרויה בטעות יש עתיד, שחלק מחבריה עכשיו בחדרי-חדרים מנסים למנוע ועדת חקירה, והם יודעים למה, וחלק מחברותיה סותמות את הפה בוועדה לבט"פ כי אסור לבקר את המשטרה, ומי שעומד בראשה, מר יאיר לפיד אפוד צהוב, ששאל איפה הכסף. איפה הכסף? בלשכות שאתה משפצים, ב-30,000 שקל כורסה לשרת הכלכלה, למען השם, במטוסים שיאיר לפיד חוכר באופן פרטי במאות אלפי שקלים, שם הכסף. בנפוטיזם, בג'ובים, בשחיתות, שם הכסף. ועל חשבון מי? על חשבון מי, נפתלי, במשמרת שלך? תודה רבה. על חשבון יזמים צעירים שלא סוגרים את החודש, שסוגרים את העסקים שלהם. נפתלי, נכשלת. תתפטר. חבר הכנסת שׇיין, בבקשה.

אל תיגעו, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אנחנו שומעים פה זעקות שבר ומניפולציות במילים, באמת, בצורה שאין לה גבולות. איזה מניפולציות?

אני מבקש ממך, אל תפריע לי. מתים במאות, ואתה מדבר על מניפולציות?

אל תפריע לי. זה לא יעזור לך. מניפולציות במילים.

עולה פה חבר הכנסת סמוטריץ' ומשווה את המצב למתים במלחמת יום הכיפורים, הבאתם עלינו את מלחמת יום הכיפורים, ועולה ומחרה אחריו חברו והפרטנר שלו להצבעה נגד חוק האזרחות, חבר הכנסת כסיף, ומוסיף ומביא את הכיבוש. שניהם ביחד. לכן אתם ראויים אחד לשני, כסיף וסמוטריץ' וכל הדוברים האחרים.

בלי שום קשר למציאות הישראלית, בלי שום קשר לכלכלה, בלי שום קשר למצב האומיקרון. סיפורי בדים של חבר הכנסת קיש, מקום ראשון בעולם, מקום ראשון בתחלואה,

לא זכור לי שחבר הכנסת שיין הפריע

רק היום מגיעה משלחת קרן המטבע הבין-לאומית ומגישה לנו דוח, ונותנת לישראל ציונים מעולים על ההתנהגות בשנה האחרונה בכלכלה. מקום ראשון בתחלואה ובתמותה.

ואנחנו רואים, במחלה ובתחלואה, את השקר הגדול שלך. השקר הגדול. יש לי את המספרים.

הם מתים במשמרת שלו.

פי שלושה וחצי מישראל, פי שלושה וחצי ויותר בבריטניה ופי חמישה מצרפת.

עכשיו, עוד דבר, אנחנו לקחנו, וראש הממשלה יושב כאן, החלטות אמיצות על פתיחת המשק ולא ריסוקו, על התנהלות מופתית מול האומיקרון ואחרים, בלי להיכנס לפניקה ולשחק במילים כמוכם.

ולכן אני אומר לכם: גם בכלכלה וגם בנקודות אחרות, פניקות ראויות, אבל לא הן שיכתיבו לממשלה. ובנושא החקירות, שמענו אותך, חבר הכנסת אמסלם, "מנדלבלוף" וכל אותן אמירות. מי מינה אותם? אני מיניתי אותם? ראש הממשלה בנט מינה אותם? את אלשיך? מי מינה את מנדלבליט?

לא רלוונטי לתהליך השחיתות שהם עברו.

אז חברים, תזכרו, יושבים פה באופוזיציה ויכולים לספר באמת פייק ניוז, פייק ניוז זה עובד, לספר לכולם איך המצב. יש לנו נושאים קרדינליים לטפל בהם. אתם פייק חברי כנסת.

פייק ממשלה אתם. פייק ראש ממשלה יושב פה.

ובלי שקר ובלי מניפולציה, ועוד דבר, בלי ריסוק המערכת הישראלית. מדי פעם ממציאים המצאות, ועדת חקירה בראשות נשיא המדינה, הכול בשביל לרסק, כפי שריסקתם כל הזמן את מערכת שלטון החוק, ריסקתם את המערכת המשפטית באמירות נוראיות עליה. כשיש מחלה, צריך לטפל בה. לא הממשלה הזאת יצרה אותה, אבל היה לה האומץ לטפל בה, היא העצימה.

בצורה הכי אמיצה בדברים שאתם לא עשיתם. תודה רבה. תודה, אדוני. הוא צעק שאנשים מתים. הוא כל היום צעק: אנשים מתים. חברת הכנסת גולן, הוא סיים. הוא ירד. אנשים מתים, הוא צעק. בינתיים הם מתים רק במשמרת שלו, חבר הכנסת אוחנה, בבקשה. זו הממשלה של נפתלי בנט. חברת

ודרייפוס ייזכר בהיסטוריה כקורבן של מערכת משפט מושחתת וכגיבור בעל כורחו. נתניהו זה דרייפוס? זה מה שאתה מנסה להגיד?

אני מאשים, הוא היה אומר, את רוני "יאח"ה יכולה להפיל ממשלות ויאח"ה יכולה להקים ממשלות" אלשיך, אני מאשים את הרקטור שי "לא ירתיעונו" ניצן, אני מאשים את אביחי "בלב כבד אך בלב שלם" מנדלבליט, לא בלב כבד ולא בלב שלם, בלב כוזב. עכשיו, כולם מבינים מה היה למנדלבליט להסתיר כשאני התעקשתי כשר משפטים להקים ועדת בדיקה למח"ש, ועדה עצמאית, ועדה חיצונית, ועדה בלתי תלויה, חברת הכנסת לסקי. בראשות שופט שהוא מההגונים שהכרתי, השופט הרן פינשטיין. מה שהפריע להם כנראה זה שהוא לא בכיס שלהם, והוא, היועץ, נאבק ביוזמה בכל כוחו ונלחם בה מלחמת חורמה. הוא ידע מה יש להם להסתיר. לראשונה בתולדות המדינה ממשלת ישראל הצביעה בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, מהמהלכים שאני יותר גאה שהובלתי, לחרפתו של מנדלבליט. חשבתם אז שהכול זה "רק ביבי" או "רק לא ביבי"; רציתם משטרה עצמאית שהפוליטיקאים לא יתערבו בה. הינה לכם, קיבלתם משטרה עצמאית. אתם מרוצים? אבל עוד "אני מאשים" אחד היה לו, לאמיל זולא, לו חי היום, והוא היה שמור לך, נפתלי בנט, שבהקמת הממשלה הזו נתת ידך לקושרי הקשר. ובכל יום שהממשלה הזו עוד קיימת,

אתה הוא משרתם הנרצע. תודה רבה. אתם, חבריי לצד הזה של הבית, אדוני היושב-ראש, אני מדבר על חבריי לאופוזיציה, תיזכרו כאמיל זולא, כלוחמי צדק, שמקומם לאחר 120 יהיה בפנתיאון, ואילו אתם, בצד הזה של הבית, אם בכלל תיזכרו, תודה רבה. יהיה זה לחרפה ולדיראון עולם. תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני ביקשתי לעלות לדוכן כי ראיתי שהדיון הוא על האומיקרון ועל הדלתא, ואז הבנתי שהוא בעצם על NSO, אבל ברשותכם אני אחזור לדיון, ואני רוצה, חבר הכנסת אורבך, סליחה. לא, אני רוצה להגיד תודה, פשוט. אני רוצה להגיד תודה לראש הממשלה. אה, את זה הוא אוהב לשמוע.

לא יצא לי מזה כלום. חבר הכנסת אשר, לא זכור לי, יש לי ראש מפלגה אחר. את זה הוא אוהב לשמוע, רק שנייה. חבר הכנסת אשר, חבר הכנסת אשר, תודה. אל תדאגו, לא יצא לי מזה כלום, יש לי ראש מפלגה. יש לכם ראש ממשלה אחר. חבר הכנסת קרעי, מספיק. שאלתי את מנהלת הסיעה שלי: מי מדבר ב-40 חתימות? חבל שאפרת לא בשנ"ץ, היא אמרה לי,

אל תפריעי לי. חברת הכנסת גולן, את בשתי קריאות,

אדוני ראש הממשלה,

אפילו הציעו לך לדחות בשבוע,

חברת הכנסת דיסטל, לא זכור לי שחברת הכנסת הפריעה לך. לא הפרעתי לך לשום מילה, גם כשאמרת עליי, את רק מגרשת מהוועדות כשמבקרים את המשטרה. אם היא תפריע לי, אני לא מדברת. חברת

תגידי תודה רבה לנתניהו, שהציל את הילדים,

חברת הכנסת גולן. די, באמת.

אדוני ראש הממשלה, בבקשה.

בתי העלמין מלאים. יש חיסונים. חבר הכנסת מלכיאלי, קריאה ראשונה.

אנחנו לא נוקטים את הגישה הפניקיסטית

יש אנשים אמיתיים בחוץ, גנב את המדינה. שלא רוצים שהילדים יימקו בבית, ילד, לא מבין כלום. חבר הכנסת אמסלם, שנייה. שלא רוצים להגיע לגל של צרות נפשיות בגלל, למה,

חבר הכנסת בן גביר, מספיק. שיפצנו לך גם את הבית. או שמא אתם צועקים בגלל שאנחנו דאגנו להגדיל, ולסייע לנכים במיליארד שקלים בשנה במסגרת רפורמת נפש אחת? מה הבעיה? מה כל כך רע? אולי הצמיחה, אתה הבעיה. של 7% בכלכלה, אחרי שהקרסתם את הכלכלה עם כל הסגרים שלכם. אני לא מבין. אתה באמת לא מבין. אתה לא מבין בכלום, אתה צודק. חבר הכנסת פינדרוס, ראשונה. יש משהו שאתה כן מבין, בנט? הוא צוחק. החזון שלכם, 500 מתים בשבוע והוא צוחק. 500 מתים.

זה סגרים, זה כאוס. 500 מתים. החזון שלנו זה מדינה צומחת, מערכת ביטחון שחזרה לתפקד.

אולי השקט הביטחוני.

אני מנסה להבין על מה אתם קובלים. אתה לא תצליח להבין, גולם. חבר כנסת בוסו, שנייה.

אני יכול להבין, אולי, ואני באמת, בהן צדקי, לא מבין איפה הקושי של חברי הכנסת החרדים, אני באמת שואל, בזה שאנחנו מורידים את גיל הפטור מגיל 24 לגיל 21. מה הקשר, חבר כנסת בוסו, שנייה.

אנחנו לא לוקחים לכם כלום, בסך הכול, אבל הצבעתם,

הרי אנחנו לא באים ואומרים, חבר הכנסת פינדרוס,

אנחנו לא באים ואומרים, מתעסק בשטויות. נכניס טנקים לבני ברק. אל תסיט את הדיון. חבר הכנסת כץ, שלישית, החוצה. אל תסיט את הדיון. אמרת שנייה, ואני יוצא. (חבר הכנסת יצחק פינדרוס יוצא מאולם המליאה.)

מנסור עבאס. לא, אתה נמצא, עם מי אתה? אתה עם מלכת אנגליה. פינוקיו, אתה לא מבין כלום, פינוקיו. אתה, מלכת אנגליה שותפה שלך. אתה משקר גם כששואלים אותך מה השעה.

חברת הכנסת גולן, את רוצה לצאת ברגע הזה? ברגע הזה?

את רוצה לצאת? את מפריעה לחבר הכנסת נתניהו. בבקשה לשבת. אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת.

בבקשה, אדוני. ששש, שקט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה החליפי, זה לא עובד

אני מבקש מהסדרנים להושיב את כל מי שעומד, בבקשה. מי שעומד ולא רוצה לשבת, שיצא בבקשה החוצה. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, זהו יום שחור למדינת ישראל. בלי להתייחס לעניין שלי, שיש לו כמובן השלכות רחבות, אני חושב שהעניין הזה נוגע לכל אזרחי המדינה, לא לימין, לא לשמאל, כל אזרחי המדינה בלי יוצא מן הכלל. קרה כאן דבר שאי-אפשר בכלל להעלות על הדעת. גורמים במשטרה ריגלו באופן בלתי חוקי בכלים הכי אגרסיביים שיש בעולם, אחרי אין-ספור אזרחים, עיתונאים, פעילים חברתיים מימין ומשמאל, ראשי ערים, אנשי עסקים, פוליטיקאים, בני משפחותיהם, מי לא. הפשיטו כאן אזרחים עירום ועריה, עקבו אחריהם, האזינו להם, נכנסו אליהם לסודות הכי כמוסים, ומי יודע איזה שימוש פסול עשו בריגול זה, תוכנות ריגול שנועדו לסכל, מי היה ראש הממשלה?

אני מיניתי אותם,

רפול מינה את גונן שגב, אז רפול אחראי לגונן שגב? מה זה השטות הזו?

אתה היית ראש הממשלה.

תוכנות ריגול שנועדו לסכל טרור, תגידו, אתם מוכנים להתנתק, חבר הכנסת אוחנה. תוכנות ריגול שנועדו, לא, כי הם מפריעים, הם מפריעים.

תאמיני לי, חברת הכנסת שטרית, הוא עונה להם. קצת הגינות. אני משתיק, גם פה קצת הגינות. חברת הכנסת שטרית.

חברת הכנסת שטרית, יש הגינות לשני הצדדים. אם אני אצטרך, לא, בינתיים הוא מעיר להם.

חיזבאללה, חמאס, כדי להפציץ את אזרחי ישראל. לא היה דבר כזה, ובשום פנים ואופן אסור לעבור על כך לסדר-היום. יש רק דרך אחת לטפל בזה,

לא בתמרונים ולא בתמרוצים, ולא בכל מיני דרכים שלא יהיו מקובלות על כל יושבי הבית הזה, או על מרביתם. הדרך לעשות זאת זה באמצעות חקירה עצמאית, חקירה חזקה ובלתי תלויה שתהיה מקובלת על שני צידי הבית הזה, לא צד אחד, לא הממשלה, על שני צידי הבית הזה. רק כך נשקם את אמון הציבור במדינה שלנו ובדמוקרטיה שלנו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, נפתלי שאל מה כואב לנו. אני אגיד לך מה כואב לנו. כואב לנו שבתוך חודשים ספורים אתה והממשלה הכושלת שלך הרסתם את כל ההישגים שאנחנו הבאנו למדינת ישראל ולאזרחי ישראל.

לפני שמונה חודשים, 3,000 מתים. לפני שמונה חודשים העברנו לכם את המדינה הראשונה בעולם שיצאה בשלום מהקורונה. דורגנו אז בחמישייה הראשונה בעולם בהצלחה בהתמודדות עם המגפה. היו כמעט אפס חולים, אפס נדבקים, אפס מתים. היום הספרון החדש שבנט, רציתי להגיד חייב לכתוב, אבל אני אגיד חייב להעתיק, הוא איך לא לנצח את המגפה, איך להיכנע למגפה, כי זה בדיוק מה שעשיתם. בחודשים האחרונים נפטרו בישראל מהקורונה כמעט 3,000 ישראלים. לצערי, רובם מתו לשווא, כי יש לנו היום חיסונים, זה מצב אחר לגמרי. יש לנו חיסונים. הבאנו מיליוני חיסונים, אנחנו, אני וחבריי כאן.

בנט, שמשתמש כל הזמן בדחליל הסגר, כבר לא היה סגר. חודש לפני שהעברנו לכם, חודש לפני הבחירות, כבר לא היה סגר. אין צורך בסגר כשיש חיסונים, אבל יש צורך בדברים אחרים, לפעמים להגביל התקהלויות, לחבוש מסכות, להעצים את החיסונים, השלישי והרביעי. השלישי בכלל היה לכם. 1,000 איש מתו כי החיסון השלישי חיכה, חיכה בקונטיינרים באירופה. כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לשלוח מטוס. חיכיתם חודש, 1,000 איש מתו, ואחר כך עם האחרים לא עשיתם דבר, דבר, ועוד 2,000 איש מתים. והמחלקות עמוסות. המחלקות עמוסות. הייתי עכשיו בבית חולים הדסה וראיתי את זה, המחלקות עמוסות, חולים קשים, דוחים ניתוחים, דוחים טיפולים מצילי חיים בכל מיני תחומים. ואנחנו עם 1,200 חולים קשים, מעולם לא הגענו לזה, כשיש חיסונים, כשהיינו המדינה הראשונה בעולם. איזה כישלון. איך הוא עומד פה ומתפאר בכישלונות האלה שכל אזרחי ישראל מבינים. ועוד וריאנט קל יחסית.

בנט יכול היה לצמצם את הדברים הללו, לצמצם התקהלויות, לעשות צעדים אחרים, להשקיע מאמץ אמיתי בחיסון השלישי והרביעי. אבל במקום לעשות משהו הוא עמד חסר אונים מול מכחישת הקורונה שהוא מינה לשרת החינוך, שחיבלה בזדון ובמוצהר במבצע החיסונים. תגידו לי, בבקשה, מה חשבתם שיקרה? מה אתם אומרים?

בא האומיקרון, לא ראינו את זה, לא הכרנו את זה? ואתם חושבים שאנחנו הכרנו את הקורונה כשהיא באה? 100 שנים לא היה דבר כזה. אנחנו עמדנו מול הדבר הזה, אבל פעלנו, למדנו, עשינו, אכפנו ודיברנו כאיש אחד. עשינו דברים בישיבות ליליות, חבריי היו כאן, קיבלנו החלטות וביצענו. אתה, בנט, לא עשית כלום, ולחוסר המעש הזה ולאימפוטנטיות הזאת אתה קורא מדיניות. ובכן, זה לא רק בקורונה. אני יכול להגיד דבר אחד: בעזרת השם נצא מהגל הזה, כל העולם יצא מהגל הזה, אבל כשזה יקרה, זה יקרה לא בזכות בנט אלא למרות בנט. וזה יקרה, בגלל בנט, במחיר יציאה מהגל הנוכחי שיהיה גבוה, והוא כבר גבוה בהרבה, מיתר המדינות. ובכן, בזמן שהממשלה הזאת מכילה את המתים, מכילה, איזו אמירה מפלצתית, מכילה את המתים, כלומר מאפשרת את המתים, נותנת להם למות, נותנת לעם שלי למות, כדברי בנט, כן? נותנת לעם שלנו למות, היא גם מתעלמת ודורסת את העצמאים. היא דורסת את בעלי העסקים העצמאים ובעלי העסקים שנפגעו מהקורונה. הממשלה שולחת אותם להחליף מקצוע. לא רק שאתם לא נותנים לאזרחים שום סיוע כלכלי, אפס ביצועים, אפס תמיכה, אתם גם מעלים מחירים בכל התחומים. אתם מעלים את מחירי הדלק, מעלים את מחירי החשמל, מעלים את מחיר המים, מעלים את הארנונה. ירון לונדון כתב פעם שיר על אליעזר בן יהודה: "מילים מילים, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח"; אצלכם זה: מיסים מיסים, מיסים מיסים,

בדית ממוחך הקודח, אולי ליברמן, ויחד, יחד הפרתם את כל ההבטחות שלכם, גם את ההבטחה הזאת שתורידו מיסים, שתביאו לנו סינגפור. סינגפור הבאתם לנו? אני רוצה להגיד: קדחת הבאתם לנו, אבל קדחת כלכלית.

אתם מעלים את מחירי המוצרים, הכול עולה, הכול מתייקר, והכול כדי לממן את העסקה האפלה שעשיתם עם רע"מ, מס עבאס, צריך לומר מיסי עבאס, ואתם לא עושים כלום, ואפילו לא אכפת לכם. יש לכם רק שיטה אחת: להאשים את כולם חוץ מעצמכם. אתם נוהגים ברכב, אתם מפילים את הרכב של המדינה לתוך התהום הכלכלית, ואתם אומרים: הנהג לא אשם. אתם נוהגים בהגה הזה, יותר נכון, אתם לא נוהגים, אתם מידרדרים לתהום ומדרדרים את כולנו יחד איתכם. אזרחי ישראל מסתכלים על הממשלה, אני שומע אותם, אני רואה אותם, אני מדבר איתם, אפילו פה במסדרונות, והם לא מבינים מדוע הפקירו אותם לגורלם. אף אחד מכם לא מנסה להציל חיים, אף אחד מכם לא מנסה לתמוך באזרחים, בעסקים ובעצמאים. אזרחים פושטים רגל, עסקים נסגרים, מאות אלפי ישראלים נמצאים בבידוד בלי שום עזרה, ואתם, אפילו לא אכפת לכם. מעולם לא הייתה כאן ממשלה כל כך כושלת, כל כך אטומה, כל כך צבועה וכל כך יהירה. אדוני היושב-ראש, יש רעש. מעולם גם לא הייתה כאן, נראה לי שאף אחד לא מפריע לו, חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת שטרית,

הבנתי אותך. את מפריעה. חברת הכנסת בן ארי, תודה. חברת הכנסת בן ארי, תודה. בבקשה להמשיך. כל השקרים, אנחנו לא מפריעים לו במילה. לא מפריעים לו.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מעולם גם לא הייתה כאן ממשלה כל כך מסוכנת. איראן מנהלת בימים אלה משא ומתן מתקדם לחזרה להסכם הגרעין. באופן מדהים עמדתה של ישראל לא נשמעת בעניין הזה. בנט לא נלחם נגד חזרת איראן להסכם, ושר החוץ לפיד שותק כמו דג. השבוע החליט הממשל האמריקני להסיר חלק מהסנקציות נגד איראן בלי שום תמורה מצד משטר האייתולות. ארצות הברית ומדינות המערב ממשיכות לחלק לאיראן מתנות חינם בזמן שאיראן והם דוהרים להסכם שיאפשר לאיראן להמשיך להעשיר אורניום. זה לא בהכרח מפתיע. מה שכן מפתיע זה השתיקה הרועמת והמחפירה של בנט ולפיד. אתם זוכרים איך אנחנו נלחמנו נגד חזרת ארצות הברית להסכם הגרעין עם איראן?

במשמרת שלנו, כשארצות הברית דהרה לחתום על הסכם עם איראן, נלחמתי נגד המעשה המסוכן הזה מעל כל במה, בכל פורום. יצאתי לקונגרס, דיברתי נגד ההסכם הזה, בזמן שכאן בארץ היו מי שתמכו בו, וחלקם יושבים היום בממשלה.

ואכן, שכנענו אותם, את הממשל הבא,

לצאת מההסכם הזה,

חברת הכנסת מואטי, קריאה ראשונה. עשינו זאת מתוך תחושה של שליחות עמוקה, מפני שהמשימה הראשונה של ראש ממשלה בישראל היא להבטיח את ביטחונה ועתידה של המדינה שלנו. לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, ואם אין לו אותה הוא לא יכול להיות פה: הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.

לא נסכים להסכם שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום, לא, לא נשתוק,

לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם לא, לא נסכים לקבל את העיקרון של "אין הפתעות".

את כל הלאווים האלה, שהם הכרחיים לראש ממשלה בישראל, אתם הפרתם. אתם מרכינים ראש. אתם מתנהגים כמו מדינה וסלית כשיש לנו אחריות לדאוג כאן לשלושת אלפים שנות קיום שלנו שמאוימות היום על ידי משטר האייתולות, שמכריז שהוא מתכוון להשמיד אותנו ופועל להשמיד אותנו, ואתם מרכינים ראש, מתחנחנים, מתחסדים, מתייפייפים. אבל דבר אחד אינכם מסוגלים לעשות: אינכם מסוגלים לדאוג לבריאותם של אזרחי מדינת ישראל, אינכם יכולים לגרום,

לדאוג לרווחתם וכלכלתם, ומעל הכול אינכם יכולים להבטיח את עתידה וביטחונה של מדינתם. אני אומר זאת, אדוני, בצער עמוק, אני לא אומר זאת מתוך איזושהי הנאה. אני אומר זאת כי אני רואה כאן כישלון מחפיר. ואני רוצה להגיד לך משהו: לא רק אני רואה את זה, כל אזרחי ישראל רואים את זה, ואני חושב שהם מבינים: הם צריכים ללכת. והם ילכו הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים, כי אי-אפשר לעצור את הגל הנוסף. לא את גל הקורונה, את הגל של מחאה אמיתית ועמוקה של אזרחי ישראל, שרוצים עתיד בטוח. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת. לפני ההצבעה, אנחנו עוברים לדברים לזכרו של השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מרדכי בן-פורת. בבקשה לכבד את זכרו. נא לעמוד.

בן-פורת. ברוכים הבאים. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, שרים, ראש הממשלה, לפני כחודש הלך לעולמו השר וחבר הכנסת לשעבר מרדכי בן-פורת. בן-פורת נולד בבגדד, והיה פעיל בתנועה הציונית, שפעלה במחתרת, ועלה בשנת 1945 ארצה. במלחמת העצמאות השתתף כבר כמפקד פלוגה, ולאחר המלחמה סייע בהעלאת יהודי עיראק לישראל. בשנת 1955 כיהן כראש המועצה המקומית אור יהודה, ושימש בתפקיד עד שנת 1969. בנובמבר 1965 נבחר בן-פורת לכנסת השישית מטעם סיעת רפ"י, וכיהן בכנסות השביעית והשמינית מטעם המערך. הוא נבחר לכנסת העשירית עם התנועה להתחדשות ציונית חברתית, כחלק מרשימתו של משה דיין. לאחר פטירתו של משה דיין כיהן בן-פורת כשר בממשלתם של מנחם בגין ויצחק שמיר. בין יתר תפקידיו בכנסת כיהן בן-פורת כסגן יושב-ראש הכנסת והיה חבר בוועדת העבודה והרווחה. מרדכי בן-פורת יסד בשנת 1975 את המרכז למורשת יהדות בבל, וכן סייע לעלייתם של יהודי איראן ארצה בשנת 1979, במסגרת הסוכנות היהודית. הוא זכה לפרסים רבים בחייו כהוקרה על פעילותו. בשנת 2001 אף הוענק לו פרס ישראל על מפעל חיים ותרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. מרדכי בן-פורת הלך לעולמו בחודש ינואר האחרון בביתו שברמת גן. הוא הותיר אחריו שלוש בנות ונכדים. בן 98 היה במותו. יהי זכרו ברוך. אני מבקש להזמין את השר נחמן שי לשאת דברים.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, השרים, ראש הממשלה, משפחת בן-פורת היקרה, שהצטרפה אלינו ויושבת ביציע, מרדכי בן-פורת היה שר, חבר כנסת, ראש המועצה אור יהודה, מייסד מרכז מורשת יהדות בבל, חתן פרס ישראל ועוד תארים רבים שנשא בכבוד בזכות עשייה מופלאה שעשה למען עם ישראל. הוא שייך לאותו דור, דור נדיר, שהולך ונכחד, לצערנו, שהקים במו ידיו את מדינת ישראל, מן המנהיגים הנדירים שהיו עימנו מראשית ימיה של המדינה, דוגמה אולטימטיבית לציונות, להקרבה למען טובת הכלל ולאהבת הארץ. סיפור חייו, החל מילדותו בעיראק, פעילותו כנער בתנועת החלוץ, מסע העלייה שלו לארץ ישראל, התגייסותו לשורות ההגנה, מ"פ בצה"ל במלחמת העצמאות, כהונתו בממשלות ישראל לצד מנהיגים דוגמת דוד בן-גוריון ומשה דיין, כל אלו ראויים לשמש השראה לכל צעיר וצעירה במדינת ישראל. המפעל אשר מזוהה יותר מכול עם השר לשעבר בן-פורת, זיכרונו לברכה, הוא מבצע עלייתם של יהודי בבל לישראל. בן-פורת נשלח בשנת 1949 על ידי המדינה הצעירה הזו להוביל את מבצע עזרא ונחמיה, מבצע העלייה הגדול של יהודי עיראק, שהביא לעלייתם של 120,000 יהודים למדינת ישראל בתוך שנה אחת. יחד עם יושב-ראש הכנסת לשעבר שלמה הלל, זיכרונו לברכה, אשר מחר אנו מציינים שנה לפטירתו, הוא נפטר ב-8 בפברואר 2021, ארגן והוביל את המבצע בתושייה גדולה, בנחרצות ובדבקות במטרה. הוא חירף את נפשו למען הצלחת המבצע, תוך סיכון אישי גדול. בן-פורת הצליח בתחבולות לחלץ יהודים רבים מכל רחבי עיראק לבריחה בנתיב הפרסי ולאחר מכן ברכבת אווירית לישראל.

הוא היה אחד האישים בהיסטוריה היהודית, ובוודאי הישראלית, אשר שמם נקשר בהצלת יהודים, בהעלאתם ארצה ולאחר מכן בקליטתם בה.

בזכות הניסיון המוצלח של בן-פורת, הביאו הסוכנות היהודית וממשלת ישראל לגייסו שוב למשימות של הצלת יהודים והבאתם ארצה. בשנת 1979, הרבה שנים אחר כך, עם עלייתו לשלטון של משטר חומייני באיראן וניתוק היחסים עם ישראל, נשלח בן-פורת שוב, בזכות הידע והניסיון והיכולות הנדירות שלו, לטהרן לסייע בהוצאתם של היהודים מהמדינה. מרדכי יישם את האמרה "דע מאין אתה בא ולאן אתה הולך". גולת הכותרת לפעילותו בארץ הייתה הקמת מרכז מורשת יהדות בבל, שאותו הוא ייסד וניהל במשך שנים רבות, מפעל מפואר להנצחה ולימוד המורשת של הקהילה היהודית העתיקה בגלויות, הקהילה היהודית בבבל. לפני כמה שבועות, בתוקף תפקידי, בעבודת משרדי, ביקרתי במרכז והתרשמתי מאוד מפועלו של מרדכי ומהפעילות הענפה למען הדורות הבאים המתקיימת במרכז הזה, ואני ממליץ לכל אחד לבוא, לראות ולהתרשם. זוהי צוואתו החיה, צוואתו האמיתית. כאמור, במעשיו ניתן למלא ימים שלמים. הוא היה ממייסדי העיר אור יהודה וראש המועצה הראשון, היה חבר כנסת פעיל, סגן מזכ"ל מפלגת העבודה, חבר משלחת ישראל לאו"ם, שר בממשלות ישראל, הוביל את המאבק למען שיפור מעמדם של העולים ממדינות ערב, ובמיוחד יוצאי עיראק, וקידומם בחברה הישראלית. הוא תרם תרומה אדירה לשיפור מעמדם של העולים. בדיוק כמו בכל פעילויותיו בימי חייו, הוא הניח יסודות לחינוך הדורות הבאים לחברה ישראלית טובה יותר, וכך מורשת חייו המפוארת תישאר עימנו לשנים רבות. מרדכי בן-פורת זכה להכרה שלה היה ראוי בדמות פרס ישראל על פועלו למען הקהילה העיראקית בישראל, ובכלל על עשייתו הרבה בתחום העלייה והקליטה. וכך נימקו זאת שופטי ועדת הפרס, הפרופ' אניטה שפירא, מר חיים ישראלי ומר אלי עמיר: "על מפעל חייו, על אומץ ליבו, על נכונותו להסתכן למען המדינה ועל מסירותו ללא גבול למפעל הציוני, לקהילתו ולכלל ישראל, מצאה ועדת השופטים את מר מרדכי בן-פורת ראוי לפרס ישראל על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"א". כשר התפוצות, כמי שעוסק שנים ארוכות כבר בשאלות העוסקות בעם היהודי, בקשר עם הקהילות היהודיות ובמורשת היהודית לדורות הבאים, אני מרשה לעצמי לקבוע כי מרדכי בן-פורת היה אחד מאבני היסוד של מדינת ישראל והחברה הישראלית, והבניין הזה, חברים וחברות, עומד יציב בין היתר בזכות תרומתו האדירה. לצערי, לא הכרתי באופן אישי את מרדכי בן-פורת, אבל זכיתי להכיר את סיפורו האישי, את מורשתו, ואני מודה למשפחה על ההזדמנות שנתנה לי לשאת דברים אלה במליאת הכנסת. היום אנחנו זוכרים ומוקירים את החלוץ הצעיר שצעד מעיראק, את המפקד, את שליח הציבור, את השר בממשלות ישראל, את זוכה פרס ישראל, איש מסור, איש אהוב, איש חזון ומעשה. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה. חבר הכנסת הנגבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, משפחת בן-פורת היקרה, ידידי יצחק חייק, מאז קום המדינה כיהנו בכנסת ישראל כ-1,000 חברי וחברות כנסת. רק ל-40 מתוכם העניקה מדינת ישראל את הפרס החשוב והיוקרתי ביותר, פרס ישראל על מפעל חיים, בזכות תרומתם המיוחדת לחברה ולמדינה. מרדכי בן-פורת כיהן 14 שנים בכנסת וכיהן גם כשר בממשלה, אבל את עיקר תרומתו הייחודית למדינת ישראל תרם כבר שנים רבות לפני כן. בגיל 22 יצא מרדכי מעיר הולדתו בגדד למסע רב סכנות שארך חודש ימים. מחופשים לבדואים, הצטרפו הוא וכמה חברים יהודים לקבוצת מבריחים עיראקים שחצו את המדבר לסוריה, חצו את סוריה ממזרח למערב, חצו את גבול סוריה לבנון, ומביירות יצאו לארץ ישראל. כעבור ארבע שנים, והוא בן 26 בלבד, כבר גויס בן-פורת על ידי ראש הממשלה של המדינה בת השנה, דוד בן-גוריון, למשימה נועזת וחסרת תקדים: חילוץ יהודי עיראק והבאתם לישראל. כפי שהוזכר כאן, יחד עם שלמה הלל, לימים גם הוא חבר כנסת, שר וחתן פרס ישראל, חזר בן-פורת לעיראק וסיכן שוב ושוב את חייו על מנת לקדם את הצלת היהודים. ארבע פעמים נעצר בן-פורת על ידי המשטרה העיראקית, עבר עינויים קשים, ובדרך נס ניצל מגורלם המר של יהודים עיראקים אחרים, שהוצאו להורג בתלייה. למרות כל הקשיים והסכנות, מבצע עזרא ונחמיה הוכתר בהצלחה עצומה. בסיומו, כ-120,000 איש, הרוב המוחלט של יהדות עיראק, הגיע ארצה בין השנים 1949 ו-1951 ובנו בישראל קהילה חמה ומפוארת.

אדוני היושב-ראש, לא הסתיימה התגייסותו של בן-פורת, תוך סכנת חיים מוחשית, להצלת יהודים. בשנת 1979, כשהמהפכה האסלאמית עמדה על סף השתלטות על איראן, הוזעק בן--פורת לסייע על ידי הסוכנות היהודית להצלת יהודים מתוך איראן, המשולהבת מקנאות ומשנאת הכופרים. כעבור ימים לא רבים, כשהוא וישראלים לכודים בטהראן, קרס משטרו של השאה. האייתולה חומייני נחת באיראן, מיליוני איראנים יצאו לרחובות, ו-34 ישראלים שנותרו בטהראן, ובן-פורת ביניהם, נאלצו למצוא מסתור עד שהוסדרה יציאתם מן המדינה. מרדכי בן-פורת שירת כל חייו את עמו, גם בעירו אור יהודה, כראש המועצה, גם בבית הזה וגם כחבר הממשלה. זכיתי להכירו מקרוב כאשר הצטרף לליכוד בשנת 1992. לא בכל נושא עמדותינו המדיניות היו זהות, אבל תמיד, אדוני היושב-ראש, ידעתי, שבזכותו ובזכות מתי-מעט, אישים עתירי מעש כמוהו, זכתה ישראל להגיע לאין שהגיעה. יהי זכרו של מרדכי בן-פורת ברוך לעד. אמן, תודה רבה. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

נכבדה, משפחת בן-פורת היקרה. שקט בספסלים האחוריים, בבקשה. ראשית, אני רוצה להגיד למשפחה תודה. התרגשתי מאוד כשפניתם אליי וביקשתם ממני לשאת דברים לזכרו של יקירכם, מרדכי בן-פורת, זיכרונו לברכה. אני מתכבד ונרגש שיש לי את הזכות לדבר על אדם כזה.

יש ימין ויש שמאל שמלווים את הבית הזה בשגרה. יש ויכוחים על אידיאולוגיה, יש מריבות, ויש את האנשים שעושים את הדברים שעולים על המחנות ומלכדים את העם, מלכדים את העם תחת מעטה אחד שבשמו כולנו נמצאים כאן, קיום מדינת ישראל, האנשים שבדמם זורם מימוש הרעיון הציוני והבטחת ההמשכיות של המקום שעליו נלחמו ונאבקו דורות שלמים במשך שנים רבות לפנינו. מרדכי בן-פורת היה אחד מהאנשים האלה. פעולותיו היו מעל המחנות, מעל הפילוג, מעל חילוקי הדעות, איש אמיץ שבניית הארץ והעלאת יהודים מתבל עמדו תמיד לנגד עיניו. הוא לא הפסיק גם כאשר נשקפה סכנה לביטחונו האישי. הוא פעל בתנועת המחתרת החלוץ בעיראק, עלה ארצה,

יצא לקורס הקצינים הראשון בצה"ל ונלחם במלחמת העצמאות כמפקד פלוגה. הוא לא עצר שם, והמשיך לפעול למען העלאת יהודי עיראק, ולמרות שנעצר ארבע פעמים על ידי השלטונות העיראקיים, זה ממש לא מנע מבעדו להמשיך את השליחות שבערה בו. ופה אני רוצה להגיד לו תודה, בתקווה שהוא שומע אותנו.

ג'מיל עובדיה, זיכרונו לברכה, וסבתי, צ'חלה עובדיה, שתיבדל לחיים ארוכים, עלו במבצע עזרא ונחמיה, שאתה היית ממארגניו, יוזמיו ומבצעיו, וכמוהם עוד מאות אלפי יהודי עיראק עלו ארצה. כולנו ביחד, העולים וצאצאיהם, אומרים לך תודה. נפגשנו ביוני האחרון במרכז למורשת בבל באור יהודה, מרכז שאתה יזמת את הקמתו ועמדת בראשו בהתנדבות. רצית שניחשף ונזכור ונשמור את התרבות העשירה של יוצאי עיראק, משימה כל כך חשובה שלקחת על עצמך ופעלת למענה רבות במהלך חייך. באותו היום הגעתי ליום ציון לאירועי הפרהוד, אותו חג שבועות ארור ב-1941 שבו ביצעו הפורעים המוסלמים טבח ביהודי בגדאד בחסות התעמולה הנאצית. נרצחו 179 יהודים, 2,118 נפצעו, 242 ילדים נותרו יתומים ומעל 50,000 יהודים רכושם נבזז. כנכד לניצולת פרהוד, התחייבתי שאעשה כל שביכולתי בשביל שלא נשכח מה היה שם, שלא נשכח מה יהודי עיראק עברו שם, ואני פועל בשביל לקיים. הצעת החוק שלי לקביעת יום הזיכרון לפרהוד שבו ילמדו בבתי הספר ויציינו את הפרהוד נמצאת בשלבים מתקדמים, בתקווה גדולה שהממשלה והכנסת יתמכו והיא תעבור בזמן הקרוב. חבל שאתה לא כאן בשביל לראות את זה קורה. באותו הטקס ראיתי את ההתרגשות שלך. התרגשת לראות את המורשת, התרגשת לראות באופן מוחשי לאן הוביל מעשה ידיך. התרגשת כי הצלחת. לשמחתי, היית עד לכך שהצלחתי להביא את זיכרון הפרהוד לכנסת, וציינו אותו לפני שנתיים בפעם הראשונה אי פעם בכנסת ישראל, ציון שהצלחתי לקיים גם בשנה הזאת, ואמשיך לפעול כדי שיתקיים בכל שנה. אסיים ואומר כי אני מתחייב מעל במה זו, ביום זה, שאפעל להמשיך ולעשות את מה שאתה התחלת. אמשיך לעשות את מה שאתה בנית, להשמיע את הסיפור הזה, להשמיע את קולם של יהודי עיראק. יהי זכרו ברוך. תודה רבה.

אני מודה למשפחה על שהגעתם היום למליאת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו חוזרים להצבעה על הסעיף הראשון, 40 חתימות. על פי בקשת הממשלה, הצבעה שמית על עמדתו של ראש הממשלה.

מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי,

נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, נגד יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד

מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד

טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ,

כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס,

איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, בעד שרון רופא אופיר, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת

שפע,

נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא פעם נוספת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) קרן ברק, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ווליד טאהא, אינו נוכח ישראל כץ, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח עלי סלאלחה, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ומזכירת הכנסת לא קראה בשמו, או לא הצביע?

הסתיימה ההצבעה, בבקשה לספור. 53 נגד, 55 בעד. עמדתו של ראש הממשלה התקבלה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אורבך.

מדגיש לכל חברי הכנסת שעל אחת מההודעות נדרשת הצבעה. חבר הכנסת אורבך, בבקשה.

בבקשה. סליחה, נגד, 53, 55 בעד. לפיכך, עמדתו של ראש הממשלה התקבלה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לי שתי הודעות שלא דורשות הצבעה ועוד שלוש הודעות עם הצבעה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום א' באדר א' התשפ"ב, 2 בפברואר 2022, להעביר את הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשפ"ב 2021, פ/2253/24, של חבר הכנסת ניר אורבך, לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת, בהסכמת יושבי-ראש הוועדות הרלוונטיות, להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכנסת לשם הכנתה לקריאה הראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

ניגשים להצבעה.

אני יכול להישאר פה? אני אוסיף אותך.

אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת החוק של הרב, לא. הודעה, הודעה.

בנושא הרב קוק. החוק להנצחת הרב קוק. אני ניגש להצבעה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. נא להצביע.

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו),

2021, מוועדת החינוך, התרבות והספורט לוועדת הכנסת נתקבלה.

24, נגד, ארבעה. לפיכך, ההצעה עברה. בבקשה לגשת להצעה הבאה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

בישיבתה ביום ג' בשבט התשפ"ב,

להעביר את הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון,

עוד הודעה נוספת.

עוד אחת להצבעה, בבקשה.

חברי הכנסת, הכנסת החליטה, בישיבתה ביום ג' בשבט התשפ"ב, 5 בינואר 2022, להעביר את הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון, עבודת נוער בהופעות וצילומים), התשפ"ב 2021, פ/2228/24, של חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת לדיון בוועדת העבודה והרווחה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת, בהסכמת יושבי-ראש הוועדות הרלוונטיות, להעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת העבודה והרווחה לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, לשם הכנתה לקריאה הראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. ובכן, אנחנו ניגשים להצבעה על חוק עבודת הנוער,

על ההודעה, על ההודעה, טעות שלי.

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון, עבודת נוער בהופעות וצילומים),

מוועדת העבודה והרווחה לוועדה המיוחדת לזכויות הילד נתקבלה. בעד, 28 כולל חבר הכנסת אורבך, נגד, 16. לפיכך, ההודעה על חוק עבודת הנוער הועברה בהסכמה, על פי ההצבעה, לוועדה לזכויות הילד. בבקשה להמשיך. עוד שתי

ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעות הבאות: 1. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון, הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשפ"ב 2021, פ/2855/24, של חבר הכנסת גלעד קריב, 2. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"ב 2021, פ/2688/24 של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת, 3. הצעת חוק העונשין (תיקון, חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א 2021, פ/596/24, של חברת הכנסת מיכל רוזין, 4. הצעה לסדר-היום בנושא: ייצוג הולם לעולים בשירות המדינה, של חברי הכנסת נעמה לזימי ויום טוב חי כלפון. ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעה לסדר-היום של

בישראל של להט"בים שנרדפו בשטחי הרשות הפלסטינית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת שרון רופא אופיר בנושא: הקמת קו חשמל ללא תיאום תוך פגיעה ביער חולדה ההיסטורי וסכנה אמיתית לבריאות התושבים, בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת גילה גמליאל בנושא: מדיניות לאומית לשמירה על שטחים פתוחים. תודה. תודה רבה. אם כך, ממשיכים

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר מתן כהנא. להצעת חוק זו הוצמדו עוד שלושה חוקים באותו נושא.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים.

רציתי לוודא שמי שיוצא בדרך כלל יוצא החוצה. בבקשה. בפנינו מונח היום חוק בעל חשיבות ביטחונית מהמעלה הראשונה. חוק זה נחקק לאחר שהתברר כי פלסטינים שקיבלו מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות היו מעורבים בביצוע פיגועים באינתיפאדה השנייה, ולאחר מכן היו מעורבים בפעולות טרור חמורות נגד אזרחי ישראל. לפי נתוני השב"כ, משנת 2001 ועד יולי 2021,

היו מעורבים בפיגועים, חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. בבקשה להמשיך. אדוני, אני אומר, האינתיפאדה השנייה נגמרה מזמן.

היו מעורבים בפיגועים, השב"כ, הם מעידים שהוא משקר. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה.

אז לעזוב אותו לשקר, אתה אומר? תשקר כמה שבא לך. היו מעורבים בפיגועים 165 פלסטינים שקיבלו מעמד בישראל מכוח איחוד משפחות או ילדים של פלסטינים שקיבלו מעמד מכוח הליך זה. מאות המחבלים אשר קיבלו את מעמדם בישראל מכוח נישואים הם ההוכחה הניצחת לחשיבותו הביטחונית של החוק. אין-ספור המצבות הדוממות של יהודים אשר נרצחו אך בשל היותם יהודים הם ההוכחה האילמת לנחיצותו של החוק. החוק האנושי הזה אינו מונע איחוד משפחות. להפך,

להפך, הוא מונע פירוק משפחות. מכבסת המילים לא תעזור לך. החוק הזה מונע פירוק משפחות. זה חוק אנטי-אנושי. זה חוק אנטי-אנושי, זה מה שזה. החוק הזה הוא חומת מגן עבור משפחות ישראליות רבות אשר שגרת חייהן, וחלילה חייהן עצמם, היו נגדעים באיבם ללא חקיקתו. ייתכן שלו מדינת ישראל הייתה משכילה ומחוקקת את החוק הזה לפני כן, דם יהודי רב היה נחסך. הסועדים במסעדת מצא בחיפה, הנוסעים בקו 6 בירושלים ואזרחים רבים אחרים לא היו נפצעים או מוצאים את מותם.

לצערנו, רק באחרונה קיבלנו תזכורת כואבת ועדכנית עד כמה חוק זה הוא חוק חשוב ורלוונטי. בעקבות אירועי האלימות האחרונים בנגב, שפרצו לאחר מבצע הנטיעות של קק"ל, נחשפנו לנתון מצמרר: 38% מהעצורים הם צאצאי פלסטינים השוהים בישראל מכוח איחוד משפחות. על פי השב"כ, לאוכלוסייה זאת משקל מכריע בתהליך ההקצנה הלאומנית העובר על האוכלוסייה הבדואית. אני רוצה להזכיר לכל חברי הכנסת כי מאז שהחוק נחקק לראשונה כהוראת שעה הוא הוארך בתמיכה של כמעט כל סיעות הבית הציוניות, כולל מרבית חברי הכנסת ממפלגות קדימה, יש עתיד והעבודה, הן כשהיו בקואליציה והן כשהיו באופוזיציה. מפלגות הליכוד, ש"ס ויהדות התורה, אני רוצה להזכיר לכם שפחות מ-30 יום לפני פקיעת תוקף החוק הצבעתם בממשלה פה אחד בעד הארכת תוקף החוק בנוסח המונח בפניכם.

אני בטוח שהפעם אתם מבינים את גודל השעה ותצביעו בעד הנוסח המונח בפניכם. זאת זכותה ואף חובתה של מדינת ישראל לעשות הכול כדי להגן על אזרחיה ולשמור על ביטחונם. אני קורא לכל חברי הכנסת להצביע בעד חוק זה.

תודה רבה לשר מתן כהנא. אני מזמין את חבר הכנסת צבי האוזר להציג את הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל שהוצמדה להצעת החוק הזאת. חבר הכנסת האוזר. יש לי טענה על ההצמדה. אני רוצה לדבר נגד ההצמדה. גברתי, זה לא עובד ככה. את צריכה לפנות למזכירות ולבקש מה שאת רוצה.

אז לא בצעקות. פשוט לפנות למזכירות ולדבר. אני אפנה למזכירות.

הוא ויתר על ההצמדה. חבר הכנסת רוטמן. עכשיו? כן. אני עולה ראשון? יש כמה הצמדות. קודם מציגים? קודם מציגים ואז יש דיון. חבר הכנסת רוטמן, אנא, עלה, בבקשה. חשבתי שאני מציג אחרי שנואמים. חבר הכנסת רוטמן יציג את הצעת החוק שלו, שמספרה 2276, שהוצמדה להצעת החוק הממשלתית. בבקשה. כמה זמן לרשותי, אדוני היושב-ראש? עשר דקות לרשותך. שלוש דקות. למה אתה מתקמצן?

עשר, הוא נותן עשר. הצעה מוצמדת זה שלוש. אני רואה שיש סיעות שעינן צרה. זה בתקנון. עינן צרה, עם נ'. זה שלוש דקות, ועוד לא התחילו.

המרכזי לא לקח עשר דקות,

אדוני, תודה רבה על חישוב הזמנים. אני מבין שגם אתה סוחר בזמן. אנחנו לא סוחרים בדקות במליאה. אנחנו נעבוד על פי התקנון, אבל תודה רבה על ההצעה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים וגבירותיי, רבי וגברתי השרים, הצעת החוק אין שר. לא, לא, יש פה שר ושרה. הם באו כי הם לא באותו צד. הצעת חוק האזרחות (הוראת שעה) שעולה היום להצבעה ומוצמדת להצעת החוק הממשלתית היא תיקון, היא תיקון של עוול מאוד מאוד גדול שנעשה בתחילת ימיה של הממשלה הזאת. אנחנו אמרנו מהיום הראשון שאנחנו רוצים שחוק האזרחות, שאומנם עבר כמה פעמים בהארכות במהלך הכנסות הקודמות, חייב לעבור התאמה לסיטואציה חסרת התקדים שקרתה במדינת ישראל. לראשונה בתולדות מדינת ישראל יש בקואליציה, יש בממשלה, סיעות שאומרות בפה מלה, הן לא מתביישות לומר זאת, שהן רוצות איחודי משפחות, שהם מימוש שקט או רועש של זכות השיבה הפלסטינית הלא-קיימת לתוך מדינת ישראל. לא הייתה סיטואציה כזאת מעולם, בוודאי לא מאז שנחקק חוק האזרחות (הוראת שעה) בפעם הראשונה בשנת 2003. שינוי המציאות הזה דרש שינוי בנוסח החוק, לא במהות החוק, לא לשנות את הסטטוס קוו, אבל כן בהחלט לבוא ולומר מכסות ושקיפות. אנחנו חייבים לוודא שעם החוק שאנחנו מצביעים בעדו לא ייכנסו מספרים, שפתאום ייפרץ השער, שלא ייכנסו מספרים שלא הכרנו ולא שיערנו. שלא נמצא את עצמנו שאחרי שנה שבה כביכול אנחנו נחים, שמחים שהעברנו את החוק, הש"ג, ממשלת ישראל, שבמשך 18 שנים שימשה כש"ג נאמן שלא ייכנס אפילו אדם אחד יותר ממה שצריך, פרץ את השער, והגענו לסיטואציה של אלפי אישורים. כדי למנוע את המצב הזה אנחנו דורשים מכסות. אנחנו דורשים שמה שהיה הוא מה שיהיה. אנחנו דורשים שקיפות, דיווח קבוע לוועדה של הכנסת, כמה נכנסים, להיות עם אצבע על הדופק, להתמודד עם המציאות חסרת התקדים שבהקמת הקואליציה הזאת, שבהקמת הממשלה הזאת. אנחנו שמחים שאחרי שניסו את כל האופציות השגויות וניסו להגיע להסכמות עם סיעות אנטי-ציוניות, סוף-סוף הגורמים הציוניים שבתוך הקואליציה הגיעו להסכמה שנוכל לשמור על חומת המגן של מדינת ישראל ולדאוג שבאמת מה שהיה הוא מה שיהיה, שיהיה סטטוס קוו, וחומת המגן של מדינת ישראל, בזכות שיתוף הפעולה שנראה פה, בעזרת השם תישמר היום, מה שלא היה קורה אם היינו מצביעים בעד החוק בפעם הקודמת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת

אני מזמין את חבר הכנסת אבי דיכטר להציג את הצעת החוק שלו, שגם היא הוצמדה להצעת החוק הממשלתית, הצעת חוק שמספרה 2997, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). בבקשה, אדוני.

סליחה על הקול הצרוד, אבל זה מה שיש כרגע. בבקשה, אדוני. הצעת החוק בעצם עוסקת בשלושה עוגנים שקיימים גם בהצעת החוק הממשלתית, גם בהצעת החוק של חבר הכנסת רוטמן, שהציג אותה הרגע, וגם בהצעת החוק שעומד להציג צביקה האוזר, שפספס את התור שלו, מה שנקרא. אבל נדמה לי שעל חשיבות החוק הזה אין מחלוקת בבית הזה. אני מזכיר לכם, אדוני היושב-ראש, שכשהובאה ההצעה כאן להאריך בשנה בפעם האחרונה, ההצבעה לא הייתה על החוק, ההצבעה, לבקשת ראש הממשלה, הייתה על אמון בממשלה או אי-אמון בממשלה, ולכן החוק נפל. משנפל החוק, בהחלט ראוי שחוק חדש, הצעת חוק חדשה, שעוברת את כל המסלול מקריאה טרומית או קריאה ראשונה ועד שנייה-שלישית, זו הזדמנות להכניס בה תיקונים והתאמות נדרשות הכרחיות. מעבר להצעת החוק הממשלתית, שהיא בעצם המשך החוק שנפל כאן בכנסת, ההצעה מדברת על תוספת של שקיפות שלא הייתה קיימת בחוק ההוא, על עיקרון של מכסות, שהיה קיים רק ברמה העקרונית, שמתירים לשר הפנים, ההרשאה לקבוע מכסה. אבל כאן, בהצעה שלי, הקריאה הזו, ההרשאה הזו לשר הפנים מחויבת לעבור באישור של ועדת הכנסת, זה לא רק עניין של השר ושל הממשלה. וכמובן, הדיווח, בבחינת שקיפות, הוא דיווח עיתי כפי שייקבע בהצעת החוק. מעבר לזה, בסופו של דבר, הנושא, המאבק בין דרישה לזכות שיבה גורפת של מיליוני פלסטינים, אם זה יינתן בידי הרשימות הערביות ואולי לא רק, לבין הקביעה שלנו, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. ולכן, בהצעת החוק שלי שר הפנים, בבואו לקבוע, היה והוא מבקש לקבוע חריגים על פי מה שמותר לו בחוק, הוא צריך להביא בחשבון שני חוקי-יסוד, את חוק-יסוד: הלאום ואת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי דיכטר. אני מזמין את חבר הכנסת צבי האוזר לנמק את הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל שמספרה 1994, שגם היא הוצמדה להצעת החוק הממשלתית.

על פי התקנון. בבקשה, אדוני, שלוש דקות

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינת ישראל נמצאת במצב ייחודי שבו לא נמצאת אף מדינה אחרת בעולם, מצב הנובע משילוב של שלושה משתנים: סכסוך לאומי, פער כלכלי וסמיכות גבולית.

סכסוך לאומי אתני אלים ומתמשך בין שתי קהילות. בין ישראל לפלסטינים מתקיים עימות מזוין זה שנים רבות, עימות אשר הוביל בין השאר לפיגועי טרור ופרצי אלימות שגבו חיים של רבים. המרכיב השני הוא פער כלכלי. בין האזורים הפלסטיניים ביהודה ושומרון ובעזה לבין ישראל קיים פער כלכלי עצום. בעוד התמ"ג לנפש ברשות הפלסטינית עומד על סדר גודל של כ-5,000 6,000 דולר, הנתון בישראל הוא כמעט פי עשרה, נושק ל-45,000 דולר. השלישי, סמיכות גבול. הקהילה הפלסטינית חיה משני צידי גבול, חלקה במדינת ישראל וחלקה בשטחי יהודה ושומרון ועזה. זאת צמידות לאורך קו גבול המאפשרת זיקה ואינטראקציה כמעט יום-יומיות. בין באקה אל-גרבייה, שהיא חלק ממדינה שבה עומד התל"ג על 50,000 דולר, ובין באקה א-שרקייה, שהיא חלק מישות שבה עומד התל"ג על 5,000 דולר, מפרידים אך ורק מטרים ספורים. שלושת המאפיינים הללו מובילים למצב שבו ישראל מתמודדת עם לחצי הגירה חד-כיוונית מהרשות הפלסטינית לישראל, הגירה על רקע כלכלי עם השלכות ביטחוניות מרחיקות לכת.

אדוני, אנחנו לא מקיימים עכשיו שיח. יש לך זמן דיבור, תשאל את מה שאתה רוצה בזמן הדיבור שלך. תודה רבה על הערת הביניים.

יש פשוט עוד זמן. זה עוד 30 שניות.

הגירה חד-כיוונית זו מהרש"פ מסוכנת לישראל, בראש ובראשונה מסיבות ביטחוניות. על פי נתוני השב"כ, ועמדו על כך חבריי לפני כן, מעורבים דור שני למשפחות שמעורבות בטרור ביחס בלתי פרופורציונלי להיקף האוכלוסייה. ראינו את האחוז הגדול מהמתפרעים במהלך המהומות בשומר החומות, דור שני לאותה הגירה. אבל לצד השיקול הביטחוני, אדוני היושב-ראש, הגיעה העת גם להתייחסות כוללת בהפעלת שיקול הדעת של השר, וזאת על פי הקונסטיטוציה הישראלית. כבוד האדם מחירותו וחירותו מחד גיסא, וחוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי מאידך גיסא הם אבני ראשה של הקונסטיטוציה הישראלית. בפסק הדין של בג"ץ שניתן לפני שבעה חודשים, ברוב מכריע חסר תקדים של עשרה שופטים מול אחד, נקבע כי חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי הוא מרכיב ליבה בקונסטיטוציה הישראלית, לצד ובמעמד שווה לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. לצורך זה אצטט רק מדבריו הראויים של השופט מינץ בפסק הדין, שאמר כך: יש "להוסיף לפרקי החוקה המתהווה של המדינה נדבך נוסף הנוגע לאופייה, סמליה וזהותה הלאומית. מדובר בחוק-יסוד שהמטען הערכי שהוא טומן בחובו הוא בסיסי ומושתת על עקרונות איתנים ביותר,

" חוק-יסוד המעגן נדבכים מהותיים של אחד המאפיינים העיקריים והגרעיניים של מדינת ישראל, והמעצב את דמותה וזהותה הלאומית". אני אסיים במשפט אחרון. בשאלה הכרוכה בעניינו של החוק הנדון בכנסת כרוכות שאלות נוספות. הן אינן מפחיתות מהחשיבות של הסוגיה הביטחונית, אך לסוגיה זו, הרגישה והחשובה, יש היבטים נוספים שכנסת ישראל לא תוכל לאורך ימים להתעלם מהם.

אשר על כן, אבקש להתאים את החקיקה המשמעותית של חוק האזרחות לרוח הפרשנית שניתנה לנו בבג"ץ חוק הלאום, בג"ץ שדחה 25 עתירות ושינה למעשה את המצב החוקתי בישראל שינוי ראוי ולטובה. נלך בעקבות החלטת בג"ץ. נלך בעקבות הקונסטיטוציה הישראלית. אשר על כן, אבקש לאשר את החוק בנוסחו כפי שהצגתי בפני הבית הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת צבי האוזר. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לדיון משולב בארבע הצעות חוק האזרחות והכניסה לישראל. בזאת אני נועל את רשימת הדוברים. אני מזמין את חבר הכנסת אוסאמה סעדי להיות ראשון הדוברים. בבקשה,

החוקים של מדינת ישראל. יש עוד הרבה חוקים, אבל החוק הזה, אפילו לבית המשפט העליון היה קושי רב אז, כשחוקק כהוראת שעה מאז 2003, ואז נחלקו דעות השופטים, וחמישה שופטים עליונים אמרו שזה חוק לא חוקתי. היה שופט אחד שהכריע את הכף, ואז הייתה התוצאה 5:6. הוא אמר: נכון שזה חוק לא חוקתי, אבל מכיוון שמדובר בהוראת שעה לשנה, מנימוקים ביטחוניים, ב-2003, עם האינתיפאדה, הוא אמר: אני אכשיר את זה. מאז עברו כמעט 20 שנה. אנחנו מדברים על 15,000 משפחות, אדוני היושב-ראש, וכמעט 50,000 אנשים שחיים בתוך מדינת ישראל, אבל חייהם הם גיהינום, הם לא חיים, אפרופו אלה שמחפשים איכות חיים פה ושם. המשפחות האלה נקרעות יום-יום, שעה-שעה, בגלל החוק הזה. ועכשיו כשסוף-סוף אמרנו: ואללה, יש ממשלת שינוי, הממשלה הזאת תבטל את החוק הזה,

אמרתם אתם, אתם, אלה שנכנסו. המשפחות שתלו תקוות ובאו אליכם, השרה זנדברג, יו"ר סיעת מרצ מיכל רוזין, גבי לסקי, באו אליכם המשפחות, הבטחתם להן. אני שמעתי אותך היום, תמר זנדברג, ואני מסכים לכל מילה שאמרת. אבל מה היה לפני שבעה חודשים? איך אתם הרמתם את היד שלכם בעד חוק גזעני כזה? הם כי היא פונה אליי. גם החברים מרע"מ (אומר בערבית: רע"מ, איפה הם?) שאז הצביעו בעד. ולמה? כי הגעתם לפשרה עם אילת שקד על 1,600, אותם 1,600 ששר הפנים הקודם דרעי אישר, אבל גם את ה-1,600 לא עשתה ולא כיבדה את ההסכם. ועכשיו מה, מיכל, את יודעת מה? עכשיו שקד אמרה בממשלה, עכשיו היא תתחיל לטפטף לכם את הבקשות. מגיע לכם. היא כנראה התאהבה כל כך, אילת שקד, פעם במשורה, בחוק החשמל, אני מזכיר לכם, שהיא תשתמש בסמכות שלה במשורה באל-קטארה ועכשיו גם (אומר בערבית: בחוק איסור איחוד משפחות,) גם בלטפטף. אנחנו לא רוצים טפטוף ולא רוצים במשורה. מגיע להם זכויות. זו זכות חוקתית של לחיות, להינשא, להתאהב, להקים משפחה. ואני אומר לכם, מיכל ותמר וחבריי ברע"מ, לא מספיק שהיום תתנגדו ותצביעו נגד. כי היום יש שמענו שדיכטר ורוטמן וכולם עכשיו יצביעו בעד.

אתם צריכים להגיד לממשלה הזאת: אם החוק הזה עובר אז אין ממשלה. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר פרוש. על פי התקנון, הוא מדבר שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אני מבקש לנצל את ההזדמנות שהכנסת דנה בחוק האזרחות ומנסים גם לומר לחברים שהממשלה לא תאריך את זה משנה לשנה אלא זה רק לשנה ואחר כך יהיה כך וכך, אני רוצה לומר שזו הזדמנות עבורי לומר דברים באוזניו של שר התקשורת. אתמול הוא הזמין את העיתונאים שמכסים את העיתונות במגזר החרדי ודיבר על ההשקפה שלו ועל האמונה שלו ועל הדרך ועל מה שהוא חושב לעשות בכל מה שקשור לקומה הכשרה, ואני רוצה להקריא מה שפורסם היום ממבקר המדינה,

"היעדר מדיניות לאומית להגנה על ילדים ובני נוער ברשת, היעדר תמונת מצב על היקף הפשיעה במרחב המקוון, פערים בפעולות מוקד 105 בהיבט האזרחי והאכיפתי ופערים בטיפול תחנות המשטרה בעבירות המתבצעות במרחב המקוון, אלו חלק מהליקויים שעליהם אני מצביע" מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, בדוח מיוחד שהוא מפרסם היום בנושא של הגנה על קטינים במרחב המקוון. ואני שואל כאן את שר התקשורת: כאשר עומדים לפניך נציגי ציבור, רבנים, ופונים אליך ומבקשים: תשמור לנו על אותה קומה כשרה שמאפשרת לנו לתת לבני נוער אצלנו, לילדים, שצריכים לעיתים פלאפון נייד שהוא יהיה מסונן, שהוא יהיה בלי היכולת שאפשר להעביר דרכו כל מיני תכנים שהם פוגעים בחינוך שאנחנו מאמינים, בחינוך שאנחנו מבקשים שכך נתנהל, כך נתנהג, ואתה טוען שלך יש אג'נדה ואתה יודע בדיוק מה לעשות ואתה יודע איך לחנך ואתה יודע איך לשמור בעוד הם מתחננים אליך ומבקשים ממך: תשנה את הדרך, תשנה את הכיוון, תאפשר לנו לשמור על מה שאנחנו, במשך שנים, מדובר כאן על ציבור של 500,000, מכשירי טלפון של כאלה שמבקשים ומשתמשים בטלפון שקרוי "כשר", מכיוון שהוא מסנן את הדברים המסוימים שאין לנו עניין לראות אותם. מבקר המדינה גם טוען שהוא בחן את נושא סינון התכנים הפוגעניים החינמי. הוראות החוק מחייבות את ספקיות הגלישה באינטרנט ליידע את מנוייהן על קיומם של אתרים ותכנים פוגעניים ולהציע להם שירות סינון ללא עלות. פיקוח שערך משרד התקשורת, כותב המבקר, העלה כי במרבית המקרים, בין 80% ל-100% מהחברות לא עשו זאת, ובנוסף, סקר שערך משרד מבקר המדינה בקרב הורים ביולי 2021, דהיינו בערך תמוז, סיוון תשפ"א, העלה כי כשליש מההורים אינם מכירים את השירות האמור של החברות. אז איך אתה, שר התקשורת, לוקח על הכתפיים שלך להביא בכוח,

לציבור החרדי, לילדים שלו, לנוער שלו, פלאפון מהסוג הזה שלא נוכל לשמור על החינוך שלנו כאשר התכנים הלא-כשרים יגיעו לאותם פלאפונים? תודה רבה לחבר הכנסת מאיר פרוש. אני מזמין את חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יואב קיש.

חברות וחברי הכנסת, לא מדובר כאן בחוק האזרחות אלא מדובר בחוק מניעת האזרחות מהערבים.

מכבסת מילים, לא משנה כמה מתוחכמת וגזענית היא תהיה, לא תנקה את החוק הזה מהלכלוך הגזעני שצמוד אליו ומהמנטליות הגזענית שמובילה אותו. שום דבר לא יעזור, גם אם נקרא לו הוראת שעה. שעה נגמרת ב-60 דקות. כשזה בא לבית המשפט נאמר שנה. 20 שנה זה לא שנה. מ-2003 עד 2021 זה בטוח לא שנה. והטיעונים האלה, שהם הוראת שעה, למה הם נעשים? כי אפילו בית המשפט העליון במדינת היהודים

שזה חוק יהודי ודמוגרפי, והוא חוק אנטי-חוקתי, והוא חוק גזעני, ויש בו היגיון של עונש קולקטיבי, ויש בו הרבה דברים שסותרים את החוק וסותרים בכלל איזושהי תפיסה חוקתית, ולכן אמר: אפשר איכשהו, באיזושהי קומבינה גזענית ומודעת, להעביר אותו שנה. להמשיך בו 20 שנה? אני חושב שזה כבר מעל ומעבר. אכן, הראש היהודי לא מפסיק להמציא לנו פטנטים. רק שהפטנטים האלה הם גזעניים, והגיע הזמן שהראש היהודי יפסיק להמציא לנו את הפטנטים הגזעניים האלה. ההיגיון מאחורי החוק הזה הוא היגיון דמוגרפי, כפי שאמרו אלה שהציגו אותו. זה לא חוק לא ביטחוני ולא נעליים. במספרים היה ברור שאין פה היבט ביטחוני, ולכן הם גם לא רצו להציג את המספרים.

תסביר לי איך מנסור עבאס, הם לא רצו להציג את המספרים. עכשיו, גם בתוך המספרים שלהם, תודה, חבר הכנסת ארבל.

שאלה תמימה. אמרת, אמרת. גם בתוך המספרים של השב"כ ושל המדינה מתברר שחלק מהאנשים שהם מדברים עליהם בכלל היו משת"פים ודור שני של משת"פים. כנראה שיש להם גם בעיה עם משת"פים. הרסו את הדור הראשון מוסרית ויצרו לעצמם גם דור שני בעייתי. הפתרון לדבר הזה זה להפסיק לדרדר אנשים להיות משת"פים. זה הפתרון. אין פה שום היגיון, לא של עניין ביטחוני ולא כלום. לכן גם אין לארבעת המציגים של החוק מה לטעון חוץ מהטיעונים הדמוגרפיים, ואלה טיעונים גזעניים.

אני רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש.

היהודים באירופה, במשך עשרות שנים, היו המובילים נגד המלחמה בגזענות, ויש להם היסטוריה מפוארת בעד צדק ושוויון בין בני אדם, בעד לראות בן אדם באשר הוא אדם, עד שהם הקימו את המדינה היהודית והדמוגרפית שלהם.

לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

מזמין את חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה.

בבקשה, חבר הכנסת קיש. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני פונה מעל הבמה הזו לצופה הנאמנה של ערוץ 99, השרה אילת שקד. אני זוכר איך לפני כמה חודשים הגעת לפה ב-03:00 עם תיקון לאותה הצעת חוק, עם סיכומים מושחתים שהיו פוגעים בביטחון ישראל. בגלל זה מנסור עבאס הצביע בעד, בגלל זה מרצ הצביעו בעד ובגלל זה הליכוד התנגד לחוק האזרחות. הרי מה היא רצתה לעשות? סעיף 5, אני מקריא: על אף הוראות סעיף 2, הסעיף שמונע את אותה סכנה ביטחונית, רשאי שר הפנים בהמלצת ועדה לעקוף את החוק. דרך זה ניסית לרמות את כל הבית הזה ואת כל ארץ ישראל ועם ישראל, ואנחנו לא הסכמנו. ואת אמרת: מה פתאום, אתם פוגעים בביטחון ישראל. אז הינה היום רואים את האמת. את שיקרת לעם ישראל, והיום בחרת לתקן. אז קודם כול, אני מאחל לך החלמה מהירה, ואני שמח שבחרת לתקן ואת הולכת עם הימין. אבל זה רק לקריאה הראשונה. ואני אומר לך מפה, אנחנו לא נהיה פראיירים שלכם. אם לא יהיו שקיפות ומכסות אנחנו לא נעביר את החוק הזה. אם אתם תרצו את הישראבלוף ולפגוע בביטחון ישראל, זה על הראש שלך ועל הראש של הקואליציה. אנחנו ניתן יד לחוק אמיתי שבא לשמור על ביטחון ישראל.

הוא בא למנוע את אותם מחבלים שמגיעים ממקומות מסוכנים ועושים איחוד משפחות ופוגעים בביטחון ישראל, ודיברו על זה גם כשהקריאו את החוק. ואני חושב שאולי במסגרת החקיקה צריך גם לצרף לזה את חוק הלאום ואת נושא המדינה היהודית הדמוקרטית.

אין זכויות לבני לאום אחר שרוצים לבוא ולשנות את העובדה הזו שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אבל זה לא קשור, כי החוק הזה באמת עוסק באירוע ביטחוני. אני מאוד שמח שאנחנו, כאופוזיציה אחראית, הפלנו את אותו ישראבלוף מסוכן של השרה שקד, של שקר מוחלט מעל הבמה הזו, שבאה ואמרה: החוק הוא אותו חוק. איך היא העזה לעשות את זה? אז זה היה

היא הביאה את זה עם שינויים, עם קומבינה עם מרצ, עם קומבינה עם רע"מ,

ושיקרה לכולנו. את זה, אנחנו לא ניתן לזה יד. אילת שקד?

משקרת, קודם כול, אנחנו שולחים לה החלמה מהירה מהבית הזה.

ואנחנו אומרים לה בצורה הכי ברורה: את השקרים שלך וכאבי הבטן שלך, איתנו לא יהיה. כשאת תשקרי לעם ישראל, אנחנו נחשוף את המסכה הזו על הפנים שלך. אם את תבואי ובאמת תובילי מהלך נכון, אמיתי, כמו שעכשיו בקריאה הראשונה, יהיה גיבוי מהאופוזיציה. אם תתהפכי עוד פעם, כמו שעשית בזה שהקמת את הממשלה, ממשלת השמד הזו, אם תתהפכי עוד פעם, אנחנו נצא נגדך ולא ניתן לחוק לעבור.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי.

אדוני, שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב בראש, עמיתי לסגנות, אני הייתי כאן, הייתי כאן ב-2004 כאשר עלה לכאן שר הפנים דאז אלי ישי, השר שלפני גדעון סער. והציג את החוק, אחרי שהתקבלה החלטת ממשלה,

חוק כזה בדיוק. חוק כזה בדיוק.

וכך הוא אמר: כדי לבלום את שטף הפלסטינים הנכנסים לישראל, ושהמספר מבחינתו, מספר גדול של פלסטינים נכנסים לישראל, חלקם באמצעות נישואים. ואז עלה לאחר מכן השר המקשר דאז גדעון עזרא ואמר שהחוק הזה, מטרתו להיאבק בזכות השיבה של הפלסטינים, ושניהם הודו שהמניע הוא דמוגרפי, לא ביטחוני. (חוזר על דבריו בערבית.) זכות השיבה. זכות השיבה זה דמוגרפי.

זה פוליטי-מדיני. אין בעיה.

עכשיו אני אסביר לך. אתה תבין למה הזכרתי את זה.

ואז אמרו להם, בפרקליטות, בייעוץ המשפטי לממשלה, שהטיעון הזה לא יחזיק בבג"ץ, ולכן פתאום הגיע ראש השב"כ דאז לוועדת הפנים, קוראים לו אבי דיכטר, והסביר שיש איזה, אני זוכר את המספר, 26 מקרים של משפחות שהיו מעורבות בצורה זו או אחרת בפיגועים. עכשיו, כידוע לכם, כל מקרה שמוגש למשרד הפנים לאיחוד משפחות עובר בדיקה דקדקנית, גם בדיקה ביטחונית. אין מישהו שמדלג, קראו לזה אז, אוסאמה ומשה ארבל, טופס האיקסים. ההליך היה לוקח חמש שנים. את זה ביטלו והביאו חוק שימנע, שמתייחס אל כל נישואים בין פלסטינים משני עברי הקו הירוק, אזרח ערבי-ישראלי עם אישה פלסטינית או ההפך, מהגדה המערבית או מעזה, אחר כך הרחיבו לירדן, כאל פצצה מתקתקת. כל סיפור אהבה פלסטיני מקעקע את יסודות הציונות והמדינה so called יהודית. זה ציני. זה אכזרי. האנשים האלה נמצאים פה, המשפחות והילדים. אין להם ביטוח רפואי, הם לא יכולים לנהוג, חלקם לא יכולים לצאת מהבית כי הם חוששים שהמשטרה תתפוס אותם. ואז הוא ייזרק,

ולא יוכל לראות את הילדים שלו. חבר הכנסת טיבי, למה מנסור עבאס הצביע בעד? אתה יכול להסביר לי? מכובדי היושב-ראש, משפט אחרון. לפני שבעה חודשים הצביעו ח"כים ערבים בעד חוק מניעת איחוד משפחות. ההצבעה הזאת היא פגיעה קשה בנרטיב הפלסטיני, בזכויות היסוד של העם הפלסטיני ושל המשפחה הפלסטינית. ההצבעה אז הייתה חטא פוליטי שלא יימחה.

ואני חוזר ואומר: גם ההצבעה היום נגד, של מרצ ושל רע"מ, היא לא לנקות את המצפון, כי כל הכנסת מצביעה בעד. אם ההצבעה נגד והעברת החוק תעבור ככה, בלי שנראה שמישהו באמת נוקט אמצעים נגד ממשלת השינוי לרעה,

בכל מה שקשור למגזר הערבי, חוץ מהצהרות על תוכניות כלכליות, המצב הוא לאחור, לרבות בנגב. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כמובן שאני מסכים עם מה שאמרו חבריי. זה חוק גזעני, מביש, חוק שאם היו מחוקקים אותו במדינות אחרות כנגד יהודים היו מכנים אותו, ובצדק, חוק אנטישמי. אני לא רוצה לחזור על זה, אני רוצה להוסיף. הזכרתי לא פעם ולא פעמיים בשנים הקצרות שאני כאן את הגותו של קרל שמיט. לצערי, אני נזקק להגותו שוב ושוב. אחד מהדברים החשובים שאותו קרל שמיט תרם לעולם המשפט ועולם הניתוח הפוליטי הוא מושג שנקרא "תיאולוגיה פוליטית". הטענה שלו היא שבמדינה המודרנית יש מה שהוא מכנה מושגים תיאולוגיים שעברו חילון. אז למשל הוא טוען שהמדינה המודרנית למעשה ירשה את מקומו של האל בפוליטיקה של ימי הביניים. הוא מתייחס לעוד כמה היבטים. אחד מהדברים שהוא אומר זה שבפוליטיקה המושגים היסודיים הם ידיד ואויב. אם באסתטיקה למשל כולנו יודעים שיש הבחנה בין היפה ללא יפה ובאתיקה, בין הטוב לרע, אומר שמיט שבפוליטיקה ההבחנה הבינארית היא בין ידיד לאויב. במושגים תיאולוגיים, האויב לובש צורה של האנטי-כריסט, בלשון העולם הנוצרי. ויש חשיבות לקיומו של אויב כדי לאחד, זו יכולה להיות קבוצה לאומית או אחרת. זה התפקיד של החוק הנתעב הזה, מעבר למה שנאמר קודם, לא במקום. הרצון פה הוא להשתמש שוב בערבים הפלסטינים במסגרת של דיון או של שיח תיאולוגי פוליטי, בלשונו של שמיט, להציג את כלל הפלסטינים כאנטי-כריסט בשפה הימי-ביניימית הנוצרית, כאויב אינהרנטי שצריך להילחם בו עד חורמה. גם שמענו את זה מכמה חברי כנסת פה. ומה שמבטא את זה בחוק בצורה הברורה ביותר הוא סעיף 2, שאומר כך: שר הפנים לא יעניק לתושב אזור וכו' וכו' אזרחות לפי חוק האזרחות, ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל. ברירת המחדל היא לא, במקום שזה יהיה הפוך. בחברה דמוקרטית נקודת המוצא, ברירת המחדל היא כן, אלא אם כן. כאן זה לא "אלא אם כן". למה הדבר דומה? למשטר רודני שבו במקום לומר שכל אדם הוא חף מפשע עד שהוכח ההפך, כל אדם הוא אשם עד שהוא הוכיח את חפותו. כך מתייחסים לערבים הפלסטינים במדינה הזאת, בין שהם מהשטחים הכבושים ובין שהם אזרחי המדינה.

זאת שפה של תיאולוגיה פוליטית, וזה לא מקרי שאותו שמיט תמך במנהיג מאוד מאוד מסוים בגרמניה של שנות השלושים. תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שאחרי שגופי הביטחון כולם טוענים שהחוק הזה הוא חוק הכרחי, הוא חוק נצרך, אני לא חושב שצריך להיות על זה ויכוח. אבל זה רק מעצים מה שקורה היום בקואליציה, שהקואליציה צריכה להעביר חוק כזה בעזרת האופוזיציה. הקואליציה היא כל כך לא הומוגנית, כל כך לא אחידה, שאין לה את היכולת להעביר חוק שגופי הביטחון טוענים עכשיו ומייד ולמפרע, ואנחנו צריכים להיעזר, לאחר דרך חתחתים ארוכה, כדי להגיע היום לאיזה מתווה. בסופו של דבר, אני שמח שהוא מוסכם. בכל אופן, בשתי הדקות שנותרו לי אני הייתי מבקש ממך,

להעלות נושא שאני מקווה ואני בטוח שיש בו אחדות.

גם כסגן יושב-ראש הכנסת וכחבר נשיאות, ודאי ידוע לך שמתארחת כאן משלחת של ממשלת ליטא. הם באים לכאן להיות אורחים של הנשיאות,

יהדות ליטא הייתה יהדות מפוארת שנכחדה בין הראשונות בשואה בצורה אכזרית מאוד. ממשלת ליטא היום מנהלת קשרים עם מדינת ישראל ועם היהודים, ויש מורשות שנשארו בליטא. יש היום גם בארץ הרבה ישיבות, מרכזים וקהילות תורניות ויהודיות שהיו אז, והם היום מונצחים בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ בצורה מפוארת, זכר לאופן המפואר והיהדות המפוארת שהייתה שם, עם ראשי הישיבות, הרבנים והתלמידים והקהילות. אבל נשאר שם דבר, מה שנשאר ודאי, גם אם לא שחזרנו שם במקום, בתי הקברות, בתי קברות עתיקים, שם יהודי ורבני קהילת ליטא נקברו, והיום אנשים נוסעים מכאן, נצרים, נינים ובני נינים והרבה יותר מכך,

להיאחז בשורשים, במורשת שלהם. לצערנו, בתי העלמין האלה נמצאים לא פעם בוויכוח על עתידם בעקבות שינויים שיש במקום, אולי בגלל חוסר החשיבות.

אנחנו באמת מעריכים את הנכונות לשמוע, אבל צריך גם להשמיע להם כאן, כשהם באים מחר, שצריך לשמוע לגופים שהם מייצגים את הציבור של יהודי ליטא. נניח שיש באירופה ועידת רבני אירופה, שהם עם קונוטציה ליטאית מובהקת, שוודאי בחלק הזה אין ויכוח שהם מייצגים מאות רבנים, הם מייצגים מאות רבנים שהם השורשים שלהם וגם ממשיכים את דרכם בנושא מורשת הפליטה. הם מייצגים אותם לגבי המשך הנושא של ההתנהלות וההלכה מול בתי הקברות האלה, שהם חשובים מאוד לעם היהודי, ודאי לאלה שהם קרובים,

שמשפחתם נמצאת שם או המורשת שלהם והקהילות שלהם נמצאות, ולכן הם שצריכים לייצג. כפי שידוע, יכול לקרות שמגיע איזה ארגון ואומר: אני אתן לכם פתרון כזה, אם להקים שם מוזיאון או לא להקים שם מוזיאון. צריך לשמר את המקום הזה. המסר מחר צריך לעבור. אנחנו מכבדים את מה שמכבדים אותנו, אבל גם בהתנהלות אי-אפשר להתעלות על גופים שהם לא מייצגים, ודאי לא באופן הרחב והמלא, תודה. אני מסיים.

ראשי העולם, ודאי העולם התורני וההלכתי, יש לו משמעות למה שהיה, יש לו משמעות למורשת. אם רוצים לבדוק מי צריך לייצג אותם, תודה. צריך לקחת את הגופים האלה ולשמוע מהם, כדי לשמור על המורשת שכל כך כל כך חשובה וכל כך הכרחית לציבור הליטאי, שסבל מהכחדה בשואה. תודה רבה לחבר הכנסת

אני מזמין את חבר הכנסת אמיר אוחנה,

שמעתי היום שהדחליל החליפי הנבוב אמר בישיבת

להיחקר צריך להיות אמיר אוחנה, לא נגיד יואב סגלוביץ', שיושב כאן, שהיה ראש להב 433, חבר מפלגתו, לא רוני אלשיך, שהיה מפכ"ל בזמן שהמערכת, לפי הפרסומים, נכנסה לשימוש, לא עמר בר לב, שהקשר שלו למערכת הוא בדיוק כמו הקשר שלי למערכת הזאת, אלא אמיר אוחנה. אבל אתה יודע מה? אמרתי לו: מאה אחוז, אני מוכן להיות הראשון. אין לי שום דבר להסתיר. אבל אם, יאיר לפיד, אתה לא מאמין לי, אז אני מציע לך מכאן, ממליאת הכנסת: בוא נלך שנינו לפוליגרף. אני אענה על כל שאלה בנוגע ל-NSO, כל שאלה. אתה רק תשיב על כמה שאלות בנוגע לפגישות שלך עם נוני מוזס שאתה השחרת ביומן כדי שאף אחד לא יראה אותן. מקבל את הדיל, יאיר לפיד? תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. אני מזמין את חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה.

אני עומד משתאה מול התדהמה הציבורית, ואפילו משתעשע. אני שואל: האם אתם אכן מופתעים? מה, אתם עושים את עצמכם מופתעים? אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ריאיון שלי לערוץ 7 לפני כמה שנים.

אז כבר דיברו על העניין הזה של התיקים שתופרים לאישי ציבור, ואמרתי: יש מישהו שחושב שהמשטרה וגורמים שלטוניים לא אוספים עליו חומר? יש איש ציבור אחד שחושב שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית? והכתב שואל: מה, אתה מודאג? אמרתי: לא, אני מכיר את זה וחי במציאות הזאת. במדינה דמוקרטית זה לא יכול לקרות אבל במדינת ישראל זה חייב לקרות,

לדעתי זה קרה כבר מימי מפא"י הראשונים. מדינת ישראל נבנתה כדיקטטורה של קבוצה קטנה ששולטת. היופי של הדיקטטורה הישראלית לעומת דיקטטורות של אדם אחד זה שזו לא דיקטטורה של אחד אלא של מיליה שלם. כל פקיד או שוטר שנכנס למיליה הזה הוא חלק מהממסד הדיקטטורי, שתפקידו הוא דבר אחד: לשלוט בעם, להסיט אותם,

לנושאי דת ומדינה, ובלבד שאנשים לא יעסקו בבעיות של דיור, פרנסה,

תחבורה וביטחון. שרי הממשלה פוחדים על הראש של עצמם, כי כל אחד מהם יודע שיש עליו תיק תפור שישלפו אותו ברגע שהשלטון ירצה. כל הרעיונות הקונספירטיביים, פה הם מציאות חיה. ואני כבר שוב אומר, תעשו פרצוף מופתע, אתם מכירים את המשפט הזה מבית המשפט? אבל מי שלא סגר את העיניים ראה טוב מאוד מה שקורה כאן, ולא מתמול-שלשום. אדוני היושב-ראש, היום איווט ליברמן יצא בהאשמה נגד שופטי פאינה קירשנבאום במניעים פוליטיים ופסולים, מניעים פסולים ולא ענייניים. אם מישהו אחר היה מאשים שופטים, שר אוצר מממשלה אחרת, הוא לא היה גומר את היום בלי התפטרות, אבל כדי להצדיק את התקפותיו נגד בית המשפט הוא מצא את קורבן הציבור הקבוע, היהודים החרדים. הכה בחרדים והצל את רוסיה הצארית. איווט ניסה למרר את חיי החרדים על ידי התייקרות קטנה של כלים חד-פעמיים ושתייה מתוקה, אבל הוא הוציא את השד מהבקבוק והייתה התייקרות בכל ענפי המשק, ומי שקרא לזרוק את החרדים במריצות למזבלה, מצא שוב אותם קורבנות. היום הוא ממשיך להתיר את דמם של החרדים ולהסית את ההמונים לפרוע פרעות בישראל. היום הוכה באכזריות יהודי בבני ברק על זה שלא הייתה לו מסכה. ומי אשם בזה? אלה שאמרו: היהודים אסוננו ואלה שאומרים היום שהחרדים גורמים ליוקר המחיה, כך ליברמן אמר היום.

אדוני היושב-ראש, אני מסיים. התופעה של מכות רצח ואלימות המשטרה נגד אזרחים חרדים כפי שקרה בבני ברק היום, וזה קורה בכל מפגש בין שוטרים לחרדים, זו תוצאה ישירה של הסתה של ליברמן וחבריו. שומר ישראל ישמור שארית ישראל מידי האויבים מבחוץ ומידי האויבים שלנו מבית. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. אני מזמין את חבר הכנסת דוד ביטן,

בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו זוכרים מה היה לפני חצי שנה, כשאנחנו התנגדנו לחוק מכמה שיקולים. קודם כול, עשו תיקונים בהסכמה עם מרצ ומנסור עבאס, ואנחנו לא היינו מוכנים לתמוך בזה, ושימו לב שהליכוד עד הרגע האחרון לא הצהיר מה הוא מצביע. חיכינו לראות אם ילכו להסכמות ויפרמו את החוק שנחקק כל שנה ושנה או שיעבירו את החוק כפי שהוא, וזה לא מה שקרה. דבר נוסף, לא הסכמנו בשום פנים ואופן שאנחנו נהיה עלה התאנה של הממשלה הזאת, במובן הזה שהשמאל יעביר את החוקים באמצעות ימינה, ישראל ביתנו וגדעון סער, ואחר כך, כשיבואו חוקים שקשורים לימין אז אנחנו נתמוך בממשלה מהצד השני, והתוצאה היא שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים כל הזמן כשבפועל היא ממשלה מאוד מאוד גרועה למדינת ישראל, בכל התחומים, אם זה בקורונה, יהודה ושומרון, מלחמה על הדמוקרטיה, יוקר המחיה.

כל הדברים שישנם, העיקר שהם העבירו תקציב. אתם זוכרים שכשהיה התקציב אמרתי במפורש שכל הרפורמות שיש בתקציב שוות לכלום, מכיוון שעושים תמיד רפורמות, קוראים לזה רפורמה, ובפועל המחירים רק עולים, שום דבר לא יורד?

כי הממשלה לא מכניסה יד לכיס. כשהממשלה תתרום את חלקה לגבי יוקר המחיה, תאמינו לי שהמחירים ירדו.

הממשלה לא מוותרת על כלום, לא על המיסוי של הרכב, לא על המיסוי של הדלק, לא על החשמל, לא על המים, עכשיו רצו להעלות גם את התחבורה הציבורית.

כשהממשלה רק מחוקקת חוקים שהיא טוענת שהם רפורמות ושהם יפחיתו את המחירים, בפועל היא לא תורמת את חלקה, מצפה שהתעשיינים, החקלאים וכולם יתרמו את החלק שלהם להפחתת המחיר, אבל הממשלה תמשיך להטיל מיסים ולקחת את הכסף לכל מיני דברים שהיא רוצה,

לא להפחתה ולהורדת המחירים.

במצב הזה, עצם העובדה שלא תמכנו בזמנו בחוק האזרחות, היה שיקול נכון. דבר נוסף שאמרנו, ואנחנו אומרים את זה גם עכשיו, שבעצם אפשר לקיים את החוק הזה גם בלי שהחוק הזה עובר, מכיוון שרק צריך להוציא נוהל מסוים ולקיים את הנוהל הזה בלי שום בעיה.

שרת הפנים ואנשי משרד הפנים צריכים לעבוד קצת יותר קשה, לבדוק כל בקשה באופן ספציפי ולא ללכת על דברים כוללניים.

משפט אחרון. משפט אחרון, אין בעיה. אז אני מוותר. מכיוון שנתת לי, אני אעמוד בדיוק בזמן שלי.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. אנחנו מקפידים על הזמנים, פשוט בגלל זה. אני מזמין את חבר הכנסת איימן עודה.

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מכיוון שחבריי במשותפת כבר דיברו בעברית, אני מעוניין לדבר בערבית היישר למשפחות שנפגעות מהחוק הארור הזה. (אומר דברים בשפה הערבית,

אנחנו ברשימה המשותפת מרגישים לגמרי שבמשפחות האלה, שהמתינו תקופה ארוכה כדי לחיות עם כבוד וזכויות כמו שאר בני האדם, אני אומר שאנחנו מרגישים שבחודשים האחרונים מפלס התקווה

אצל המשפחות האלה, ואין יותר קשה מאכזבה לאחר עליית מפלס התקווה. לפני כמה חודשים עשינו את כל אשר ביכולתנו כדי לבטל את חוק האזרחות, חוק פיזור המשפחות, אבל לצערי הרב חלק מבני

כמה שקרנים. השר לביטחון פנים עמר בר לב, אני באמת רוצה ממך תשובה. אם הטענה היא ביטחונית, ביטחונית, כלפי המשפחות הללו, האנשים הללו חיים פה במדינת ישראל. הם חיים פה, הם נמצאים היום פה,

לפני שנה, לפני חמש שנים, לפני 20 שנה. הם נמצאים, מנהלים חיים יום-יומיים בתוך תחום מדינת ישראל.

פגעו במישהו? אז למה השקר? אז תגידו: זו דמוגרפיה. אנחנו רוצים כמה שפחות ערבים,

לכן אנחנו מפרקים משפחות. זה חוק גרוע מכל החוקים הגזעניים בכל העולם. זו אמירת דברי אמת. אני מבקש תשובה, בבקשה. תודה רבה לחבר הכנסת עודה. חברת הכנסת יעל רון בן משה, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלי כהן,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, על ממשלת בנט-לפיד אפשר לומר: ממשלה רעה וחסרת חמלה. כולנו רואים מדי יום את עליות המחירים, כמו אש בשדה קוצים.

מי התחיל את כל אותן עליות מחירים? ממה הן נבעו? מי שהתחיל אותן זה הממשלה הזאת. מי שהתחיל את עליות המחירים בחשמל, במים, בארנונה, בגז לבישול, בתרופות, בכלים החד-פעמיים, במשקאות הממותקים,

מי שהתחיל את עליות המחירים זה הממשלה עצמה. מה עושים שר האוצר ושרת הכלכלה? מוציאים מכתב. על זה נאמר: הגמל לא רואה את הדבשת. ממשלה מדושנת, ממשלה מנותקת, שצריכה קודם כול להודיע שהיא מפסיקה את העלאות המחירים.

כשרצו להעלות את מחיר החשמל, דאגנו להתכנס ולראות איך לא מעלים את אותו מחיר. אבל הממשלה הזאת מנותקת מהציבור ומחוברת לטייקונים עצמם. אני בהקשר הזה רוצה לספר לכם סיפור קצר על חברי מקק"ל ישראל גולדשטיין. הוא רצה להתמנות ליושב-ראש ועד העובדים, והלך לרבי דוד לקבל ברכה. בירך אותו רבי דוד שיצליח ואמר לו שייבחר. והינה היו הבחירות, וישראל לא נבחר. אחרי פחות משנה היו בחירות נוספות והוא נבחר. הלך ישראל לרבי דוד ואומר לו: אני חייב לומר לך משהו, עכשיו אני נבחרתי ליושב-ראש הוועד, אבל בפעם הראשונה שבירכת אותי אני לא הצלחתי. מה יש לכבוד הרב לומר בנושא הזה? אומר לו כבוד הרב רבי דוד: אלוקים נתן לנו את הרע כדי שנעריך את הטוב.

נתנו לנו את הממשלה הרעה וחסרת החמלה הזאת ככה שבעזרת השם אנחנו נחזור בפעם הבאה חזקים וטובים יותר מתמיד.

תודה רבה לחבר הכנסת כהן. חבר הכנסת יוסף טייב, בבקשה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך.

היום זה שוב ממשלה שלא מסוגלת להוביל קו. אין מנהיג, אין משילות, אתם שוב בונים על האופוזיציה שנבוא ונציל אתכם מתי שאתם צריכים אותנו. אנחנו היום לקחנו אחריות, אבל כמו שאמר חבר הכנסת יואב קיש קודם, אנחנו נעביר את החוק היום בקריאה ראשונה, אבל אל תטעו, אנחנו נדאג לזה שגם בקריאה שנייה וגם בקריאה שלישית אנחנו לא נראה את אותה מצגת שהייתה פה בין אילת שקד למנסור עבאס. איך אתם מסוגלים לשבת בממשלה עם גורמים פוסט-ציוניים ופוסט-יהודיים, שכל מה שיש לה זה להרוס כל ערך יהודי של מדינת ישראל, ממשלה ללא חמלה, שבאה ומעלה מחירים מרגע לרגע? אבל באמת מה שכואב זה שהבעיה הזאת והתופעה הזאת חוזרות בכל תחום. אדוני מנסור עבאס, היום אתה מצביע נגד חוק האזרחות, אבל תדע לך שאתה חלק מממשלה שבאה ופוגעת גם במגזר שלך. כן, יוקר המחיה פוגע לא רק בחרדים, לא רק בשכבות החלשות ממגזר כזה או אחר, היא פוגעת גם במגזר הערבי, ואתה חלק ממנה. אתם מזניחים את האזרחים, אין לכם טיפול בקורונה, מאות מתים, ואתם ממשיכים כאילו לא קרה כלום. אז היום בחוק האזרחות מצאתם אנשים אחראים באופוזיציה כדי להעביר אותו, אבל מה יהיה עם השאר? מה יהיה עם יוקר המחיה, התייקרות החשמל, הארנונה? אני רואה עולים, הסתובבתי בשטח, אנשים ששוקלים לעזוב את מדינת ישראל כי אין להם איך לסיים את החודש. אדוני חבר הכנסת יום טוב כלפון, איך אתה מסוגל לבוא ולתת יד לקואליציה ולממשלה שבאה ופוגעת בציבור שאתה אמור לייצג? מנסור עבאס, אותו ציבור שאתה אמור לייצג נפגע מהדברים האלה. כולנו נפגעים, אין הבדל בין יהודים לערבים, בין דתיים לשאינם. הממשלה הזאת היא ממשלה מנותקת, חסרת חמלה. הגיע הזמן שתלכו הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת טייב. אני מזמין את חבר הכנסת יריב לוין,

בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, אני הייתי רוצה לשאול משהו את השר, אבל זה נראה קצת קשה, כי הוא כל-כולו שקוע בטלפון. היום טלפונים זה דבר שמושקעים

נחכה ונראה.

אדוני השר, אני רואה שאני טורד את מנוחתך ואני מתנצל, אבל אני פשוט מוכרח לשאול אותך, למדתי מכם, כשאתם הייתם יושבים כאן, לא, אני לא. אתה רואה, אני התנצלתי. אני לא במסע האשמות, אני מתנצל שאני טורד את מנוחתך,

אבל על דבר אחד אני לא טורד את מנוחתך סתם, מכיוון שאני מוכרח לומר שאני הייתי שמח להבין ממך, לא רק באופן אישי אלא גם כנציג הממשלה, ואני חושב שזה מאוד רלוונטי אליך באופן אישי: סערה ענקית מתחוללת בחוץ סביב הדבר המטורף, הנורא, המזעזע הזה, שהוא אגב לא עניין של ימין ולא שמאל, הוא עניין שנוגע לכל אזרח ולכל אדם באשר הוא, של השימוש בתוכנות ריגול אגרסיביות, פוגעניות, כדי לרגל אחרי אזרחים ללא סיבה, בניגוד לחוק, בלי שום דבר. ואני שומע, אדוני השר לביטחון פנים, שמה שאתה מציע זה להקים ועדת בדיקה ממשלתית. אני שואל אותך, ותענה לי בכנות, אדוני השר בר לב: אם אתה לא היית יושב עכשיו בספסלי הממשלה, זה מה שאתה היית מציע, שהממשלה תבדוק את זה?

אתה חושב שמי שצריך לבדוק, אפשר לענות לך? שאלת אותי, אני מוכן לענות לך. כן,

לכן כדאי שנדע את האמת כמה שיותר מהר. אלימות המתנחלים זה לכאורה? אלימות המתנחלים זה לכאורה?

בושה וחרפה. אלימות המתנחלים, חבר הכנסת ארבל.

חצוף. הוא אמר בבוקר "לכאורה", עכשיו,

אתה רוצה לדבר עם חבר הכנסת אמסלם? תיגש אליו ותדבר. למה לצעוק? למה לצעוק, אדוני? תודה רבה.

הוא לא מדבר איתי, הוא מדבר איתו, הוא מדבר עם בר

שיקבע את אופן הבדיקה בהסכמה כללית. יש לך בעיה עם ועדות חקירה ממלכתיות? בוודאי, בוודאי, ואני אסביר לך גם למה. קודם כול, צריך לומר, מי שקובע את המנדט

מה אמרת כרגע?

יש לך עוד מעט שלוש דקות תמימות לומר את כל אשר על ליבך. סליחה, הוא עושה דיאלוג. דיאלוג הוא עשה, ואסור להגיד לו כלום. אתה כנראה לא היית,

הזמן הסתיים, נתתי לך עוד דקה מעבר. היושב-ראש, הרי לא הצלחתי להגיד שני משפטים. כשדיבר השר עצרתי את

אני לא יודע, כל יום יש דברים חדשים. מה שמפריע לי: איך יכול להיות שאנחנו כל יום רואים מצב חדש ששוטר מכה חרדי? היום בבני ברק, לפני שבוע כמה פעמים במקום אחר. זה נורא ואיום.

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום ערכנו כנס השקה לשדולת הזהות היהודית. בכנס השתתפו עשרות ח"כים מכל מפלגות המחנה היהודי-לאומי, שמייצגים את רוב הציבור היהודי בישראל, ונציגים של למעלה מעשרה ארגונים חרדיים, דתיים, מסורתיים וכאלה שאינם שומרי תורה ומצוות. מסר אחד שב ועלה אצל דוברים רבים: אנחנו צריכים לצבוט את עצמנו כדי להבין שאנחנו לא בחלום ושבמדינה יהודית, מדינת ישראל, צריך להקים שדולה לחיזוק ושימור הזהות היהודית. איזה אבסורד זה. מועמדת ימינה לכנסת רוני ססובר, שאיננה מגדירה את עצמה דתייה, דיברה על עבודה ארוכה של ארגונים פרוגרסיביים במימון ממשלות זרות להדיר את היהדות מבתי הספר. לא הדתה אלא הדברת היהדות. עו"ד נעמה סלע מפורום הארגונים למען המשפחה, שאינה מגדירה את עצמה דתייה, דיברה על פירוק הזהויות וההיררכיות בחברה וכל מה שמדביק אותנו לעם אחד, ובמיוחד על פירוק לבנת היסוד של העם היהודי, המשפחה. עו"ד אושרת לוי מאילת, שאיננה מגדירה את עצמה דתייה, אמרה שהנפגע העיקרי מהממשלה זה הציבור המסורתי והמכונה חילוני, שפוגעים בזהות היהודית שלו. היא שיתפה סיפורים מזעזעים על לימודי נצרות בבתי ספר במקום מורשת ישראל ועל ילדים שלמדו בתוכנית מסוימת גם דברים של הזמר האנטישמי תומך ה-BDS רוג'ר ווטרס. חבר הכנסת יריב לוין, יושב-ראש סיעת הליכוד, הסביר שזו ליבת הוויכוח בכנסת, קו החלוקה האמיתי שכל המאבקים האחרים מתנקזים אליו, מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. חברת כנסת מאי גולן זעקה מנהמת ליבה על כך שאנחנו בנקודת אל-חזור קריטית, לדבריה. היא אומנם איננה דתייה, אבל היהדות חשובה לה יותר מכל נשימה שלה, והגיע הזמן שנפסיק להתנצל על כך שאנחנו יהודים, גם אם יש מי שחושב שגזעני לומר זאת. ראש הממשלה לשעבר, ובעזרת השם, גם בעתיד הקרוב, חבר הכנסת נתניהו דיבר על החיבור של כולנו לארץ הזאת, לאמונה שלנו וללאום שלנו ועל כך שאנחנו לא יכולים להיות בלי השורשים שלנו, אבן היסוד של קיומנו. אתם מבינים, השרה שקד, השר כהנא, חבר הכנסת אורבך, חברת הכנסת סילמן, חבר הכנסת כלפון והשר סער, זה המקום שבו נמצא הרוב הבריא של העם היושב בציון, אבל אתם בחרתם בצד של הפרוגרסיביים, של הפוסט-מודרניים, של רודפי היהדות ושל התנועה האסלאמית. גם היום שערי תשובה לא ננעלו, ואתם יכולים להיות שותפים להעברת הממשלה הזאת מן העולם, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה לחבר הכנסת מעוז. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסי שיין, בבקשה, שלוש

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שוב אנחנו רואים צביעות מה שמה ומה מעמדה. ידידי השר עמר בר לב, פנו אליך למה אתם לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ואמרת: ועדת חקירה ממשלתית. אמרו לך שזו בעצם בריחה ואסור לסמוך על המערכת המשפטית. היום שמענו גם מילות גידוף נגד "מנדלבלוף" בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון. התנועה להחרבת השלטון.

בבית המשפט, נגד החלטת היועץ המשפטי שלא לחקור את נושא הצוללות, כי היועץ המשפטי ככה קיבל, אמר עורך הדין של נתניהו, ואני מצטט: ראש הממשלה סומך את ידיו על כל החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה. אתה הבנת את זה? אתה הבנת את זה? זאת אומרת שהוא סומך את ידיו על החלטותיו של מנדלבליט כשזה לטובתו, וכאשר יש החלטה אחרת, הוא שולח את הנובחים שקוראים לו "מנדלבלוף". ועכשיו בלוף חדש: אין מקום לוועדת חקירה ממשלתית או ממלכתית, כי אף אחד לא אמין במערכת המשפט.

אנחנו הולכים לרסק את הכול ונצביע תוך שבוע על מנגנון חדש ואמין, כל הבית הזה יצביע, בראשותו של נשיא המדינה, שתוך דקה יואשם שגם הוא בעל ברית של מפלגתו לשעבר,

כל הטריקים האלה הם חלק מתוך ניסיון נואל לקעקע את המערכות. דרושה חקירה יסודית בלי שום הנחה לאף אחד בתוך המערכת, ודיברו על כך כל החברים. במדינת ישראל יש מנגנונים מצוינים, נחקרו כאן בוועדת אגרנט, ועדת וינוגרד, כולם יודעים מה הן ועדות. יושבים אנשים טובים ומצוינים לחקור. אי-אפשר להטביע בכולם חותם שהם מושחתים. זה לא עובד כך,

ולכן אני קורא כאן לחבריי בתוך המערכת הזאת: אין ספק שראוי לחקור את כל הנושא. אני מקווה שמה שאנחנו רואים פה, כל האוולאנש הזה שמתרגש עלינו, אנחנו נדע בדיוק מה קורה, אבל אי-אפשר באותו רגע למרוח את כולם בזפת כשנוח לך ואחר כך לתת לך תשבחות כשזה עובד לטובתך. זה פשוט לא עובד כך, זה ציני וזה תורם להרס המערכת.

תודה רבה לחבר הכנסת שיין. חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח. כן, מה באמצע הישיבה? כן, אלו באמת דברים לא מקובלים. בבקשה, חברת הכנסת מאי גולן. בבקשה, חברת הכנסת גולן.

אחרי זה אני אינזף על ידי חבר הכנסת אופיר שאני

הכול בסדר. אצלנו זה "גאון ונדיב ואכזר". אז מה היום, אני נדיב או אכזר? אני אחשוב עד סוף הנאום. היום הוא נדיב. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך.

השאלה לגבי ה"גאון" הייתה רטורית, זה ברור.

תשאל לגבי השניים האחרים.

אתה יודע, אדוני היושב-ראש, זה לא עולה להיות נדיב. זה כיף שאתה נדיב לפעמים, זה לא דבר רע. בגלל זה אני נדיב, רק שאלתי את אופיר אקוניס מה דעתו.

רק תחזיר לי את השניות שלי, כי אני רואה פה שכל שנייה היא קריטית. תהיי נדיבה. תהיי נדיבה גם בנאום, כמו שאר הנואמים. כלפיך לא. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אז מה היה חדש השבוע בגזרת היפים והשקרנים מבית היוצר של משטרת השטאזי של אלשיך ומנדלבליט, וכמובן, איך לא, צוות האיפכא מסתברא, אתם זוכרים את צוות האיפכא מסתברא שהוקם לו אז, הקרם דה לה קרם של כנופיית שלטון החוק? חבורת הפלא הזו, מסתבר, חושבת שהמדינה שייכת לאימא ואבא שלהם, עושים כל מה שעולה על רוחם ללא שום מעצורים וגבולות: מאזינים ומרגלים לכל העולם ואשתו, מתחמנים שופטים לחתום על צווים, מענים נחקרים כאילו הם פצצה מתקתקת, מכשירים גנבה ופריצה של עיתונאים לטלפונים פרטיים שבמקרה גם יש להם חסיון עורך דין לקוח, מספרים סיפורים על מעקבים אחרי חוקרי ראש הממשלה כדי ליצור אפקט של דרמטיות, משתיקים מה שנוח, בקיצור: ארץ נהדרת. עכשיו אתם, שמאבטחים את עצמכם לדעת, המאבטח של גיא פלג עבר לגליקמן, שעבר לאברמוביץ', שעבר לליאת בן ארי, אני שואלת: תגידו, כמה אם חושבים שאנחנו מטומטמים?

הרי המדינה הייתה אמורה לרעוד היום, אבל כולם שותקים וממלאים את פיהם מים. מי אתם בכלל? מי אתם? שבע שנים אתם מחזיקים בגרון את אריה דרעי, על מה?

שש שנים אתם מחזיקים את ליצמן, על מה?

אף אחד לא יכול להגיד על מה. אולי על זה שהם שייכים לגוש של המחנה הלאומי, על זה שהם עומדים לצד נתניהו ולא נכנעים לתפירות התיקים האלה? הרי אם בחקירות לוקח שבע שנים, מה אתם עושים בתיקי רצח? מה אתם עושים על פרוטקשן? שבע שנים על תיקים שלא העלו כלום, כלום ושום דבר. עד כמה אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? כל היום אתם מדברים על שחיתות. כל החונטות הברבריות שהשתלטו על השלטון במדינות דרום אמריקה במאות השנים האחרונות עשו זאת תמיד בשם המלחמה בשחיתות. אחרי כל מעשי הנבלה שעשיתם, מה הצלחתם לדוג,

סיקור אוהד? עבירות מס שבח? קנס של 2,000 שקלים לליצמן? מה הצלחתם, מה? שבע שנים, שבע שנים אתם והשופרות מדליפים להם רעל ושנאה, שבע שנים. תקימו לנו עכשיו כל מיני ועדות כסת"ח למיניהן בגיבוי מי? בגיבוי הנוכלים שהעליתם לשלטון. תמשיכו לפמפם לנו כל היום: יש לנו משטרה אחת, לא שופכים את התינוק עם המים וכל הקלישאות הנבובות והעלובות שלכם, שאתם חושבים שעובדות עלינו.

אותו ניצב שחרש אולפנים נשמע בהקלטות מדבר במודע על ביצוע עבירה, והוא יושב באולפנים ומקריא דף מסרים וחושב שכולנו מדליפי בלפור. אבל יש לי עוד חצי דקה מההתחלה.

חצי דקה?

טוב, אני אסיים. תן לי עוד דקה.

לא יקרה כלום.

כי אנחנו עומדים בזמנים, כלום. למי זה מפריע שאני אדבר עוד דקה? גברתי, אני נתתי לך, למי זה מפריע אבל?

אבל תן לי דקה, אני יכולה לקבל דקה משני נואמים.

אם זה היה מישהו אחר היית נותן לו. תן לי עוד דקה בדברים שחשובים לי להגיד. לכולנו חשוב. אנחנו עומדים על זמנים, ואני אבקש לסיים. אבל גם ככה אני אמשיך את זה בנאום הבא, אז מה זה משנה אם תיתן לי עוד דקה? אני מבקש לסיים. אבל עוד דקה.

גם יושב-ראש הכנסת נותן עוד דקה. תודה, גברתי, נאומך הסתיים. לא, אני רוצה עוד משפט. אני מבקש לסיים את הדברים. אני רוצה עוד משפט.

אני רוצה עוד משפט. גברתי, נאומך הסתיים. לא נכון, יש לי עוד זמן ואני רוצה עוד משפט. הזמן הסתיים, ואני מבקש לרדת מהדוכן.

אני דיברתי חצי דקה מההתחלה שלא התווספה לי. אני הוספתי לך באמצע הנאום,

התווספה לך ונאומך הסתיים.

אני מודיעה שאני אמשיך את הדברים שלי בשלוש הדקות הבאות. מצוין. אני מזמין את חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, השר לביטחון פנים, הערב ראינו כאן, אדוני היושב-ראש, עוד הופעה היסטרית של בנט, חסרת ביטחון, תנועות גוף ותגובות שצריכות להדאיג כל אזרח ואזרחית במדינה, ודאי כלפי ראש האופוזיציה, אבל גם כלפי אחרים. בנט מאבד שליטה, לא כשיר לתפקיד. אגב, הוא בוחר לתקוף אישית כשאין לו תשובות, כמיטב התועמלנות הבולשביקית, חבר הכנסת כץ. ככה הם בולשביקים, כשאין להם תשובות, הם פונים להסתה אישית. שמעתי, אדוני היושב-ראש, שבנט אמר שההבדל בינינו הוא שהוא ניהל עסק בחיים, ואני לא עשיתי כלום, לדבריו. דבר אחד, לצערי, חבר הכנסת יברקן, באמת לא עשיתי. תשמע את זה, אדוני היושב-ראש: הדבר שלא עשיתי, חבר הכנסת קרעי, הוא למנוע מנתניהו, למנוע מנתניהו למנות את הטיפוס הנכלולי, הלא-אמין והשקרן הזה להיות ראש המטה שלו בשנת 2006, כאשר אז הוא היה ראש האופוזיציה. אני מודה, אדוני היושב-ראש, בזה לא הצלחתי. קח אחריות. אני לוקח אחריות על מדינה שלמה. מדינה שלמה משלמת על חוסר ההצלחה הזה שלי לפני 15 שנה. לצערי, אדוני היושב-ראש, זה כולל 2,779 ישראלים שנפטרו בשבעת החודשים שבהם הוא מכהן, בתואר, כמובן, בתואר ראש הממשלה. אני הבטחתי כאן, כיוון שבכלי התקשורת פסקו מלתפקד, פסקו מלדווח, פעם בצד המסך הם היו כותבים כמה נפטרים, כמה חולים קשה, הבטחתי שאעשה את זה כאן מעל דוכן הכנסת, והינה אני עושה,

אדוני היושב-ראש, בפחות מדקה שנותרה לי, השר לביטחון פנים, פרשת פגסוס והשימוש של משטרת ישראל נגד מאות אזרחים, ראשי ערים, מנכ"לים, מקורביו של ראש ממשלה מכהן, חמורה הרבה יותר מווטרגייט, הרבה יותר מפרשת השב"כ. הייתה כאן, כך נדמה, אדוני היושב-ראש, תוכנית מסודרת להדחה של ראש ממשלה שנבחר על ידי מיליון ורבע ישראלים. השר לביטחון הפנים, האירוע הזה, האירועים הללו של פגסוס, השימוש של משטרת ישראל בתוכנה הזאת היא פיגוע בדמוקרטיה הישראלית, וכל מי שמעורב בפיגוע הזה, אולי הפיגוע הגדול ביותר בדמוקרטיה הישראלית, חייב לשלם את מלוא המחיר החוקי, אדוני היושב-ראש, על ביצוע הפיגוע הזה. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר אקוניס. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, על מה נדבר הפעם? כל יום אנו שומעים ומתבשרים על חדשות רעות ועל גזרות רעות של אותה ממשלה קשה, שלא שמה לב, לא מתעניינת ולא שמה לב, כולל השר בר לב, שכעת ללא שימת לב לדבריי עסוק בטלפון, וחבל מאוד. אבל המצב הכלכלי איום ונורא. את מי זה מעניין אצלם? זה פשוט לא מעניין. הם מנפנפים את זה. אנחנו רואים, האזרחים בישראל רואים, ממשלה מנופחת. רואים את השרים הנורבגים, את ה-53 מיליארד שניתנו למגזר ולחברה הערבית ואת כל הדברים שכולם רואים, את הבזבוזים. אז למה מצפים, שהמצב הכלכלי יישאר אותו דבר? אין דבר כזה, חברים. זה כמו מקל כביסה: לוחצים למעלה, נפתח למטה. כאשר משחררים לדברים אחרים את הכסף, לא נשאר לעם היושב בציון, ואז מה אנחנו רואים? את כולם שואגים על המצב הכלכלי.

איך קראתי לזה באיזה פרוספקט שעשיתי? הצד השני של המטבע. אם בצד הזה בעבר אצלנו ידעו לחלק תלושים,

אתם בממשלה הזו ממש תלושים, אין לכם שום קשר לכל מה שנעשה פה. אני רוצה רק לומר שמעגל העוני הזה רק ימשיך להתרחב, שאף אחד לא יחשוב על דברים אחרים. כולם היום מדברים על תוכנת הריגול, ובאמת שזה דבר קשה וחמור מאוד מאוד שקורה, אבל צריכים לדעת ולהבין שבדבר הזה,

עד כמה שהוא חמור, יש משהו יותר חמור, שאין מה לאכול. אנשים מסתובבים, אנחנו יצאנו לשטח, יושב-ראש התנועה שלנו שלח אותנו, הרב אריה דרעי, לראות מה קורה באמת, וירדנו לדרום, לצפון, לכל המקומות. מה ראינו שם? אנשים ממורמרים, כך שהסרטון שהוציאו בהתחלה היה חיוור מול המציאות הקשה והמרה. ומה מספר לך שר האוצר במקום לבוא ולעשות צעדים דרסטיים? לא, זה בגלל שהחרדים לא עובדים.

מי שלא יודע לרקוד אומר: הרצפה עקומה. אנחנו מכירים את זה, שר האוצר. אני רק רוצה לומר שהסגנון האנטישמי הזה,

להאשים אחרים, סגנון ישן שנדע לעמוד מולו. אני רק רוצה לומר, היה כסף בקופה.

הכסף נעלם. לסיום, אנחנו עכשיו בחוק האזרחות, אבל אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, היות שבאמת כל פעם שיש משהו שמפריע לימין או כל משהו שקשור לדת ולדברים האלה, מייד שומעים את שרת הפנים הגב' שקד, מה אומרת? אוה, יש לי התפתלות, כאבי בטן, כל מיני כאבי בטן. אני החלטתי, אדוני היושב-ראש, להיות קצת אדיב, לחסוך לשרת הפנים את ההליכה לקופת חולים, והבאתי לה ספסמלגין, תודה. שזאת תרופה מיוחדת. אשמח אם תהיה שליח להעביר לה את זה. לא, אדוני, אדוני, אדוני.

סיימת. נא לרדת מהדוכן.

לתת לה.

אבל יש לה כאב בטן. נא לרדת מהדוכן. אני יורד, אבל לכאבי בטן תיתן לה. חוצפה שכזאת. יש לה כאב בטן כל פעם. חוצפה שכזאת. תצא, תצא מכאן.

הינה, ספסמלגין. חבר הכנסת, חבר הכנסת אבוטבול.

חבר הכנסת אבוטבול, אתה מוזמן גם לצאת מהמליאה.

אתה מוזמן לצאת מהמליאה.

למה לצאת?

לא אמרת שלוש פעמים.

אתה מוזמן לצאת מהמליאה. יש מקרים כאלה שאתה מוזמן לצאת מהמליאה. מה המקרים? נא לצאת מהמליאה, בבקשה. לצאת. אין בעיות, אני את שלי אמרתי. כאבי בטן. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. זאת תשובה?

תתחילי לטפל בימין, תעזרי לו.

שאלה טובה, באיזה כדור.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות מכאן למה שמכונה ההנהגה של ממשלת ישראל.

לאדוני ראש הממשלה, אדוני שר החוץ ואדוני השר לביטחון פנים, ואני רוצה לומר לכם שאתם לא באמת, נפתלי בנט לא באמת ראש הממשלה, יאיר לפיד לא באמת שר החוץ, ומכובדי השר עמר בר לב, אתה לא באמת השר לביטחון הפנים. אתם מתייחסים לתפקיד כאל צעצוע, וככה זה נראה. ככה התפקיד מתייחס אליכם בחזרה. אתם אולי עסוקים בגינונים, בשיירות, בטיסות, אתם נהנים מזה, אבל באמת באמת אפס ביצועים, אפס מנהיגות, אפס אחריות. בכל פעם שאתם מגיעים למבחן האמת אתם נכשלים, בין שזה היה המבחן בקורונה, נכשלתם בקורונה, בין שזה בכלכלה, נכשלתם בכלכלה, נכשלתם ביוקר המחיה, ועכשיו בניהול משבר פגסוס אתם נכשלתם ואתם הולכים להיכשל. אתם הולכים להיכשל כי אתם באמת לא לוקחים שום אחריות ולא מגלים שום מנהיגות. כששר החוץ לפיד אומר שהראשון שצריך להיחקר, זה המסר שלו לאומה, אחרי פרשה שכל כך מזעזעת את המדינה, רעידת אדמה אמיתית יש כאן, אז מה שיש לשר החוץ לפיד לומר זה שהראשון שצריך להיחקר זה אוחנה. ולשר הממונה על ביטחון הפנים, מה שיש לו לומר זה המקום הכי נמוך שהוא יכול לרדת אליו, שצריך לדבר על פרשיית הממד החמישי ומי פרץ. זה מה שיש לו לומר. אתם כנראה לא מבינים את גודל הזעזוע ואת גודל רעידת האדמה. אתם לא מבינים מה נדרש מכם. נדרשת מכם מעט מנהיגות להבין שבהיבטים מסוימים אזרחי ישראל, אדוני כבוד השר, איבדו הכול, איבדו את כל האמון שיש להם במשטרה, בפרקליטות, במערכת המשפט. אנשים מנסים לחשוב מכאן על דמויות שיכולות לשבת בוועדה הזאת, בוועדת החקירה הממלכתית שצריכה לקום כאן, אדוני היושב-ראש, ולא מצליחים לדמיין שמות של אנשים שהם כנראה לא נוגעים בדבר, לא ממערכת המשפט ולא ממערכות המשטרה והחקירה והאחרות. כולם כנראה איכשהו מעורבים. אנחנו מבינים שמדובר כאן ברעידת אדמה.

היה מצופה ממנהיגות שתתכנס, שתגלה אחריות. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, משפט אחרון לסיום, הפעם האחרונה שזכור לי שהנהגה שלמה, שרשרת של הנהגה, ששלושת המנהיגים הרלוונטיים היו לא רלוונטיים לאירוע, הייתה במלחמת לבנון השנייה: ראש הממשלה אולמרט, שר הביטחון עמיר פרץ ורמטכ"ל שאין לו מושג בתמרון. כשהייתה לנו שרשרת כזאת, הגענו למבחן הביטחון בכישלון טוטלי.

באירוע הזה, שהוא אירוע שקשור מאוד לביטחון הפנים, למערכת אכיפת החוק, אני לא רואה אף מרכיב בשרשרת הזאת של ההנהגה שדיברתי עליה שיכול להציל את האירוע. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת סופר. אני מזמין את חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת אוריאל בוסו,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול ברכות. השר לביטחון פנים, חשבנו שהוא נעדר, לא שמעו את קולו, הוא לא יודע מה קורה ברחובות בנושא התוכנה, הרוגלה, שמענו גרסה כל שעתיים, אז באמת, ברכות לכנסת. יש אלימות מתנחלים שצריך לטפל בה. אבל אדוני היושב-ראש, כל כך הרבה דברים אתה רוצה לומר, עד שאתה עומד פה ואתה רואה ראש ממשלה שיש לו 500 נפטרים בשבוע. תקשיבו טוב: בתקופה הכי קשה, כשלא היו חיסונים בממשלה הקודמת ועוד לא היינו בכלל במצב שאפשר להתמודד, המדינה המחוסנת מס' אחת בעולם, לא הגענו למצב של 500 נפטרים בשבוע, והאיש הזה עומד פה ומחייך: מה אתם רוצים? הכול בסדר, העברנו תקציב. עומד לך שר האוצר ואומר: מצאתי את האשמים, החרדים, בגללם הפריון של העבודה לא גדל. איזה ניתוק. אנחנו יודעים שעל בני התורה עומד העולם, אתה לא חידשת לנו כלום. גם הכלכלה וגם העולם עומד עליהם. אבל פעם בגרמניה היו אומרים: היהודים אשמים, היום מצאת את התורנים: החרדים אשמים. תתבייש לך. ראש ממשלה מנותק שלא יודע מה קורה לו בכלל. תדברו עם מנהלי בתי חולים, תראו את הקריסה, והמספרים הרבה יותר גדולים ממה שאתם יודעים. מאות נפטרים והרוגים מיותרים בממשלה שלכם. קיבלתם מדינה מחוסנת, קיבלתם עבודה נפלאה, את הכול הפקרתם, מהחינוך עד התעשייה, באותה ממשלה קשה. והוא לא מדבר מילה אחת על יוקר המחיה,

מבטל את התו הירוק באותו שבוע שיש לו 500 נפטרים. זו ממשלה מנותקת. אדוני היושב-ראש, תנועת ש"ס הוציאה לפני שבוע סרטון נפלא שעורר את השיח הציבורי במדינת ישראל, שדיבר על יוקר המחיה, הודות לפעולה המהירה של יושב-ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי. לאחר מכן, כשהתחילו לדבר כן לא, יצאו חברי הכנסת לגרסה האמיתית. אני אומר לך, שום דבר לא מבוים. יצאתי לשניים-שלושה מינימרקטים, דיברתי עם אנשים בלי לתכנן שום דבר. לאנשים אין מה לאכול. אתה רואה אישה מבוגרת שעומדת עם מעיל, היא אומרת: אני עם מעיל גם בבית, כי אם אני מדליקה את החימום, לא יהיה לי כסף לתרופות. תצאו לרחוב, מנותקים, אתם לא יודעים מה קורה. מי מדבר על הפטל? מי מדבר על השתייה המתוקה? אנחנו מדברים על האוכל הבסיסי. אין לאנשים מה לאכול. בעלי המכולות לא גומרים את החודש, כי כל הסחורה תקועה אצלם, והם אומרים: הינה, מצאנו את האשמים, החרדים. אנחנו נביא תוכנית ביום רביעי. אנשים בינתיים רעבים ללחם. ממשלה מנותקת. תצאו כבר מהחלונות שלכם, מהכורסאות, תצאו לרחוב ותבינו כמה שאין לכם תמיכה, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, שבעה באדר הוא יום לידתו ויום פטירתו של משה רבנו, שמקום קבורתו לא נודע. בשנה מעוברת מציינים זאת באדר ב' יחד עם יום הזיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע. אבל השנה, הערב, אנחנו בשבעה באדר א', בתקופה שבה יש מאות הרוגים מדי שבוע. אני מציע לציין ביום זה, שבעה באדר א', את חללי הקורונה שסיבת קבורתם לא נודעה. קורבנות השינוי. מישהו יודע איך ממדינה ירוקה מחוסנת קיבלנו תוך שמונה חודשים קרוב ל-3,000 הרוגים, שהגענו לשיא במספר החולים קשה מאז תחילת המגפה? מה הסיבה, טיפשות? הפקרות? חדלות אישים? יהירות? חוסר מעש? כל הסיבות יחד? לזה אתם קוראים מדיניות? אפשר גם לציין ביום הזה את אותם עשרות אלפי עסקים שמקום קבורתם לא נודע, שנקברו תחת החוצפה וההתנשאות של ליברמן, ששלח אותם להחליף מקצוע. היום הוא כבר בלי טיפת בושה משסה אותם בחרדים, שהם גורמים ליוקר המחיה. לשמוע אותו ולא להאמין שמדובר ביהודי, שר בממשלת ישראל, ולא בעוכר ישראל. אנטישמי. על מה הוא בדיוק מבזבז את הכסף שמגיע להם? על מה, על השר בלי התיק שלו? על עשרות הנורבגים בקואליציה? אולי על הפנסיות התקציביות של גנץ, של החברים שלו, או על הכספים, חתולים.

על הכספים הקואליציוניים והלשכות המפוארות שראש הממשלה החלופי יאיר לפיד סידר לכל הממשלה המנופחת שלו על חשבון מעמד הביניים הקורס? על מה בזבזתם את הכסף? למה החלשים בחברה ומעמד הביניים צריכים לשלם את מחיר ההפקרות שלכם? העליתם מיסים, גרמתם לעליות מחירים. מי מבזבז את כל הכסף הזה? מי, למען השם? מי גוזר את כל הקופונים האלה על חשבון הציבור? למה שלא תחזירו משהו לעצמאים, למעמד הביניים, לחלשים בחברה? משהו קטן, קטנטן? תורידו קצת מיסים, תורידו את מס הבלו על הדלק, תורידו מע"מ, תבטלו על החשמל והמים, תעשו משהו. תפסיקו להיות בזבזנים על חשבון הציבור כשזה נוגע לג'ובים ולטיסות מסביב לעולם וקמצנים כשזה נוגע לציבור. די, נמאסתם. דבר אחד ממה שהבטחתם לא קיימתם. ממשלת הונאה, שחיתות וטיפשות. אנחנו נשלח אתכם בעזרת השם לחור שחור בפוליטיקה הישראלית שמקומו לא נודע. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה.

הלו, אימא, לא, לא, אני באמצע מליאה עכשיו.

חברת הכנסת רגב, זה לא מקובל וזה אסור.

חברת הכנסת מירי רגב, מה אני רוצה לאכול בשבת?

בואי נשאל את אנשי NSO מה הם רוצים לאכול לשבת, נתאם איתם.

סליחה, סליחה, זאת אימא שלי,

זה אסור, אני מבקש ממך. בכל זאת, זאת אימא שלי. היא התקשרה אליי, שאלה מה אני רוצה לאכול לשבת,

שקיבלו החלטה שהם מעל החוק. תסתכל עליי כשאני מדברת אליך, מר בר לב. לפחות עליי תסתכל אם אתה לא מסוגל להסתכל אל הציבור הרחב ולנסות להגיד לו שאתה כשר ממונה תעשה סדר במשטרה. אבל איזה סדר? אתה מסוגל לעשות סדר? זאת ממשלה שמסוגלת לעשות סדר? אפילו בהוליווד, ביטן, בהוליווד לא חשבו על סרט כזה, סרט עם דרמה ואקשן, תקציב ענק, כוכבים מהשורה הראשונה,

ניצבים, אפקטים חדשניים, סרט תלת-ממד שבו כל צופה מרגיש שהוא חלק מהעלילה הזאת. הסרט הזה שובר קופות של כל הזמנים. פעם ראשונה יאחד גם מדינות דיקטטוריות וגם מדינות דמוקרטיות. הטריילרים של הסרט הזה כבר רצים באתר כלכליסט, בערוץ 14,

בניו יורק טיימס, אל-ג'זירה. כולם מחכים לקנות כרטיס, ולא משנה מה מחירו. אתה יודע מה שם הסרט, השר בר לב? אתה יודע איך קוראים לסרט הזה? פוליסגייט. פוליסגייט, זה שם הסרט. הם ליהקו כוכבים לסרט ללא תשלום, כוכבים שלא ידעו שהם משתתפים בסרט: מומו פילבר, מרים פיירברג, שי באב"ד, טופז לוק, יונתן אוריך, יאיר כץ ועוד רשימה של כוכבים מהמדרגה הראשונה. חלק מהליהוקים היו ליהוקים טובים, נגיד מומו פילבר וניר חפץ.

שניהם לוהקו לתפקיד עדי מדינה על ידי הפרקליטות והמשטרה. אבל הם תקעו לכם, איך אומרים?

מעדי מדינה הם הפכו להיות עדי הגנה. וזה רק מה שאנחנו יודעים.

ועדת חקירה ממלכתית, לא שיעמוד בראשה שופט שהחברים שלו שופטים.

ועדת חקירה, לא ימין ולא שמאל. ועדת חקירה שתיתן תשובות לציבור הישראלי, שלא תעשה הנחה לאף אחד. כי הגיע הזמן שבמדינת ישראל, במדינה דמוקרטית, תודה. אף אחד לא יפחד לדבר בטלפון שלו ואף אחד לא יחשוש ממה שהוא אומר. לא כי הוא מסתיר משהו, כי זו חדירה לפרטיות שלנו, תודה רבה. וכי כולנו רוצים שאף אחד לא יהיה מעל החוק, לא אתה, בר לב, לא המשטרה ולא הפרקליטות. תתביישו לכם. תודה רבה לחברת הכנסת רגב. חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת גלנט, בבקשה. שלוש דקות

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת. אנחנו עוסקים עכשיו בחוק האזרחות, ואני מבקש לקרוא כאן למסר של אחדות כתוצאה מהזדמנות,

לפני כ-20 שנה, כאשר הייתי מזכיר צבאי לראש הממשלה, התברר היקף הנישואים המעורבים של בדואים מהנגב עם נשים ערביות שבאות אחריהם מדרום הר חברון, מחלחול, מחברון,

מדורא וגם מרצועת עזה בעת ההיא, וכתוצאה מכך החליט ראש הממשלה דאז שרון להביא את העניין הזה בחקיקה ולאסור אותו, והתהליך הזה החל. אבל כאשר הגיע הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא למעשה לא אפשר להעביר את הצעת החוק שהייתה ולהפוך אותה לחוק, וקבע שהיא תהיה בהוראת שעה בלבד, וכתוצאה מזה אנחנו מחדשים שנה אחר שנה את ההוראה הזאת, עד לדיון הזה שמתרחש כאן היום, ואני מקווה שאנחנו נגיע במסגרתו לתמיכה בהצעה כפי שהביא אותה חבר הכנסת רוטמן, ואולי אפילו להצעה של חבר הכנסת אבי דיכטר. אבל יש לנו גם הזדמנות, וההזדמנות היא פשוטה. יש רוב גדול בין חברי הכנסת שתומך בתפיסה ציונית יהודית, סדרי גודל של 80 או 90 חברי כנסת שיהיו מוכנים לקחת ולייסד את החוק הזה על בסיס קבוע. כי אנחנו צריכים לשים את האמת לנגד עינינו, והאמת, אדוני היושב-ראש, היא שהנושא הביטחוני הוא נושא חשוב, אבל משני לנושא העיקרי. הנושא העיקרי כרוך בכך שמדינת ישראל, לצד היותה מדינה שוות זכויות לאזרחיה, מדינה דמוקרטית, היא מדינה יהודית, ככתוב וכמופיע בכל סעיף של מגילת העצמאות.

יש לנו צורך וחיוניות לוודא שמי שלא נכנס הנה בדרך חוקית בתוקף חוק השבות או באישור המדינה לא יגיע לכאן, שמא יאבד הרוב היהודי במדינה היהודית היחידה בעולם. ולכן חובתנו להעביר חוק-יסוד בנושא ההגירה ולהגיע לכך שאנחנו נהיה מסוגלים לשים על הפרק את העניין האמיתי, החשוב יותר אפילו מהנושא הביטחוני, וזה עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת גלנט. חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת עמיחי שיקלי.

בבקשה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ערב טוב.

לפני כמה חודשים הייתה כאן סאגה שלמה, לילה שלם של מרתונים, של ניסיונות לרקוח דילים עם מפלגות פוסט-ציוניות, עם מפלגות אנטי-ציוניות, ואני יותר משמח שהערב אנחנו זוכים להעביר בקריאה ראשונה את החוק החשוב הזה, חוק האזרחות, בלי דילים ובלי שטיקים. אי-אפשר בערב הזה שלא להתייחס לידיעות המרעישות על אותה תוכנת פגסוס שהופעלה כנגד אזרחים שומרי חוק. חבריי חברי הכנסת, נפל דבר בישראל: זכויות שראינו אותן כמובנות מאליהן, עקרונות המעוגנים הן במגילת העצמאות והן בחוקי-היסוד שלנו, חוללו ונרמסו ברגל גסה. זוהי איננה עוד פרשה, זוהי איננה עוד סערה, זוהי רעידת אדמה. הממצאים שפורסמו על השימוש הסיטונאי בתוכנות ריגול כנגד אזרחים שומרי חוק על ידי מי שהופקדו לאכוף את החוק, על ידי שומרי הסף, מעלים סימני שאלה כבדים על טיבה של מערכת אכיפת החוק בישראל, על מחויבותם של חלקים ממנה לרעיון הדמוקרטי, לשלטון החוק, ועל מחויבותם לשרת את אזרחי מדינת ישראל ללא משוא פנים. המערכת שהופעלה כאן איננה האזנה שהחוק מתייחס אליה בדחילו ורחימו בחוק האזנות הסתר או בחוק נתוני מידע. המערכת שהופעלה כאן היא כלי נשק רב עוצמה, נשק סייבר שנועד להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה מפני ארגוני טרור, מדינות אויב וארגוני פשיעה חמורה.

כלי הנשק הזה, מתברר לחרדתנו, הופעל באופן סיטונאי כנגד אזרחים תמימים, כנגד מפגינים, כנגד עיתונאים, כנגד נבחרי ציבור וכנגד בני משפחתם. הפעולות הללו נעשו תוך שימוש במשאבי עתק ציבוריים, על חשבון משלם המיסים, בשעה שפשיעה לאומנית חמורה עולה על גדותיה בגליל,

תחשבו לרגע מה ניתן היה לעשות בכל המשאבים הללו לטובת ביטחונם האישי של אזרחי ישראל. חמור מכך, במידע, שהושג באופן עברייני, נא לסיים. תוך ביצוע עבירות פליליות, נעשה כפי הנראה שימוש לצורך סחיטת עדים. חייהם של אזרחים שנקלעו לכוונת אגף החקירות במשטרה הפכו לעיי חורבות, משפחות נהרסו, קריירות נהרסו, מינויים בכירים בשירות הציבורי, לרבות פיקוד המשטרה, סוכלו תוך גרימת עוגמת נפש אדירה. לא כל המשטרה אשמה. אל לנו לשפוך את התינוק עם המים. אשמים אותם בכירי אגף מודיעין וחקירות שעמדו מול ועדות הכנסת רק לפני שבוע ומול אזרחי ישראל ושיקרו במצח נחושה לחברי המשכן ולאזרחי ישראל כולם באומרם שלא היה ולא נברא. אשמים אותם בכירי פרקליטות שידעו,

נהנו מפירות העץ המורעל ודאגו שלא רק הם ייהנו אלא כל האזרחים ייהנו גם הם, בפריים טיים, בערוצים הגדולים, בחשיפות דרמטיות,

מהתכתבויות רומנטיות, תודה. ותמיד בעיתויים הפוליטיים הרגישים ביותר. אני מייד מסיים. לא, לא, סיימת, אדוני. כוח נוטה להשחית, אמר ההיסטוריון הבריטי הלורד אקטון, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט.

ייתכן שצדק המפכ"ל לשעבר אלשיך, האיש שהכיר כל מילה בחקירות, באומרו שבכוחה של יאח"ה להקים ממשלות ולהפיל ממשלות. ייתכן מאוד שאלמלא האמצעים שהופעלו כאן היו נחסכות לנו כמה מערכות בחירות. ייתכן מאוד שאלמלא האמצעים שהופעלו כאן היו יושבים כאן במעגל הפנימי שרים אחרים. תודה, אדוני. ייתכן מאוד שיש מי שמתוך תחושה שהמדינה בורחת להם, ומתוך דאגתם לדמוקרטיה המהותית,

שכחו לחלוטין, כבוד היושב-ראש, מהי דמוקרטיה בסיסית. תודה רבה לחבר הכנסת שיקלי. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חברת הכנסת גילה גמליאל,

חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ביטון, אינו נוכח. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. חברי הכנסת, הזמן שהוקצב על ידי התקנון הוא זמן מחייב, הוא לא המלצה. אנא הקפידו על הזמנים. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. כולל זמן ההגבהה של הדוכן?

אני אף פעם לא מתחיל את הזמן לפני שמתחילים לנאום. טוב, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האירוע הזה של תמיכה, קואליציה ואופוזיציה, בחוק אזרחות עם מכסות ושקיפות הוא אירוע שמגיע אלינו באיחור של שבעה חודשים. היה בהחלט צורך והיה גם רצון להגיע להסכמות שכאלה לפני הפעם הקודמת. לצערנו, במקום לנהל משא ומתן עם הסיעות הציוניות, איך מעבירים חוק אזרחות שהוא טוב למדינת ישראל, שיניח את דעתן של הסיעות הציוניות באופוזיציה ובקואליציה, נעשתה בחירה מאוד מאוד אומללה בפעם הקודמת, והגיעו לסיכומים עם רע"מ ועם מרצ. אני חושב שההוכחה הטובה ביותר, במשך הרבה מאוד זמן אמרו: מה אתם רוצים?

בחוק שהוא אותו חוק, שהועבר ככתבו וכלשונו פעם אחר פעם 18 שנה, זה אותו חוק, מה פתאום תמכתם בעבר ופתאום אתם מתנגדים? התשובה היא מאוד ברורה: איך ייתכן שבעבר, ממש לפני שבעה חודשים, מרצ תמכו בחוק ועכשיו הם מתנגדים? הרי זה אותו חוק, הוא עובר פעם אחר פעם, זה אותו טקסט, אין שינוי. ולכן ההיתממות, לעסוק בטקסט של החוק, היא היתממות שאיננה במקומה.

ובפעם הקודמת שהחוק הזה עלה כאן על הדוכן, בנוסחו כמעט מילה במילה, היו מאחורי ההצבעה עליו סיכומים מופקרים עם רע"מ ומרצ. זו הסיבה שהתנגדנו. מה שיש עכשיו זה אותו חוק בדיוק, מילה במילה, מצד הממשלה, אותו חוק בדיוק, מילה במילה, עם תוספות של מכסות ושקיפות שנועדו לשמר את הסטטוס קוו מצד האופוזיציה. והפלא ופלא, אפילו שהחוק הוא אותו חוק, פתאום מנסור עבאס יצביע היום נגד, ככל הנראה, מרצ יצביעו היום נגד, ככל הנראה. כי הם יודעים שזה לא אותו חוק. הם יודעים שמה שמעניין זה הסיכומים שמאחורי החוק שפעם היו איתם ועכשיו, ברוך השם,

ואני מאוד מאוד מקווה שלא יהיו, כי מדינת ישראל וחומת המגן של מדינת ישראל אמורות להיות מעל השיקולים הפוליטיים הבעייתיים שהביאו להקמתה של הממשלה הזאת. אני שמח שהסיעות הציוניות בקואליציה חזרו בהן, ואני מאוד מאוד מקווה שכשם שהן חזרו בהן ממה שקרה לפני שבעה חודשים, הן יחזרו בהן ממה שקרה לפני שמונה חודשים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה.

כי לרגע היה נדמה, ובטח ובטח כאשר ראינו את היציאה,

של השר לביטחון פנים בהגנה שאפילו לא מעלה סימני שאלה לגבי החוקיות, ראיתי אותו לפני כשבועיים נותן גיבוי מלא לפקודים שלו, לרשויות המשטרה. הדבר הראשון שעלה לי בראש הוא אם אנחנו, גם כממונים, צריכים לצאת במסע של עיוורון ממש ולהגיד עוד לפני בדיקה: קודם כול, בוא נגן על המערכת. אני חושבת שאנחנו, כנבחרי ציבור, קודם כול צריכים לדאוג שאנחנו נעשה את הבדיקה המלאה לפני שנצא בריש גלי ונגיד שלא היו דברים מעולם, כי זה חוסר אחריות, וזה גם משדר לציבור שאנחנו, לא רק שיש לנו אמונה עיוורת בתשובות שאנחנו מקבלים מהפקידים אלא אנחנו נותנים להם גיבוי, לא רק דה פקטו, אנחנו נותנים להם גיבוי אחורנית, רטרואקטיבית, גם על דברים שהיו. שמעתי גם את השר בר לב אומר,

את השר לפיד אומר שהראשון שצריכים להביא אותו לחקירה הוא השר לביטחון הפנים לשעבר אוחנה. עכשיו, זה קצת הזוי בעיניי, כי בדרך כלל הנפגע, אין לו אינטרס להיות זה שיכשיר את הקרקע לפגיעה עצמית. זה קורה בכל המקומות בעולם. הרי אנחנו בדרך כלל נזהרים.

האשמת הקורבן הייתה לאורך שנים בכל מה שקשור גם בנושאים של הטרדות מיניות וכדומה, פה אנחנו עוד מאשימים את הקורבן באירוע שהצד שלו הוא הנפגע. הרי אין בן אדם עם שכל בריא והיגיון שיכול לקבל את הטענה שראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו או השר לביטחון פנים שלו הכשירו את הכלי שבו נעשה שימוש, כמו במשטרים אפלים, של לזרוק רשתות באופן סיטונאי ולראות מה יעלה בחכה. כשאנחנו מדברים על כך, כל אחד ואחד מאיתנו, מאזרחי המדינה, צריכים להיות חרדים שאירוע כזה בכלל יכול היה להתקיים במדינה דמוקרטית. ואני שואלת את עצמי: מי היו האחראים? מי אישר את הדבר הזה? איפה אותם שומרי סף בתהליך, בשרשרת הפיקודית? לא היה צדיק אחד בסדום שעלה ואמר: חבר'ה, הדבר הזה צריך להיות למלחמה בטרור, בפשיעה, בסכנה המיידית לאזרחים, ואנחנו רואים פה שימוש פוליטי לחיסולים פוליטיים? השבוע, אדוני היושב-ראש, ראיתי את הסרט, נא לסיים, בבקשה. אני באמת, בכמה משפטים קטנים.

משפט אחד, כי אני עמדתי עם כולם על הזמנים. טיורינג, שפיצח את אניגמה במלחמת העולם השנייה, את כל הקוד הסודי של הריגול, שהוא המציא תורה שלמה. קראו לזה היום, המחשבים הם המכונות של טיורינג. הבן אדם היה הומוסקסואל שהחביא את נטיותיו. אם היה יודע היום שאותן מכונות שלו משמשות משטרים ומשטרות כדי לרדוף אחרי העדפות מיניות של יריבים פוליטיים כאלה ואחרים, זה מזעזע. בנו שם, כמו שיצחקי אז אמר, תודה. בנו מערכת שלמה על כל אחד ואחד מחברי הכנסת, על כל אחד ואחד, גם דברים שהם לא עבירה על החוק, כדי שיהיה מנוע או מנוף להפעיל עליהם לחצים. אני רוצה לדעת, ואני חושבת כמו כל אזרח במדינה, מיהם נבחרי הציבור ואילו מנופים מופעלים עליהם, כי אחרת אי-אפשר להבין את השקט ובאמת, את הנחבאות אל הכלים של ראשים של הממשלה הזאת, בין שזה שר המשפטים ובין שזה השרים האחרים, והשקט הזה מבהיל.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אנחנו חיים במדינה שבתקופה האחרונה עוברים מפרשייה לפרשייה, מפרשייה לפרשייה. הפרשייה הקודמת נשכחת עוד לפני שבכלל דנים בה ועוסקים בה. אחת הפרשיות שלצערי הרב שוב נדחקה לקרן זווית, אם בכלל מצאה מישהו שיקשיב לה ויטפל בה, זו פרשייה מזעזעת, כן, חברים, מזעזעת. לפני יותר מחצי שנה, ביולי 2021, יחיאל,

חייל משוחרר שהשתחרר מהצבא עקב פוסט-טראומה שהוא חווה בהיותו לוחם, אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול. הוא קיבל תרופות מאוד חזקות, הוא היה מאוד מטושטש, מצבו לא היה טוב. במקביל, נעצר על ידי המשטרה פלסטיני בן 39 שזה המעצר ה-11 שלו. תשעה מאסרים היו על כניסה בלתי חוקית למדינת ישראל והעשירי היה על ניסיון לרצוח מאבטח עם סכין. הוא ישב על כך 15 חודשים בכלא הישראלי ושוחרר ועכשיו שוב נתפס על כניסה בלתי חוקית לישראל. הפרקליטות דרשה וקיבלה מעצר עד תום ההליכים בגלל רמת המסוכנות שלו. הוא היה מאוד מאוד מסוכן ולכן השופט נענה לבקשת הפרקליטות. אותו פלסטיני חזר כמו תמיד על הטענה של אי-שפיות, על כך שהוא לא כשיר לעמוד לדין. כבוד השופט שלח אותו להסתכלות בכפר שאול והפלא ופלא,

הוא הוכנס לאותו חדר יחד עם החייל המשוחרר שלנו, שקראנו לו יחיאל. מעבר לכך שזה מחדל לא יתואר, למה ממשיכים לאשפז בבתי החולים הפסיכיאטריים אנשים חולים יחד עם אנשים שנעצרו בשל עבירה פלילית ומוכנסים לאותו מקום,

לא לי הפתרונים, וצריך לפתור את זה אחת ולתמיד, אבל לא רק זה, אלא שהוא נכנס לאותו חדר בלי אזיקים, בלי פיקוח. אני מזכירה לכם: הפרקליטות אמרה שמדובר בבן אדם מסוכן ולכן צריך לעצור אותו עד תום ההליכים. הפלסטיני הזה אנס, פשוט אנס את החייל בתוך בית החולים, בתוך המקום שבו הוא היה אמור להיות הכי שמור. החייל, בכוחותיו האחרונים, התלונן על כך, ואכן, לשם שינוי, גם המשטרה וגם הפרקליטות עבדו מאוד מהר ותוך עשרה ימים כבר הוגש כתב אישום. המחדל שאני רוצה לדבר עליו,

כבוד היושב-ראש, זה לא על כתב האישום שהוגש ומטופל עכשיו בבתי המשפט אלא על המחדל של מדינת ישראל. עד היום לא נחקר המקרה הזה. פניתי לשר, לשר הבריאות, הגשתי לו מכתב, ביקשתי שתוקם ועדה לפי סעיף 8 לחוק הממשלה. איך זה קורה? איך במדינת ישראל, בתוך בית החולים הפסיכיאטרי,

בן אדם נאנס? ביקשתי בדיקה. אני מזכירה לכם, האירוע קרה באוגוסט, כלומר ביולי, ובאוגוסט הוגש כתב אישום. שום דבר לא נע. אני מנסה לברר ולקבל תשובות ולא קיבלתי תשובה.

אני מסיימת, אני לא יכולה, אני לא יכולה להשלים עם הדבר הזה שהדבר הזה לא נחקר, איך קרה, ושנפיק לקחים שלא יקרה עוד פעם.

אז אני קוראת מפה לשר הבריאות לתת לי תשובות ולמנות ועדה ציבורית שתחקור את האירוע.

תודה רבה לחברת הכנסת וולדיגר. חברת הכנסת אורית סטרוק,

טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר. מכובדי השר, השר לביטחון פנים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו שאתה יושב כאן במליאה כדי לדבר איתך על דבר חמור מאוד שקורה כרגע בתחום משרדך. שומע, אדוני השר?

בקריית ארבע הייתה עד לפני ימים ספורים תחנת כיבוי אש. החליטו לשפץ אותה, אורך השיפוץ יהיה כחודשיים, כך לדברי האחראים לנושא, ולמשך הזמן הזה, שהוא לפחות חודשיים, ומי כמוך וכמוני יודעים ששום דבר אף פעם לא נגמר בדיוק בזמן במדינתנו, העבירו את תחנת כיבוי האש לגוש עציון.

אדוני השר, אני רוצה לשאול אותך אם זה נשמע לך סביר, אם זה נשמע לך סביר שבכל פעם שתהיה שרפה מסכנת חיים יצטרכו להזניק רכב כיבוי אש מגוש עציון לקריית ארבע. אני, אדוני השר, עושה את הדרך הזו יום-יום, אז אני אומרת לך, אני עושה את הדרך הזו יום-יום בכביש שהוא חד-נתיבי. כשהכביש פנוי ואין פקקים ואין פיגועים ואין זריקות אבנים, אפשר לעשות את הדרך הזו בכחצי שעה, אולי 20 דקות, אבל אתה הרי יודע היטב ש-20 הדקות האלה יכולות להיות בדיוק ההבדל בין חיים למוות. כשהכביש פקוק, וזה קורה הרבה, הדרך הזו יכולה להימשך לפעמים אפילו שעה, אני לא מגזימה. יש שם צמתים, ולא מכבר דיברתי עם חברתך לסיעה, שרת התחבורה, על הפקקים שיש בקטע הדרך הקצרצר הזה בין גוש עציון לקריית ארבע. יש שם שני צמתים שאתה יכול להיתקע בכל צומת לפעמים חצי שעה, צומת העוקפים וצומת בית ענון. אנחנו מדברים על חיי אדם, אדוני השר, על חיי אדם. כל יום שבו אין תחנת כיבוי אש בקריית ארבע, כל יום שבו במקרה של שרפה רכב כיבוי אש צריך להגיע מגוש עציון, הוא יום, סליחה שאני אומרת את זה, הוא יום של הפקרות, הוא יום של סיכון חיים במודע. הם לא רוצים שהם יהיו שם,

זה לא נכון. אז את מאוד תמימה, חברת הכנסת סטרוק. אני לא מאמינה.

אני חושבת שלא משנה מה דעותיו הפוליטיות,

של השר עמר בר

הוא בוודאי לא רוצה לסכן את חייהם של תושבי קריית ארבע-חברון.

ואני מבקשת, אדוני השר, למרות שזה לא מעמד של שאילתה, שאתה תבדוק את הנושא עוד הערב ותטפל בו עוד הערב כדי להציל חיי אדם. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת אורית סטרוק. חבר הכנסת איתמר בן גביר. אל תגזימי. כן, ממש עוד הערב. זה הדבר הראשון שהוא יעשה.

הוא

לבדוק הערב זה יותר מדי. זה מתנחלים, זה לא, אפשר, דמנו מותר, זה לא. יש משטרה בשביל הפורעים, יש שר לביטחון פנים בשביל הפורעים, בשביל מי שזורק אבנים. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אלימות מתנחלים, כנסת נכבדה, כבוד השר משלום עכשיו, שפועל במשטרה נגד עם ישראל, נגד המתיישבים ובעד כל מי שהוא אויב של מדינת ישראל, מצר את הידיים והרגליים של השוטרים. הוא עסוק בהסברה ודה-לגיטימציה למדינת ישראל. נותן לגיטימציה לפגיעה בילדים אצלנו. כן, זה השר לביטחון פנים. נו, מה הפלא, כשממנים את האדם הכי קיצוני,

הכי קיצוני במפלגת העבודה, זו המטרה של בנט. להיות השר לביטחון פנים, מה הפלא שבשמעון הצדיק תשע פעמים שורפים רכב ליהודי, אבל זה לא תג מחיר, זה לא תג מחיר, זה לא מעניין אותו. לא תג מחיר, לא מעניין. מרביצים ליהודים, תוקפים יהודים.

אני רוצה, לפני שנדבר על החוק, שגם לא נשאר יותר מדי זמן, אבל כמה משפטים על תוכנת הריגול של המשטרה. אני אומר את זה בתור מי שלפני 20 שנה, 20 שנה, היה יעד של משטרת ישראל. בתי משפט, כשנתנו לי לעיין בחומר, ראיתי איפה עקבו אחריי: חנות כזאת, מסעדה כזאת, הלכו אחריי שם. ואני, אדוני היושב-ראש, צעקתי ואמרתי: זה לא דמוקרטיה. על כרוזים, על הפגנות, על צעקות, על זה רדפו אחריי. וכשאני צעקתי השמאל שתק, כי זה איתמר בן גביר, כי זה ימין,

כן, כי זה לא אכפת להם.

זה לא איזה מחבל שמניף דגלי חמאס. אדוני, מי ששתק אז חוטף היום. מי ששתק אז חוטף היום. אתם בשמאל צבועים. שתקתם כשרדפו אותנו, שתקתם כשעצרו בנות בגוש קטיף, שתקתם כשהפשיטו נערים ונערות, שתקתם כשפגעו בדמוקרטיה. השר יועז הנדל, שתקתם כשרדפו אותנו, ותראה מה קורה היום.

מסתבר, אותי זה עם ישראל, וזה החבר שלך משלום עכשיו. אתה והשלום-עכשיווניק הזה. הוא שלום-עכשיווניק.

היה בצבא, זה חשוב מאוד, עשה דברים חשובים, אבל מאז נהיה שלום-עכשיווניק. עכשיו צריך לומר: זה בא לכם וזה בא לכולנו, וצריך לעצור את הדבר הזה. מי ששתק אז לא יכול להתלונן,

בתור מי שצעק וזעק,

עכשיו משפט אחד על החוק, לא נשאר יותר מדי, אבל רק נגיד דבר אחד. ברוך השם, אילת שקד צריכה להודות לשמחה רוטמן, צריכה להודות לציונות הדתית, שמגלה אחריות, יום טוב, כן, מגלה אחריות, שיש שקיפות ומכסות, כי בחוק שאתם רציתם להעביר התנועה האסלאמית הייתה מרוויחה.

הגיע הזמן שתתפכחו, הגיע הזמן שתתעוררו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת בן גביר. חבר הכנסת יום טוב חי כלפון, בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, הערב לקראת ההצבעה על חוק האזרחות אני רוצה לדבר על אחריות ועל חוסר אחריות. כן, חבר הכנסת בן גביר, הרמת לי להנחתה. אחריות משמעותה לעשות מה שטוב ונכון לאזרחי המדינה, לביטחונה, בלי להתחשב,

בלי להתחשב באינטרס אישי, פוליטי או אחר. אני יודע מאיפה אתה בא, לשבת איתם, לשבת איתם. חבר הכנסת בן גביר, תודה.

חבר הכנסת קרעי, תודה.

לשלום עכשיו, חבר הכנסת בן גביר.

יום טוב, יום טוב, חבר הכנסת בן גביר, הרגע סיימת לדבר. חבר הכנסת בן גביר, קריאת ביניים. תודה. חבר הכנסת קרעי, תודה. בבקשה.

אני מבקש מכם. אני מבקש. 20 נורבגים זה טוב למדינת ישראל? חבר הכנסת קרעי, נאמת.

מי שפועל מתוך אחריות ושיקול דעת מקבל לרוב פחות יחסי ציבור ופחות תשומת לב תקשורתית, וזו הגדולה של לקיחת האחריות,

חבר הכנסת קרעי. על פני האחריות כלפי ביטחון אזרחי

במקום להעביר את אותו חוק, שאותם חברי אופוזיציה הצביעו בעדו אך כמה שבועות לפני כן בישיבת הממשלה, כשהם עוד היו חברים

לאחר שהקפדתי לתאר את חוסר האחריות של האופוזיציה, לא אחסוך גם בלתאר את חוסר האחריות של חבריי, חלק מחבריי לקואליציה, אלה שהולכים להתנגד לחוק

חבר הכנסת יום טוב כלפון, נפל בחלקי לשמוע אותך, ויש לי שתי אופציות: או שלא קראת את שני החוקים או שלמדת מיושב-ראש המפלגה שלך לשקר. אני מקווה שהתשובה הראשונה נכונה. אני מציע לך לקרוא את ההבדל בין החוק שהבאתם היום לבין החוק שהבאתם לפה לפני כמה חודשים, בהקמת הממשלה. וכשאתה מדבר על אחריות ואני רואה אותך מרים את האצבע נגד חשמל בהתיישבות הצעירה, אל תטיף לנו מוסר על אחריות. כשאתה מדבר איתנו על אחריות ואתה מצביע לפי מצפון, אני רואה אותך פעם אחר פעם מצביע בניגוד לעמדה שלך. חברת הכנסת גולן. בניגוד לעמדה שלך. חבר הכנסת טייב. אל תטיף מוסר. חבר הכנסת כלפון. היום נצביע בעד.

חברת הכנסת גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. היום נצביע בעד, כי בא חוק נכון. איזו אחריות, כי בא חוק נכון, שיעבור.

בא החוק של שמחה רוטמן שבא להשלים את העניין, זאת הסיבה, כי אנחנו אחראים. ואני רוצה לדבר על ועדת העלייה והקליטה, ואני שמח שיושב-ראש הכנסת פה. היום הייתי בוועדת הכנסת על נושא שתמיד היה בוועדה למעמד האישה. הוא נמצא בסיעה שאני רחוק ממנה כמזרח ממערב.

העבירו לוועדת החוקה. בשביל מה יקימו את ועדת הקליטה, בשביל שאת הכול יעבירו ברוב של שלושה בוועדת הכנסת לוועדות של הקואליציה? על מי אתה עובד? ידונו על הנושאים,

יעבירו את זה לוועדת החוקה, יעבירו את זה לוועדת הרווחה, אפילו לא לכלכלה, כי ספק כמה הוא יהיה נאמן לקואליציה. אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים. מרמים את כולנו, ואתה חושב שהרמאות הזאת, תגיד אותה עוד פעם, היא תועיל. תענו, תחלקו את הוועדות כמו שצריך. ואני פונה שוב ליושב-ראש הכנסת: עזוב אותי מהקואליציה אופוזיציה.

תקימו ועדות, תיתנו את היחס במספר ההוגן בוועדות, כמו שאמרתם בבית המשפט העליון שתעשו, שלהם אני בטח לא מאמין. תקימו את הוועדות לפי היחס האמיתי שיש פה בבית הזה. תקימו את זה כולנו נשתתף בכל הוועדות. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אם כבר דיברת על הוועדה למעמד האישה, תראה לאן הכנסת דוחפת את הסגניות שלה. כולם גברים עד 02:00, מיקי, איתן, האוזר, מנסור עבאס. את ג'ידא ואת אמילי דחפו לפנות בוקר. מה קרה? איתן, מה זה?

כל שבוע ככה. אתם ממשלה של נשים. העיקר הצטלמתם.

ממשלת נשים. שלוש דקות לרשותך. חבר הכנסת קרעי, תודה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, בדצמבר האחרון התראיין במלוא הגאווה שר האוצר ליברמס ואמר: האומיקרון לא משפיע יותר משפעת. עד היום מתו 12 אנשים בעולם. אתם מבינים? לא יותר משפעת. אתם קולטים אילו אנשים קובעים פה על החיים שלנו? מה הפלא, מה הפלא בעצם שעם חובבנים כאלה, במדינה מחוסנת הפכנו ממדינה שהיא מודל לחיקוי במאבק בקורונה למדינת מחדל בכל מה שקשור לקורונה? עם שרים כאלה, שמזלזלים במומחי הבריאות וחושבים שיודעים הכול, מה הפלא שהגענו ל-3,000 מתים בכמה חודשים? מה הפלא שאנחנו במקום הראשון בעולם במספר הנפטרים למיליון נפש? אין פה שום מדיניות, שום קבלת החלטות. מה שיש פה זה ממשלה שבמקום להיאבק בקורונה, היא נאבקת באזרחים שלה. מה שיש פה זה ראש ממשלה מוזר, שבזמן שאנשים מתים פה הוא עומד פה במליאה ומדבר על הקורונה בזלזול, צוחק ומלגלג. איזה מין ראש ממשלה זה? גם בכלכלה הם לא סופרים את האזרחים, ובמקום לסייע בתקופה הקשה הזו, הם מעלים מיסים, מעלים מחירים. איזו מדינה בעולם מתעללת ככה באזרחיה? אתם הרי מפחדים. אתם לא נמצאים בשטח, לא נמצאים עם אזרחים, כי אתם מפחדים מהבוז שאתם מקבלים מהם. אתם מעדיפים להתחבא ולחשוב שהציבור מטומטם. אבל אני אפתיע אתכם: הוא ממש לא מטומטם. הוא רואה שאתם במקרה הטוב לא עושים שום דבר כדי לעזור לו, ובמקרה הגרוע הוא רואה שאתם מביאים לעליית המחירים הקיצונית שאנחנו רואים. לכן בסקר שנערך השבוע, חצי מאזרחי מדינת ישראל מאשימים אתכם בעליית המחירים. 90% מאזרחי ישראל חושבים שאתם לא עושים מספיק בשביל להילחם בעליית המחירים, 90%, כמעט כל אזרחי מדינת ישראל. זה ציון נכשל בוהק עבורכם. אתם קולטים שכמעט כל אזרחי ישראל חושבים שאתם לא יכולים, לא מסוגלים, לא רוצים? הם מאמינים שזה פשוט לא בשבילכם. ועכשיו נחזור לתכשיט שאיתו התחלתי, אביגדור ליברמס. 67% מאזרחי מדינת ישראל חושבים שהתפקוד שלו גרוע. אז אם עדיין לא הבנת, אדון ליברמס, הציבור רואה אותך אשם בעליית המחירים. הציבור יודע שאתה מפקיר אותו, והציבור צודק. הוא ראה טוב מאוד איך שטפת את ועדת הכספים בהעלאות מיסים דרקוניות. מהאמת, ליברמס, אתה לא תוכל לברוח.

תודה רבה. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אחותי היקרה יסכה ברכה ובעלה אבנר, אפשר עוד להגיד לכם מזל טוב, נכון? עוד לא עברה שנה. שתזכו לבנות בית נאמן בישראל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי להבהיר בצורה ברורה ושאיננה משתמעת לשתי פנים, מה שנקרא cut and clear, את עמדתנו ביחס לחוק החשוב אבל המורכב הזה, כדי שיהיה ברור לאן אנחנו מתקדמים איתו אחרי הקריאה הראשונה/טרומית, שאני מקווה שנעביר היום יחדיו. ברור שבבסיסו מדובר בחוק חשוב. הורתו בתכלית ביטחונית. לנו ברור היום שיש לו תכלית ציונית מאוד חשובה,

של שמירה על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, ולא פחות מזה, של שמירת הדמוגרפיה והרוב היהודי. ולא צריך להתבייש בזה, ולא צריך להחביא את זה כשבאים לבג"ץ. והחוק במהותו הקובע עיקרון שולל, עיקרון שקובע שמדינת ישראל לא תאפשר זכות שיבה שקטה בחסות איזו פיקציה כזאת של איחודי משפחות.

מאחר שיש מורכבות ויש מקרים חריגים, אז החוק גם מאפשר פתח חריג. ובמתכונתו שעברה בכל השנים האחרונות כהוראת שעה, שיקול הדעת והסמכות הופקדו באופן בלעדי בידי שר הפנים. כן, הכלל הוא: אין איחוד משפחות במדינת ישראל בשל כל התכליות החשובות שהחוק הזה משרת, והחריג הוא סמכות של שר הפנים לסטות מהכלל ולאפשר, מסיבות הומניטריות ומסיבות נוספות שהחוק קובע,

עכשיו, תראו, בממשלה לאומית שיש בה שר פנים לאומי, אנחנו בהחלט יכולים להניח ששיקול הדעת של שר הפנים יופעל דרך הפריזמה היהודית,

ששוקלת את האינטרסים של מדינת ישראל, כפי שאמרתי קודם, בצד הביטחוני ובצד הדמוגרפי, והשר אכן יעשה שימוש בסמכותו במינימום ההכרחי במשקל, במידה ובמשורה. במצב כזה של ממשלה ציונית, יהודית-לאומית, עם שר פנים כזה, אפשר בהחלט להפקיד את הסמכות ואת שיקול הדעת בידיו של שר הפנים. מדוע אנחנו הפלנו את החוק הזה לפני חצי שנה כאן במליאת הכנסת? מכיוון שזאת איננה ממשלה יהודית, לאומית וציונית. זו ממשלה שתלויה לצורך קיומה בתנועה האסלאמית, אותה תנועת אחות של חמאס, תנועה תומכת טרור ואנטי-ציונית, שהאינטרסים שלה שונים לחלוטין מהאינטרסים הציוניים והיהודיים של מדינת ישראל. זאת ממשלה שנתונה לסחיטה מתמדת של התנועה האסלאמית, ולצערי, היא מורכבת מגורמים שכבר הוכיחו שוב ושוב ושוב ששרידותה של הממשלה ושרידותה של הקריירה הפוליטית שלהם, לא שמתי לב שעבר הזמן,

מאוד מהר, חשובה להם יותר מהאינטרסים הציוניים. לכן לא יכולנו להפקיד את שיקול הדעת באופן בלעדי בידיו של שר הפנים וממילא להפקיד את מפתחות זכות השיבה בידיו של מנסור עבאס. לכן דרשנו להוסיף מכסות ושקיפות. מכסות אומר, מה שהיה בעבר זה מה שיהיה עכשיו. שרת הפנים איננה לחיצה, איננה סחיטה. גם אם מנסור עבאס ידפוק בדלת, טוק-טוק-טוק, עם חבילת בקשות ויבקש וידרוש, יגיד: אם את לא מאשרת אני מפיל את הממשלה,

מפני שהחוק קובע מכסות,

הכוונה שהכנסת תקבל על זה דיווח. זה מה שעובר כאן היום, על זה אנחנו מצביעים.

אדוני היושב-ראש, ככל שהמרכיבים הללו, כפי שסוכם בין שרת הפנים לבין שמחה רוטמן,

חבר הכנסת, שההצעות ימוזגו ומרכיבי המכסות והשקיפות ייכנסו אל תוך החוק, נתמוך בו בשמחה גדולה ובאחריות גדולה לעתידה של מדינת ישראל בקריאה השנייה והשלישית. ככל ששרת הפנים תעשה עלינו תרגיל ומשתמשת בנו כמנוף ובסוף תסגור איזו עסקה אפלה עם רע"ם ומרצ, אנחנו נתנגד ונפיל את החוק הזה.

אני מקווה שלשם שינוי, בפעם הראשונה, היא תבחר בציונות לטובת מדינת ישראל, שלומה וביטחונה ולא באינטרסים הפוליטיים הקטנים. תודה רבה. לסמוטריץ' תיתן רק שתי דקות דיבור. הוא מדבר מהר ויש יותר מילים. ועוד בסוף אומר: לא שמתי לב, תן לי עוד דקה וחצי. היית בסדר איתי. אני משתדל, אני משתדל. אבל דיברתי לעניין.

חברת הכנסת שטרית, בבקשה. הם משתדלים למי שרוצים להשתדל.

אין אחד, חברת הכנסת גולן, אני אף פעם, בגלל זה צריך לדעת לנאום כשמיקי יושב פה. אני אף פעם לא אומר אה, בה. בניחותא.

אני רואה את המבטים שלך. אתה שמח לאיד כי אתה, נותנים לך לדבר כמה שאתה רוצה. לא, לא.

אנשי הציבור, מחר יהיו אלה האזרחים. כואב לי ברמה האישית לתת ביקורת על המשטרה, הגורם שבעצם שומר עלינו ועל מחוזות השלום ברחובותינו, אבל דברים צריכים להיאמר. איך הציבור, הציבור שלנו, יכול לתת אמון במשטרה ובדמוקרטיה אחרי שנעשה מחדל ושימוש חריג בכלים שנועדו להגן עלינו? לבלוש אחר אנשי הציבור זה מעשה צורם וחמור. ריגול אחרי אויבים, לא אחרי ראשי ערים, אחרי ראשי ועדים, אחרי יועצים בכירים. מרגלים אחרי אויבים, ריבונו של עולם, לא אחרי אנשי ציבור שעושים יום ולילה את מלאכתם ביושרה. זה מחייב לא רק בדיקה יסודית, זה מחייב ועדת חקירה ממלכתית. אז חברים יקרים שנמצאים בקואליציה, איך אומרים החבר'ה? תתקדמו. במקום להנהיג, במקום לשנות, הממשלה הזאת מפנה מבטה שוב ושוב לאחור. איך מלמל בנט? קשה לתקן את הנזק שנתניהו עשה, כאילו שהוא לא ישב כמעט בכל ממשלות נתניהו. האזנות הסתר קרו במשמרת של נתניהו, התפייטה לה היום הגב' מיכאלי. האחריות של אוחנה, מצא לו תירוץ מר לפיד. ובכלל, חדי עין יבחינו כי מאז הקמת ממשלת השינוי, כל כתבה בעלת ביקורת בעיתון או על המרקע נפתחת במשפט "לאחר הזנחה של שנים". רוצים לומר: זה לא אנחנו,

אז בסדר, בשבועיים הראשונים זרמנו, גם אחרי חודש זרמנו, גם אחרי שלושה חודשים זרמנו. אז חברים, תגידו, מתי זה כבר אתם? מתי כבר תשתחררו מהאובססיה הזאת ומהתירוצים האלה ותהדהדו קדימה בכוח ובנחישות? מתי תנהיגו? מתי תנקטו יוזמה? מתי תעשו כבר משהו חיוני, חדשני, בעל השלכות אסטרטגיות מרחיקות לכת? לא מתווה, לא תוכנית עבודה. תעשו כבר. מתי תעשו משהו מפתיע, משהו אחר? מתי תפסיקו להכניס לכל תחילת פוסט או ריאיון "אבל נתניהו"? כמה עוד תאכילו את הבוחרים שלכם בבשרו של ביבי? לא הגיע הזמן להתבגר, לקחת אחריות? האם בשביל זה נלחמתם כל כך הרבה, כל כך קשה, כדי להמשיך להגיד לנו כל יום, כל רגע, "ביבי", בכל רגע נתון? לעיתים אני תוהה אם זו רק טקטיקה מכוונת או שזאת בעיה של אופי ומסוגלות. הייתכן שפשוט אין לכם את זה? שפשוט אין לכם מושג מה לעשות כשאתם השלטון? כמה עוד נשמע "ירושה קשה", "שוקת שבורה" ושאר ביטויים של תבוסתנות? האזרחים כאן יותר מבכל זמן אחר צריכים מנהיגים, מובילי דרך, אנשים בוגרים, למען השם. אם במקום להתקדם אתם רק מביטים כל הזמן לאחור, על המנהיג האמיתי, ומייללים, אז אולי בכלל כדאי שהוא יחזור בחזרה ואז גם אתם תוכלו לחזור למקום הטבעי שלכם, למקום שהוא כלום ושום דבר. שם אתם נמצאים.

תודה רבה לחברת הכנסת שטרית. השר יועז הנדל יעלה ויבוא. השר כהנא היה נציגה של השרה, שהיא חולת קורונה. היא עדיין חולת קורונה, אז גם אני אייצג אותה בכבוד. מכיוון שבעיתונות החרדית מתייחסים אלינו אותו דבר, אז אני מרשה לעצמי להמשיך את דברם. יועז, לא היית במפלגה הזאת. אני מרשה לעצמי לענות בדיוק באותה שיטה.

חברת הכנסת שטרית, תודה רבה. שמענו את דברייך המלומדים. אני מודה לך.

עכשיו אני רוצה לומר לכם, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, מה המשימה של הדור שלנו. מה המשימה של הדור שלנו, קטי שטרית, מאי גולן? מה המשימה? מעניין לשמוע, במיוחד ממך. המשימה של הדור שלנו היא לשמור על מדינת ישראל. אתם, הממשלה, לא עושים את זה.

מדינה יהודית ודמוקרטית, נס גדול, מדינה שעליה הגנו דורות של לוחמים ששירתו בצבא, הגנו על המולדת, ראו במקום הזה מימוש החזון הציוני. בדיוק כמו הקואליציה שלכם.

מדינה שבה יהודים, מוסלמים ונוצרים חיים הכי טוב במזרח התיכון. יועז, כל הכבוד. שתי דקות עברו ולא אמרת ביבי.

וגם לחברי המשותפת: מדינה יהודית ודמוקרטית. בלי היהודית לא תהיה דמוקרטית ובלי הדמוקרטית לא נחזיק כמדינה יהודית. הרסתם את היהודית כבר, חיסלתם. במשמרת שלנו החובה, אין יהודית, חיסלתם.

החובה לעשות הכול כדי לקיים את המפעל הציוני. חיסלתם. לכן, מדינה שמאפשרת כניסת, הינה ממשלת השינוי. נתיני ישות אויב ונמנעת מהעברת החוק החשוב הזה, מושיטה את צווארה לשחיטה.

איך החוויה? לפני שמונה חודשים, שבעה חודשים,

כל סיעות הבית הציוניות מתאחדות כאשר הן רוצות להעביר חוק ציוני, כי הם מבינים עד כמה המדינה הזאת היא נס גלוי, נס דתי, נס חילוני, תקראו לזה איך שתרצו. 18 שנה ידעו להתאחד סביב החקיקה הזאת. ואני אומר את זה לשני הצדדים, אני אומר את זה גם לחברים בקואליציה, אני בעד ממשלת אחדות. אבל יש כאן קו פרשת מים, ופעם אחת חצו את קו פרשת המים הזאת, הקו האדום, האופוזיציה, האופוזיציה, שמדברת גבוהה-גבוהה על ציונות, אבל ברגע האמת הצביעו נגד. ועכשיו יש אחרים שחוצים את זה. ואני אומר לכם שמדינת לאום יהודית לא צריכה לגמגם לגבי החוקים שמאפיינים אותה. כך נוהגים במדינות לאום אחרות בעולם. יועז, כל הכבוד.

ההתיישבות, שירות צבאי,

שירות צבאי גם הוא חלק מזה, הגנה על המולדת, חבריי החרדים, קליטת עלייה. כל אלה הם לא חוקים גזעניים, הם חוקים שמגדירים את ישראל, חוקים שמגדירים מדינת לאום. יש מדיניות הגירה במדינות אחרות, ויש מדיניות שמעצבת את האופי של אותן מדינות. מי שפועל הפוך, פועל נגד האינטרס הציוני, וזה לא משנה אם זה ש"ס או הרשימה המשותפת או מרצ. מי שמצביע נגד חוק האזרחות פועל נגד האינטרס הציוני, ואתם פעלתם נגד, ומי שיצביע עכשיו נגד פועל נגד האינטרס הציוני, וצריך להגיד את זה.

חוק האזרחות חוקק לראשונה ב-2003, לאחר שהתברר שפלסטינים שקיבלו מעמד מכוח איחוד משפחות היו מעורבים בביצוע פיגועים במסגרת האינתיפאדה השנייה. לפי נתוני השב"כ, משנת 2001 עד יולי 2021 היו מעורבים בפיגועים 165 פלסטינים שקיבלו מעמד מאיחוד משפחות או ילדים שקיבלו מעמד מכוח הליך זה. 38% מהעצורים בשומר החומות הם צאצאים של אותן משפחות שנוצרו מאיחוד המשפחות.

על פי השב"כ, יש לחוק הזה כוח משפיע בהתמודדות שלנו עם טרור. ומה אתם עשיתם, חבריי מהאופוזיציה, בפעם שעברה? הצבעתם נגד. ולכן אני פונה מכאן לכולם, לכל חברי הקואליציה, גם לחברי מרצ, לעשות את מה שנכון. תגיד, אתה איתנו או נגדנו? פרופ' רות גביזון כתבה כי צידוקו של חוק האזרחות "מעוגן בהיותו חלק מן המאמץ להמשך השימור של ישראל כמדינה שבה מממש העם היהודי את זכותו להגדרה עצמית על רקע התנאים המתקיימים באזור בזמן הזה". יועז, יש הסכמה, גם בג"ץ דחה שתי עתירות שהוגשו נגד החוק. זכותה וחובתה של מדינת ישראל להגן על עצמה ולשמור על זהותה. לכן אני קורא לכולכם, גם לחבריי ממרצ, להצביע בעד החוק, ושמח שחברי האופוזיציה התעשתו והחליטו שהם פועלים עכשיו בעד האינטרס הציוני ולא בעד האינטרס הפוליטי, כפי שהיה בפעם הקודמת. ואני אומר לכם שבלי שאנחנו נצליח להסכים על המרחב המשותף שלנו, בלי שנצליח להסכים על אופייה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית ודמוקרטית, מדינה שבה יש זכויות פרט לכל אזרח ישראלי, אבל מדינת לאום אחת, בלי אלה, אנחנו לא נצליח להתקדם. אם אנחנו נייצר התנגדויות סביב הקונסנזוס שהיה פה 73 שנה, אם חברים בליכוד ובאופוזיציה ישכחו את ההסכמים, את ההסכמות שהיו פה במשך כל כך הרבה שנים, אם חברים במרצ ישכחו שהשמאל הציוני מאמין באותם ערכים, אנחנו נתקשה מאוד להתקדם.

איפה השמאל הציוני, יועז? איפה הוא? דבר, איפה הוא?

והוא גם לחברי מרצ. אתם בפעם שעברה הצבעתם נגד בזמן שחברי מרצ הצביעו בעד. אתם הצבעתם נגד. לעזור לכם,

גם לך, חבר הכנסת בוסו, תגידו, מה קרה? אני מנסה להבין מה קרה לכם. האם תוכנת פגסוס לאומית השתלטה לכם על תפיסת העולם מאז שאתם באופוזיציה? פתאום גיליתם מחדש שיש נגב וגליל, פתאום גיליתם מחדש שיש ערים מעורבות, פתאום גיליתם מחדש שיש אינטרסים ציוניים. פתאום אני שומע כאן חברים באופוזיציה שמדברים על זכויות וחובות.

מהבוקר נודע לי, אחרי התחקיר בכלכליסט על תוכנת הפגסוס שהשתלטה על טלפונים,

עכשיו אני מגלה שהתוכנה הזאת השתלטה גם על תפיסות עולם, ומשהו קרה לחברי הליכוד מאז שהם באופוזיציה, לא עליך, מרגי, אני מודה, על אחרים, גילו פתאום שיש בעיות במדינת ישראל. פתאום יש פה חברים שגילו שדירות יקרות במדינת ישראל ויש יוקר מחיה. 12 שנה הם לא שמו לב, 14. פתאום החברים מהאופוזיציה גילו שיש אזור כזה שנקרא נגב, שהוא מכיל את מרבית שטחה של מדינת ישראל, ובנגב, הם גילו, חברי האופוזיציה, אחרי 14 שנה, שיש בדואים.

פתאום הם גילו, הם עכשיו גילו, תוכנת הפגסוס הלאומית חשפה להם. פתאום הם גילו שבנגב יש בעיית משילות וריבונות. ואז התפלאתי לשמוע שהליכוד גם גילה שיש גליל, ויש גם שם בעיית ריבונות וחוסר משילות. והפלא ופלא, הם גילו שיש בערים המעורבות בעיית ריבונות, ושלמשטרה יש בעיות והם לא מצליחים להשליט סדר ואכיפת חוק, ואז, להפתעתי, הם גילו שאין מספיק שוטרים. ולפתע הם גם גילו שב-14 השנים האחרונות, כשאתה הופך גוף לשק חבטות, ואתה לא מפקח עליו ומשגיח עליו, ואתה לא נותן משאבים אלא כל היום עסוק בחקירות של פוליטיקאים במקום להתעסק בהחזרת הריבונות, אז בסוף זה מתפוצץ לך בפנים. את כל אלה הם גילו עכשיו. ואני שמח. אתם יודעים מה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. מתוך זה שאתם יושבים באופוזיציה, אז אני שמח שפתאום האינטרסים הלאומיים מובנים. פתאום חברינו מהאופוזיציה מגלים שיש צרכים שלא קשורים רק לפוליטיקה, ולכן האחדות המפתיעה הזאת סביב אינטרס ציוני היא מאורע משמח שאני רוצה לברך עליו. אני רוצה לברך את השרה אילת שקד, שהובילה את התהליך הזה, ואת חבריי לממשלה שהובילו לתהליך הזה, וגם אתכם, חברי האופוזיציה, כי באמת הייתי שמונה חודשים מודאג. שמונה חודשים הייתי מודאג מהגילויים החדשים שגיליתם, מהתובנות החדשות שהבנתם, מהשותפים החדשים ברשימה המשותפת שהפכתם להיות. ואני שמח שעכשיו לראשונה הכנסת הזאת יכולה להעביר חוק שהוא טוב למדינת ישראל, חשוב למדינת ישראל, חוק שעוזר למדינת לאום יהודית ודמוקרטית. החוק הזה הוא לא חוק גזעני, הוא חוק שמגדיר את מדינת ישראל. ואני אומר לכם, ואני אומר גם לך, שגם לכם, חבריי מהמשותפת, גם לכם החוק הזה הוא טוב. כי מדינת ישראל, אם היא לא תהיה מדינת לאום יהודית, אז היא גם לא תהיה דמוקרטית, ואם היא לא תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, אז גם אתם לא תזכו ליהנות מהנס הגדול הזה. אין מקום יותר טוב במזרח התיכון לחיות בו, למוסלמי, לנוצרי או ליהודי. אני מציע לכולנו, לכל חברי הבית הזה, להכיר תודה על הנס הגדול הזה, להבין, עם כל הצער והכאב, גם אתם, חבריי באופוזיציה, שאתם לא בשלטון, עם כל הצער והכאב, שאין מקום יותר טוב לחיות בו. ולכן, דגלי צפון קוריאה, וצעקות הגעוואלד, והסיפורים על קץ הדמוקרטיה, ועל: אם לשלטון לא בחרתנו, אז שאף אחד לא ייבחר, והבכי והנהי, כל אלה מקומם מותר בדמוקרטיה, אבל כל אלה הם עשן. מדינת ישראל מחזיקה מעמד גם כשאתם לא בשלטון. מדינת ישראל פורחת ומשגשגת גם כשאתם לא בשלטון. מדינת ישראל יודעת להעביר חקיקה עם אינטרס ציוני גם שאתם לא בשלטון. תודה רבה לכם. אני חושב שזה יום חשוב שבו באופוזיציה גילו את האינטרס הציוני, ובקואליציה הבינו שהאינטרס הציוני גובר. ביחד אנחנו נצליח.

בבקשה לשבת. חברי הכנסת, שקט במליאה. בבקשה לשבת.

הכנסת, בבקשה לשבת. אנחנו הולכים להצבעה. האופוזיציה, בבקשה לשבת. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה, אדוני. ראש הממשלה, אני מבקש שתשב. בבקשה לשבת. מכובדי היושב-ראש, הרשימה המשותפת מבקשת לראות בחוק שתיארנו אותו כחוק הכי גזעני בספר החוקים של מדינת ישראל כהצעת אי-אמון בממשלה, ואני רוצה לנמק את ההצעה כמקובל. מדובר בחוק שפוגע בציבור הערבי במדינת ישראל. הוא פוגע בפלסטינים באשר הם.

חבר הכנסת בן גביר, מספיק. בג"ץ העביר אותו ברוב של קול אחד רק כהוראת שעה לשנה. חבר הכנסת כסיף, שב. חבר הכנסת בן גביר, קריאה ראשונה. תקרא למחבל הזה. חבר הכנסת בן גביר,

במליאה לא קוראים "מחבל". החוצה. החוצה. חבר הכנסת בן גביר, החוצה. חבר הכנסת בן גביר, החוצה.

חבר הכנסת אופיר כץ, תודה, תודה. חבר הכנסת בן גביר, החוצה.

לא הבנת שאסור לקרוא "מחבל"? לא הבנת? הכללים השתנו. חבר הכנסת טיבי, תודה. תודה. חבר הכנסת בן גביר, נקרא לו ברגע שיגיע תורו להצביע. חבר הכנסת טיבי, עזוב. באמת. תודה.

המליאה.) אני חוזר על המשפט האחרון. מדובר בחוק גזעני, אנטי-הומני, שפוגע ב-15,000 משפחות שחיות בתוך מדינת ישראל. כאשר הוצג, הייתי שם על הבמה, ושר הפנים אלי ישי אז אמר: מדובר בחוק דמוגרפי כדי למנוע את זכות השיבה. לא ביטחון ולא בטיח. אנחנו רוצים לראות בו אי-אמון. תודה רבה. אם כן, אנחנו ניגשים, חברת הכנסת גולן, את לא תדעי איך להצביע. אני עכשיו מסביר מה מצביעים. אנחנו עוברים להצבעה שמית, על פי בקשת האופוזיציה, וגם על האי-אמון, כולל, בחבילה אחת. מי שמצביע בעד, זה בעד החוק ונגד האי-אמון, מי שמצביע נגד, זה נגד החוק ובעד האי-אמון.

בעד זה בעד החוק ונגד האי-אמון, נגד זה נגד החוק ובעד האי-אמון. מזכירת הכנסת, בבקשה לקרוא בשמות חברי הכנסת.

בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה סמי אבו שחאדה, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו משתתף בהצבעה אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, אינו משתתף בהצבעה ישראל אייכלר, אינו משתתף בהצבעה דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו משתתף בהצבעה משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו משתתף בהצבעה זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו משתתף בהצבעה מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו משתתף בהצבעה ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, נקרא לו לסיבוב הבא. תמשיכי.

אינו נוכח יואב בן צור, אינו משתתף בהצבעה נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו משתתף בהצבעה יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה משתתפת בהצבעה איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו משתתף בהצבעה גילה גמליאל, אינה משתתפת בהצבעה מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה משתתפת בהצבעה צבי האוזר,

צחי הנגבי, אינו משתתף בהצבעה שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו משתתף בהצבעה אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז,

יוסף טייב, אינו משתתף בהצבעה אלון טל,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, אינו משתתף בהצבעה מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, נגד אופיר כץ, אינו משתתף בהצבעה חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו משתתף בהצבעה רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, אינה משתתפת בהצבעה יריב לוין, אינו משתתף בהצבעה נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו משתתף בהצבעה גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו משתתף בהצבעה אבי מעוז, אינו משתתף בהצבעה אורי מקלב, אינו משתתף בהצבעה אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו משתתף בהצבעה מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו משתתף בהצבעה אורית מלכה סטרוק, אינה משתתפת בהצבעה עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו משתתף בהצבעה אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, אינה משתתפת בהצבעה יצחק פינדרוס, אינו משתתף בהצבעה שירלי פינטו קדוש, בעד הוא לא אמר נגד. פינדרוס אמר שאינו משתתף. אוקיי.

עוד לא הקריאה את השם הבא. עוד לא הקריאה. רק רגע. מה הצבעת? אני לא משתתף.

אני לא משתתף.

לא משתתף.

לא משתתף.

לא, לא. זה בסדר.

אני טעיתי. אני מתנצלת. שירלי אמרה שהיא בעד.

אינו נוכח

בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו משתתף בהצבעה מירי מרים רגב, אינה משתתפת בהצבעה מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו משתתף בהצבעה יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר, בעד מוסי רז, אינו נוכח אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, אינו משתתף בהצבעה קטי קטרין שטרית, אינה משתתפת בהצבעה אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע,

נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת בבקשה לקרוא בשמות חברי הכנסת פעם נוספת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו משתתף בהצבעה אוריאל בוסו, אינו משתתף בהצבעה תבקשו מחבר הכנסת בן גביר להיכנס. תכף תחזרי אליו. להכניס בבקשה את חבר הכנסת בן גביר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איתמר בן גביר, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת יאיר גולן, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו משתתף בהצבעה חיים כץ, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח עלי סלאלחה, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח מיכל רוזין, אינה נוכחת מוסי רז, אינו נוכח ג'ידא רינאוי זועבי, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עמיחי שיקלי,

משתתף בהצבעה מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת במליאה שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו? חבר הכנסת בן גביר? (קוראת בשם חבר הכנסת) איתמר בן גביר, אינו משתתף בהצבעה כשקראו לי טרוריסט אתה שתקת. האם יש מי מחברי הכנסת במליאה שמזכירת הכנסת לא קראה בשמו ורוצה להצביע? תמה ההצבעה. בבקשה לספור. אם כך, תוצאות ההצבעה: 44 בעד, חמישה נגד. הצעת החוק עברה, והצעת האי-אמון נדחתה.

בושה וחרפה.

חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת איימן עודה, תודה.

הבנתי אתכם.

אנחנו עוברים להצעת, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית על הצעתו של חבר הכנסת האוזר, שהוצמדה, ממשלה של גזענים,

חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה.

הקודמת, הממשלה הזאת נסמכת על ערבים והיא דופקת את הערבים, פוגעת במשפחות. איזו בושה.

לך לפרלמנט

של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוצמדה, אה,

הדבר. הצעתו של חבר הכנסת האוזר תועבר, כספים, כנסת.

תועבר לוועדת הכנסת שתקבע לאיזו ועדה היא תנותב. אנחנו עוברים להצעת חוק דומה. אני מבקש להעביר את כל ההצעות לוועדת הפנים.

לוועדת הכנסת. חברת הכנסת לסקי לא הצביעה. אוקיי, סגור.

הצעתו של חבר הכנסת שמחה רוטמן הוצמדה להצעה הממשלתית. הצבעה. ישראל, לא עובד לו, תוסיף אותו, בבקשה. אני אוסיף אותו. ההצעה להעביר את הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב

נגד 32. הצעת החוק עברה. ועדת הפנים, ועדת הכנסת, גם זו תועבר. אנחנו עוברים להצעה השלישית במניין, עוברים להצעת החוק השלישית, של חבר הכנסת אבי דיכטר שהוצמדה להצעת החוק הממשלתית. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק האזרחות והכניסה

(הוראת שעה), התשפ"ב 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 74, כולל חבר הכנסת ישראל כץ,

17. אם כך, ההצעה עברה, התקבלה, ותועבר לוועדת הכנסת לקביעת ועדה מתאימה. תודה רבה. אחרי ההמולה אנחנו ממשיכים בסדר-היום. מי שרוצה לצאת להינפש, לשתות קפה, בבקשה. בבקשה, מי שרוצה לצאת, חברי הכנסת, חברי הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת, מי שמבקש לשוחח, יצא לפגרה בקפה הפרסה. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69) התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת קריב, בבקשה. אני מבקש מחברי הכנסת שנמצאים במליאה, מי שרוצה לדבר, בבקשה יסור לקפה הפרסה. תודה. שם תירגעו, תשתו קפה, מים קרים. בבקשה, חבר הכנסת אורבך. חברת הכנסת, סדרנים, נו. אולי תצטלמו בקפה הפרסה? חברי מפלגת ימינה, תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן, קח אותם, תשקה אותם. חבר הכנסת רוטמן, תודה. עוד שנייה. תודה רבה. שקט, בבקשה. חבר הכנסת קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69) (ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"ב 2022. הצעה זו היא הצעת חוק הממזגת הצעה ממשלתית עם ארבע הצעות חוק פרטיות, של חברת הכנסת נעמה לזימי, שהונחה במקור על ידי השרה מרב מיכאלי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת שלמה קרעי וחבר הכנסת דסטה גדי יברקן. במסגרת הרפורמה המקיפה שנערכה בחוק ההוצאה לפועל ונכנסה לתוקפה בשנת 2009, נוסף לחוק פרק ו1, אשר אפשר לרשמי ההוצאה לפועל להטיל הגבלות שונות על חייבים במטרה להגביר את יכולת הגבייה מנכסיו של החייב במקום שימוש בכלי המאסר, שהשימוש בו נאסר במסגרת אותו תיקון. במסגרת זו ניתנה לרשם ההוצאה לפועל גם הסמכות להגביל את החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה. הצעת החוק שלפניכם מציעה לבטל את סמכות הרשם להטיל על חייבים הגבלות הנוגעות לרישיון נהיגה.

בשל כך שמדובר בהגבלה משמעותית על חופש התנועה של החייב ושל בני משפחתו ועל ההתנהלות היום-יומית התקינה שלהם ומשום שיש ספק גדול בדבר תרומתה של ההגבלה החריפה הזו לגביית החוב. בנוסף, מבדיקה משווה שנערכה, עלה כי כלי גבייה מסוג זה אינו קיים במרבית מדינות המערב. בהקשר זה, מן הראוי לציין כי לפני מעט יותר משנה חוקקה הכנסת את חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה), שבמסגרתו נקבעה הוראת שעה שהקפיאה את הסמכות הנדונה להטיל הגבלות על רישיון הנהיגה מכוח חוק ההוצאה לפועל מיום 27 באוגוסט 2020 ועד ליום 6 ביולי 2021. הוראת השעה הזו נקבעה משום שעם פרוץ מגפת הקורונה הוטלו הגבלות שונות על שירותי התחבורה הציבורית אשר צמצמו באופן ממשי את יכולתם של אנשים להגיע למקום עבודתם ולצרוך שירותים חיוניים, ועל כן נדרשה באותה העת הקלה ביכולת הניידות גם של אותם אנשים שהוטלו הגבלות על החזקתם ברישיון נהיגה. לאחר בחינת נתוני יישום הוראת השעה, נמצא כי הקפאת הגבלת רישיון הנהיגה לא הביאה לפגיעה משמעותית בהיקפי גביית החובות, ועל כן אין הצדקה להמשך השימוש בהגבלה מחמירה זו. חשוב לציין כי על פי הנתונים שהוצגו בדיוני הוועדה, ביטול ההגבלה, אשר ייכנס לתוקפו יממות ספורות אחרי פרסום החוק ברשומות, יביא לביטול אותן ההגבלות לכ-150,000 אזרחים ותושבים ישראלים. קשה להפריז בחשיבות השינוי שיביא חוק זה. קשה להמעיט, לא קשה להפריז. קשה להמעיט בחשיבות. תודה, אדוני, על התיקון הנכון, המהותי והלשוני. קשה להמעיט בחשיבות השינוי שיביא חוק זה, אם יאושר, לחייהם של אותם אזרחים ותושבים, וביחס לרבים מהם, גם ליכולתם להתפרנס בכבוד ולעמוד בסופו של יום בתשלום חובותיהם. חשוב להדגיש כי הוועדה לא התעלמה ולא תתעלם גם בעתיד מן הצורך להבטיח את יכולתם של נושים לנקוט צעדים שיאפשרו להם לגבות את החוב מאת בעליו.

צעדים אלו חייבים לעמוד בסטנדרטים המאפיינים מדינות מתקדמות ומתוקנות. קול ברור זה, המבקש לאזן בין יכולת הנושה להבטיח את תשלום החוב לבין זכויות יסודיות העומדות לבעל החוב, עולה בבירור גם ממסורת ישראל, כפי שלמדנו בפרשת משפטים, שאותה קראנו אך לפני שתי שבתות. חבריי וחברותיי, אבקש להוסיף ולציין כי הוועדה דנה גם בהסתייגות להותיר את הגבלת רישיון הנהיגה לתביעות חוב בתיקי מזונות המתנהלים ללא מעורבות המוסד לביטוח לאומי. לצערי, הסתייגות זו לא התקבלה בהצבעה בוועדה, והיא אינה כלולה בנוסח שאושר על ידי הוועדה ומונח לפניכם. בכוונתי כיו"ר ועדת החוקה לקיים עוד במושב הזה דיוני מעקב בסוגיית גביית החובות בתיקי המזונות והאופנים השונים שבהם מסייעת המדינה לנשים ואימהות שאינן זוכות לתשלומי המזונות שנפסקו להן. להצעת החוק החשובה הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש מן הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה. תודה רבה, יושב-ראש ועדת חוקה חבר הכנסת גלעד קריב. אנחנו נעבור עכשיו לנימוק ההסתייגויות. אני מקריאה תחילה את שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות. קבוצת סיעת הליכוד, חברי הכנסת בנימין נתניהו, יולי יואל אדלשטיין, ישראל כץ, מירי מרים רגב, יריב לוין, יואב גלנט, ניר ברקת, רגע, רגע, לאט-לאט. גילה גמליאל, אבי דיכטר, גלית דיסטל אטבריאן, חיים כץ, אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, דוד אמסלם, דסטה גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, חוה אתי עטייה,

דוד ביטן, קרן ברק, שלמה קרעי, מכלוף מיקי זוהר, אורלי לוי אבקסיס, קטי קטרין שטרית, פטין מולה ומאי גולן, קבוצת סיעת ש"ס, חברי הכנסת יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, חיים ביטון, משה ארבל, ינון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב, קבוצת סיעת יהדות התורה, חברי הכנסת משה גפני, יעקב ליצמן, אורי מקלב, מאיר פרוש, יעקב אשר, ישראל אייכלר ויצחק פינדרוס, קבוצת סיעת הציונות הדתית, חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מיכל וולדיגר, איתמר בן גביר,

אורית מלכה סטרוק, אבי מעוז ואופיר סופר. כעת אנחנו מתחילים עם הסתייגות לסעיף 1, עם חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. על כן כעת אנחנו עוברים לאחרי סעיף 1, קבוצת יהדות התורה, קבוצת ש"ס, קבוצת הליכוד וקבוצת הציונות הדתית. חברת הכנסת מיכל וולדיגר. רגע, מהליכוד. רגע, רגע. קודם כול מקבוצת הליכוד, מאי גולן. בבקשה, חמש דקות. לפני שאת מתחילה, אני רק רוצה לברך אותך.

זו פעם ראשונה שאני לצידך. משמח לראות אישה יושבת על כס היושב-ראש.

אז אני רוצה לומר שבגלל שסגן היושב-ראש גינזבורג סירב לתת לי לסיים את דבריי קודם, למרות שראינו שכשהוא רצה לתת לאנשים אחרים זה היה לגיטימי לגמרי לתת עוד חצי דקה,

למרות שירדה לי חצי דקה מהזמן הוא לא נתן לי לסיים את דבריי, אז לצופים, אני מסיימת את הדברים שרציתי להגיד עוד קודם בחוק הקודם. אמרתי עוד קודם על הפרשה שהרעידה את המדינה, שאותו ניצב שחרש אולפנים נשמע בהקלטות מדבר במודע על ביצוע העבירה, וזה יושב באולפנים ומקריא דף מסרים וחושב שכולנו מפגיני בלפור. במדינה מתוקנת, חברים, לא מקימים ועדות קישוט והשתקה. במדינה מתוקנת, אותו ניצב תלם והגב' ציפי גז היו צריכים כבר לקום בשעה 06:00 למשמע דפיקות בדלת, מובלים לחקירת מח"ש. הרי אתם מסבירים לנו כל הזמן על חשד סביר,

זה לא חשד סביר? הקלטה שהם מדברים במודע על ביצוע העבירה, זה לא חשד סביר? מה נראה לכם היו נושאי השיחה שהם מדברים ביניהם כעת, בזמן שאתם כאילו בודקים,

פייק בדיקה? על הספר של בנט? על תוכנית סינגפור אולי? על כאבי הבטן של אילת או על הגזים של אורבך? מעניין אותי מאוד לדעת על מה אתם חושבים שהם דיברו שם. אבל אתם הרי גם את מח"ש דרסתם, גם את מח"ש. שמתם בובה על חוט, ושתישרף הביקורת. מי צריך ביקורת? הרי בצבא העיתונאים שאתם מספקים להם פרנסה בלי סוף, מי בכלל צריך ביקורת כשיש לכם את בית המשפט? מי זקוק לה? הרי את הילה גרסטל ודני פרידמן שחטתם כאילו מדובר באויבי העם, גמרתם אותם על שהם העזו בכלל לצייץ. עד איפה אתם חושבים שתובילו אותנו? עד לאן? אתם חושבים שנמשיך לאכול את הזוהמה שלכם עוד הרבה זמן? ואל תספרו לנו על בדיקות, כן? אנחנו יודעים טוב-טוב שהמערכת הזאת, המערכת שמרגלת, לא משאירה עקבות, אז אל תחרטטו אותנו עם הבדיקות חרטא שלכם. אני רק רוצה להגיד לכם שאולי אתם חושבים שנרדמנו בשמירה, אבל יש לי חדשות בשבילכם: עליתם לנו עד לכאן, עד לכאן, אתם והנוכלים שהשתלטו כאן על הכנסת, שמעתם? לא נשב עוד בשקט. אנחנו נבוא איתכם חשבון אחד-אחד, וזה לא איום, זו הבטחה. אתם עוד תצטערו על היום הזה שניסיתם לגנוב לנו את המדינה מתחת לאף. לא ניתן לכם לגנוב את המדינה. אתם לא תשנו סטטוס קוו במדינת ישראל ולא תשנו את דת ישראל באצבעות של מועצת השורא. זה לא יקרה רק בשביל הכיסאות המחוממים שלכם.

מושחתים, צבועים ושקרנים, זה מה שאתם. הרסתם את הדמוקרטיה, הרסתם את זכויות הפרט, הרסתם את כל מה שהיה עוד יקר, דמוקרטי, טהור וטוב במדינה הזאת. אתם כולכם, שהכשרתם את השרץ, אתם והמפלגה להשחתת השלטון, איפה הג'ינג'י שרץ ממקום למקום ומגיש עתירות?

איפה הוא עכשיו כשהמדינה רועדת? איפה כולם? הרי זעקתם על זה שנתניהו אמר שצריך לחקור את החוקרים. זעקתם. תגידו לי איזה בן אדם שפוי, עם קצת כוח, היה עומד במה שעשיתם לו? אתם חושבים שהוא לא ידע על כל ה-Deep state הזאת שמתחבאת לכם מאחורי הקלעים? הבן שלו עובד במלצרות ואתם מאזינים לו. לאן הגעתם? איש בעל כוחות בלתי אנושיים לא היה עומד במה שאתם עושים לו, אף אחד לא היה עומד, ואתם שותקים וממלאים את הפה שלכם מים, אתם והנוכל הזה ששמתם בבוסטר באאודי כדי שהוא ירגיש כמו ראש ממשלה. אז יש לי חדשות בשבילכם: אתם לא עובדים על העם הזה. סיימתם לעבוד עליהם. הם כבר לא אוכלים את הלוקשים שלכם. כולנו יודעים שיש פה מדינה מתחת למדינה, ודמוקרטיה כבר לא נשארה פה. ואנחנו מבטיחים לכם, לא רק כאן בליכוד אלא בכלל המחנה הלאומי: אתם תנסו להשתיק ואתם תנסו לסתום לנו את הפה ואתם תאזינו ואתם לא תיתנו לנו לדבר, ותעיפו אותנו מהמליאה ותוציאו אותנו מהוועדות ותשתיקו ותסתמו,

עם ישראל יודע את האמת. אנשי המחנה הלאומי יודעים מי אתם: מושחתים,

שרוצים לעשות את השחיתות הזאת כמו מאפיה רק בשביל להמשיך ולחמם את הכיסאות שלכם. תתביישו.

נפתלי בנט, אני אמשיך ואומר לך: תיזכר לדיראון עולם גם על הפרשה הזאת שקורית תחת האף שלך. לא ניתן לכם לעבור את זה בשתיקה. בושה וחרפה. ממשלה של מאפיה שמשתפת פעולה עם המושחתים שבמושחתים. תודה רבה. וסיימת בדיוק בזמן, איזה כיף. רק אתם מיניתם אותם, שכחת את זה. תודה רבה. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה.

שלא תגמרי כמו פאינה קירשנבאום. שלא תגמרי כמו פאינה. לא כדאי לך. לא כדאי לך. מפלגת פשע ביתנו.

וואי, וואי, וואי. ג'ידא, בזכותי עכשיו החליפו את הסדר? עוד מפלגת פשע. מאי גולן, וואי, וואי, וואי. לא, אתה, אתה, איש המוסר הגדול. אני אומנם לא ברמה שלך,

אני נבחרת ציבור בדיוק כמוך, ואני זועקת זעקה של מיליונים.

חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. "וואי, וואי, וואי" איזו התנשאות, איזו זלזול. מי זאת מאי גולן בשבילך? חבר הכנסת יברקן, בבקשה.

בכנסת הראשונה מארבע הבחירות שהיו לנו. אני מאוד נרגש וגאה בעניין הזה, וגם רוצה להגיד: כל הכבוד לשותפיי, ליוזמים של החוק הזה ביחד איתי בהצעות פרטיות, חבר הכנסת קרעי, אוסאמה סעדי, חבר הכנסת אחמד טיבי, חברת הכנסת נעמה לזימי, כולנו שיזמנו, ואז גם שר המשפטים, שהוביל את זה כהצעת חוק ממשלתית, וכמובן ועדת החוקה. אני התרגשתי שהחוק הזה קיבל את התמיכה של הממשלה וזה עובר ביחד. למה אני אומר שזה מרגש אותי? אני בתוך עמי חי. אני יודע שהיום רישיון נהיגה זה צורך בסיסי, בעיקר בעיקר של אנשים שידם אינה משגת לעבוד בכל עבודה, ורישיון נהיגה הוא לא רק דבר להתהלך איתו ברחוב, לנסוע בו, אלא מוביל אותך לפרנסה. הרבה חייבים הופכים עוד יותר לעבריינים כשאין להם הרישיון הזה. ולכן אני רוצה להגיד שזה חוק חברתי ממדרגה ראשונה, ואין לזה זכות קיום דקה אחת בעידן שבו אנחנו חיים. זה משרת את עם ישראל, את הרוב המוחלט, מאות אלפים, עשרות אלפים בוודאי, שחייבים בנושא הזה, ואני מאוד שמח שזה מגיע להצבעה. אני רוצה, ברשותכם, לגעת בעוד נושא, הנושא של עליית יהודי אתיופיה.

לפני כשתי בחירות הנושא המרכזי בשתי המפלגות הגדולות היה העלייה מאתיופיה. אני, כשחזרתי הביתה לליכוד, התנאי הראשון שלי היה ש-400 איש, כתנאי לחזרה שלי, יעלו לארץ ישראל. ו-400 האיש האלה עלו. כל מי שצקצק, חשב שיברקן עשה דיל ככה וזה, אבל באתי למען הציבור הזה. אחר כך הוקמה ממשלה, ראש הממשלה נתניהו העביר החלטת ממשלה בשיתוף פעולה של כל הממשלה, ועלו 2,000 איש. עכשיו, לא רק שהקהילה הקטנה הזו, הפכנו אותה למשקל כל כך סגולי בבחירות, שיכריעו אותן, הבחירות בשתי המפלגות עסקו בנושא של יוצאי אתיופיה. והינה, הוקמה הממשלה, ויש שרת קליטה מהקהילה בממשלה. הנושא הראשון שכחול לבן שמו את חברתי, שאני מאוד רוצה לסייע בכל הזדמנות, זה הנושא של העלייה. הממשלה הזאת הגיעה, הוקמה הממשלה, כל הנושאים של יוצאי אתיופיה ירדו מסדר-היום. התוכנית למשכנתאות לכל זוג צעיר בהלוואה בערבות בנקאית של הממשלה אחרי חמש שנים ירדה מן הפרק. אנחנו רצינו להפוך אותה לתוכנית לעשר שנים, אבל היום זוגות צעירים שיכלו לרכוש דירה מהתוכנית הזאת, התוכנית הראשונה שהממשלה עשתה זה הורידה את התוכנית למשכנתאות לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה. עכשיו, בממשלה הנוכחית, איזו אחיזת עיניים. איך אפשר לשחק ככה באנשים שהמשפחות שלהם נמצאות באתיופיה, וחלק מהמשפחות שלהם נמצאות פה בארץ? מעבירים החלטה, מעבירים לציבור תקוות שווא, וגורמים בממשלה, אינני יודע אם בתיאום או לא בתיאום, פתאום יש עתירה לבית המשפט, לבג"ץ, על מנת לעצור את העלייה, פתאום הממשלה, משרד הפנים, לא ממהר לתת את תגובת המדינה, פתאום משרד הקליטה מתמהמה בנושא הזה. אדוני שר התפוצות, העלייה לארץ ישראל מעולם לא הייתה נושא פוליטי, ואסור שזה יהיה אף פעם, ואני מקווה שגם פה לא יהיה. אבל הצבענו בעד. אנחנו מעלים אותם. לכן עכשיו זה נעצר. בגלל הבג"ץ הזה, אבל מעלים אותם. אני קורא כאן לכולם לזרז את העלייה. יעלו, יעלו, חבר הכנסת יברקן. אנחנו רוצים שהם יעלו. אני מקווה מאוד, משום שיש כאן איזשהו משחק שאני לא מבין אותו. אם המדינה רוצה להעלות אותם, למה המדינה לא נותנת עדיין תשובה לבית המשפט? יש התמהמהות.

אני רוצה להיות הוגן, ואמרתי את זה גם בוועדת הקליטה ובכנסת ובממשלה הקודמת. אמרתי שיש כ-8,000 איש שהממשלה,

מכירה ברשימות. בואו נעשה החלטה אחת, נביא את כולם ביחד. אמרתי זה בממשלה הקודמת, אפילו איימתי להתפטר, אני מסיים, גברתי, איימתי להתפטר מתפקידי כסגן השר בפני ראש הממשלה נתניהו, והוא קיבל את המלצתי, ומ-1,200 עלה ל-2,000. גם עכשיו אני מאמין שהשרה עושה את המקסימום שהיא יכולה בממשלה הזאת, ואני אגבה כל החלטה בנושא הזה.

אבל אסור, אסור להפוך את האנשים האלה לבני ערובה, את אלה שממתינים שם. הם צריכים לעלות, כי הממשלה מכירה בהם, יש החלטת ממשלה, ולהביא את כולם, להפעיל באתיופיה את חוק השבות ולסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת גדי יברקן. אני רואה שחבר הכנסת יריב לוין נמצא. האם תרצה,

רק היוזמים.

אז בבקשה, תעלה, חבר הכנסת משה קרעי.

שלמה, סליחה. איך התבלבלתי. גם מנסור עבאס מתבלבל תמיד. לא, אבל אני מחשיבה את עצמי למישהי שכן

צעקתי עליהם היום עוד פעם, והינה את פה בשעה מוקדמת. ואללה, תודה לך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, אני רוצה בראשית דבריי להודות לכל השותפים, שכבר כמה כנסות הולכים איתי יחד לאורך הדרך, חלקם אפילו התחילו את זה בכנסות קודמות, אוסאמה סעדי, שבאמת יחד איתי מתקשרים למשרד הרישוי. בתקופת הקורונה, אגב, חבר הכנסת קריב, החוק שעבר בתקופת הקורונה היה גם כן חוק שלנו, שדאגנו להעביר את הוראת השעה הזו. אני מאוד מאוד שמח שאנחנו יכולים לברך הלילה על המוגמר ולהביא בשורה טובה כזאת לאזרחי ישראל. אז אוסאמה וגדי וכל מי שהיה שותף לפני כן, וגם לשר המשפטים, שהחליט להרים את הכפפה ולקחת את זה, להעביר את זה כחוק ממשלתי, אני אומנם אף פעם לא אבין מה הקטע, שצריכים להעביר חוק ממשלתי, ורק יחד איתו להעביר את הצעות החוק הפרטיות. מה, חסר לכם קרדיט בממשלה? אבל ככה זה מקובל כנראה בממשלות ישראל האחרונות. אני בעד לתת לחברי כנסת להעביר. זאת סביבת העבודה שלנו וזה הדבר שאנחנו צריכים לעשות פה יותר מאשר הממשלה. אז לכל מי שהיה שותף, יישר כוח גדול. אגב, פרוצדורלית, אני לא בטוח בזה, אבל אני חושב שזה החוק הראשון שבעצם אני היוזם הראשון שלו, כי בכנסת הזאת אני הגשתי את החוק הראשון בעניין הזה, אז זה החוק הראשון שלי בכלל. כבר כנסת רביעית שהחוק הראשון שלי עובר בקריאה שנייה ושלישית. אני שמח שהחוק הראשון שעובר לי הוא חוק חברתי. יש לי גם הרבה חוקים משפטיים, הרבה סכסוכים, הרבה דברים של הסדרת רשויות ומערכת המשפט ובג"ץ, אבל החוק הראשון, היתד הראשונה שאני תוקע כאן בכנסת ישראל, זו הצעת חוק חברתית, ובעיניי זה משמח יותר מהכול. בהקשר של זה קראנו בפרשת השבוע, פרשת תרומה: "דבר אל בני ישראל ויִקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יִדְּבֶנּוּ לִבו תִקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תִקחו מאִתם זהב וכסף וּנְחֹשֶׁת". המצב היום של אזרחי ישראל הוא שיש כאן סוג של ממשלה שקופצת את ידיה ולא רוצה כל כך לעזור, לא רוצה כל כך לתת לעצמאים, לא רוצה כל כך להוריד קצת מיסים כדי להקפיא את גל עליות המחירים, ולממשלה הזו אני רוצה להקריא סיפור: "מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת". כן, הייתה תקופה קשה, שנות בצורת, כמו היום, מגפת קורונה, ומונבז המלך החליט לחלק, לתת קצת לעניים. "חברו עליו אחיו ובית אביו, ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם" כן, המלכים הקודמים הוסיפו עוד ועוד אוצרות לבית האוצר, "ואתה מבזבזם?" אתה מבזבז את כל האוצרות שאבותיך חסכו? "אמר להם: אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה, אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות, אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי, נפשות, אבותיי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי".

מונבז המלך אומר: כל מי ששמר את הכסף והאוצרות לעצמו, הוא בעצם גנז את זה לאחרים, הוא בעצם רק שמר כסף, אבל אני דאגתי לנפשות, אני דאגתי לעניים, אני דאגתי לחלשים. אז הממשלה הזו ושר האוצר הזה שקופץ את ידו ולא דואג לחלשים, מעלים מיסים, גורמים לגל של עליות מחירים, אני מקווה שילמדו מוסר השכל מהסיפור הזה ויבינו שיש כאן הזדמנות, שיש כאן לא רק חובה, יש כאן חובה וגם זכות לתת ולדאוג לחלשים, לתת ולדאוג לפריפריה, לתת ולדאוג לכל האוכלוסיות, לא רק לאלו שמצביעים לכם או לאלו שמוצאים חן בעיניכם. אני רוצה לסיים. יש פירוש נחמד שכתוב על "זהב וכסף וּנְחֹשֶׁת" על הדרגות של הצדקה. זה"ב זה ראשי תיבות, זה הנותן בריא. זו הדרגה הכי גבוהה, הוא נותן כשהוא בריא ואין לו שום סכנה. כס"ף זה כשיש סכנה פותח, הוא מזהה סכנה ופותח את היד לצדקה. נחוש"ת זה נתינת חולה שאומר תנו. זו הדרגה הכי נמוכה של הצדקה, שבה האדם נותן רק כשיש לו מחלה, רק כשיש לו ממש צרות. גברתי היושבת-ראש,

את כל ההסתייגויות אני מסיר, אז תני לי עוד דקה במקום כל הדקות של ההסתייגויות. זהו, אין שום בעיה, בבקשה. אז אלה הדרגות של הצדקה: זהב וכסף ונחושת. אני חושב שכס"ף, כשיש סכנה פותח, הוא מזהה סכנה כללית, זה עדיין לא הגיע אליו הביתה, אני חושב שעל הממשלה הזו אפשר לומר ראשי תיבות אחרים והגענו כבר לדרגה הכי נמוכה, וגם בה אתם עדיין קופצים את הידיים. זה"ב, זה הנותן ביבי. כשהוא נתן הוא נתן, פתח את האוצרות, נתן לכולם, לא זיהה שום סכנה ועזר לחלשים.

כס"ף זה כשמזהה סכנה פוליטית. הוא מזהה, מריח סכנה. נחוש"ת, נפתלי חושש שהממשלה תקרוס. הגענו למצב כזה. תראו מחר בהפגנות בכל הארץ, כולם יוצאים, יוקר המחיה, עליות מחירים. גם עכשיו אתם עדיין ככה. תורידו מיסים, תבואו קצת לקראת החלשים, תעשו משהו, ריבונו של עולם.

על היצירתיות הזו נתתי לך את הבונוס, אבל בואו נתקדם. תודה רבה, ותודה לכל העוסקים במלאכה, ומזל טוב לאזרחי ישראל. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. תעלה בבקשה חברת הכנסת מיכל וולדיגר. חמש דקות, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, אני לא יודעת אם אמרתי לך בהצלחה,

עכשיו אני אומרת.

כבוד השרים, כנסת נכבדה, בנאום הקודם שלי, מפאת קוצר הזמן לא יכולתי לסיים כמו שצריך, אז אני אסיים בנושא ההוא של אותו חייל משוחרר עם פוסט-טראומה שאושפז בבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול ויחד איתו שמו פלסטיני בן 39 שהורשע בפעם ה-11, ואחת מההרשעות שלו היא על עברת אלימות מאוד קשה, ניסיון לדקור מאבטח. הוא הושם עם חייל משוחרר באותו חדר ללא שמירה וללא אבטחה והפלסטיני אנס את החייל המשוחרר. הפרקליטות והמשטרה, בשיתוף פעולה יפה, הגישו כתב אישום תוך עשרה ימים, אבל, התחלתי לציין את המחדלים, מחדל ראשון: כל הפרשה הזאת, שהיא פרשה הזויה, איך בן אדם נאנס בתוך בית חולים פסיכיאטרי כשהוא תחת השפעה של תרופות מאוד חזקות ואין קול ואין אף אחד שמצפצף, כי הפרשה הזאת קיבלה צו איסור פרסום.

פשוט הזוי. לציבור אסור לדעת מה קורה במחשכים.

לשהות בבית החולים הפסיכיאטרי זה הס מלהזכיר ונמצא בסוף שרשרת המזון, אבל גם לפרסם אירועים טרגיים,

שקורים בתוך בית החולים, לא מפרסמים.

יואב איתיאל מוואלה מצא את הפרשה והגיש בקשה לבית המשפט לדעת מדוע יש צו איסור פרסום.

הפרקליטות אמרה:

התבלבלנו. איך השופט אישר? איך הם התבלבלו? השאלות אצלי, הפתרונות ממש לא. מחדלים על מחדלים על מחדלים.

איתיאל מוואלה פרסם את הדבר הזה, ואחרי שראיתי את הכתבה פניתי מיידית לשר הבריאות בבקשה לדעת אם המעשים של בית החולים, איפה בית החולים? איפה המשטרה?

מישהו חקר את זה? איך בודקים למה זה קרה ואיך בודקים ודואגים שדברים כאלה לא יישנו שוב?

למרות שהגשתי בקשה לחקירה ממשלתית על פי סעיף 8 לחוק הממשלה, ועדת חקירה ציבורית שתבדוק את האירוע, עד הרגע הזה ממש לא קיבלתי שום מענה. אם אתם חושבים שבכך זה נגמר, אתם טועים. אני אעבור למקרה אחר, וזה המקרה של תקווה. אני רוצה להאמין שחלק מכם שמעתם על המקרה של הצעירה בת ה-20 שהתקשרה לתחנת המשטרה כי אין לה לאן להתקשר, כי בבריאות הנפש אין מוקד שפועל 24/7, והבחורה, בחורה אובדנית כבר שנים רבות, יש לה בעיות, היו לה בעיות מורכבות, וכשהיא מתקשרת למשטרה לקבל עזרה עונה לה מוקדן בצורה

בצורה שהיא ממש מעוררת חלחלה.

בן אדם שנותן שירות ככה עונה? "תתאבדי כבר, מטומטמת, תתאבדי בשקט". בחורה, כל בחורה, גם עם הרבה חוסן נפשי, לא יכולה להתמודד עם זה. בוודאי, כולנו הזדעזענו. אני לא הייתי יכולה להתמודד עם זה.

בחורה מסכנה שהגורל התאכזר אליה, התאכזר אליה שוב ושוב, מקבלת כזאת פנייה. אבל אתם יודעים מה? זו לא רק המשטרה אני פונה אליכם, כבוד השרים, אליכם בקואליציה, שאתם אחראים לממשלה. איפה לעזאזל הייתה מערכת בריאות הנפש? מהרגע שכך ענה לה השוטר עברו שלושה שבועות עד שהבחורה הזאת מימשה את הרצון שלה להתאבד וסיימה את חייה,

שאם הייתה פה מערכת בריאות הנפש כמו שצריך, אם הייתה פה מערכת רווחה כמו שצריך, מישהו היה מטפל בה. איפה כל המערכות האלה? אני באמת שואלת שוב ושוב. הבנתי שהיא ביקשה להתאשפז ואמרו לה: לא, אי-אפשר להתאשפז כי את לא מסוכנת לאחרים, רק לעצמך. סליחה, על פי חוק טיפול בחולי נפש, כשבן אדם רוצה להתאשפז בבריאות הנפש, מאשפזים אותו. למה לא אשפזו אותה? היא רצתה להתאשפז, היא ביקשה עזרה.

מדוע שום גורם מקצועי לא בדק את מצבה ביום אחרי שהיא הגישה את הבקשה שלה? אילו אלטרנטיבות הציעו לה?

בבית חולים אי-אפשר לאשפז אותה, אז איפה כן אפשר לעזור לה? חברים, איך אתם לא מזדעזעים? גלעד, איך אתה לא מזדעזע? צעירה בת 20 מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, שסבלה כל חייה, זועקת לעזרה, צועקת לעזרה: תנו לי עזרה. המערכת לא מתייחסת אליה ופשוט מתעלמת ממנה. ואתם יודעים מה, אולי המערכת ההזויה שלנו נשמה לרווחה כשהיא מימשה את הבקשה שלה להתאבד והיא התאבדה. אני לא יכולה לאפשר שמדינת ישראל תמשיך לתפקד ככה.

אני קוראת לשר הבריאות ולשר הרווחה: תתחילו לטפל באוכלוסיות האלה, תתחילו לתת מענים, כמו לדוגמה צוותי משבר שיהיו פנויים 24/7 לטפל באנשים האלה.

אם כך, אם אין עוד מנמקים, אני קוראת, אוסאמה, אתה לא עולה? אוסאמה וטיבי. אוקיי. אז בבקשה, כבקשת דיבור. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, זוהי בשורה ליותר מ-150,000 אזרחים, יהודים וערבים, אבל בעיקר, חברי הכנסת אחמד טיבי וסמי אבו שחאדה, (אומר בערבית: עמיתיי,) הרוב המכריע זה בעיקר מהחברה הערבית, מהשכבות החלשות. עכשיו אני כבר רוצה להגיד, אני יודע שיש כאלה שטוענים: אתם עוד פעם נותנים לאנשים, אדוני שר המשפטים, להתחמק מתשלום החוב.

ביחד עם חברי שלמה קרעי, בכנסת הקודמת התחלנו עם שר המשפטים הקודם אבי ניסנקורן בתקופת הקורונה. אדוני שר המשפטים, הייתה תקופה, הייתה תקופת ניסיון. ביטול ההגבלה למשך שישה חודשים הוכיח שלא הייתה עלייה דרסטית באי-תשלום חובות.

אני מברך אותך, שר המשפטים, שיזמת והבאת הצעת חוק ממשלתית שמבטלת את הגבלת רישיון הנהיגה נגד חייבים בהוצאה לפועל וברשות האכיפה. זהו חוק חברתי. אני מברך אותך, שלמה, אם זה החוק הראשון שלך.

טוב שהחוק הראשון שלך הוא חוק חברתי,

כי בדברים אחרים אנחנו לא מסכימים בשום דבר, אז בסדר, אבל לפחות בחוק הזה אנחנו שותפים לדרך. אני מברך את שר המשפטים ואת יו"ר ועדת החוקה חברי גלעד קריב, שבאמת ניהלת את הדיונים וקידמת את החוק הזה. (אומר דברים בשפה הערבית,

בערב הזה, זו בשורה

הנהיגה שלהם נשלל בשל אי-תשלום חובות. אנחנו יזמנו את החוק הזה בכנסת הקודמת, בימי הקורונה, והיום החוק הזה עובר באופן סופי. על פי החוק הזה יבוטל באופן סופי עניין שלילת רישיונות הנהיגה בגלל החובות לרשות האכיפה, והחוק הזה יהיה תקף באופן רטרואקטיבי, כלומר החל מאישור החוק הזה בעוד כמה דקות, גברתי יושבת-ראש הישיבה, אנחנו נצביע על החוק הזה והוא יעבור בקונסנזוס מלא של חברי הכנסת. הוא יפורסם ברשומות, וכבר בשבוע הבא יוכל

אנחנו לא רוצים להכניס את זה לתוך החוק, אנחנו סומכים על משרד הרישוי. משרד הרישוי, היום הייתי בקשר איתם, הם יודעים שהם חייבים תשובה לוועדת החוקה והם שוקלים את כל הדברים. אני מקווה שהתשובה תהיה חיובית. (אומר דברים בשפה הערבית,

שהיום הזה הוא לפני הכול יום חשוב מאוד. זו בשורה חשובה מאוד, חוק

גברתי היושבת-ראש זמילה ג'ידא רינאוי זועבי, (אומר בערבית: יישר כוח,

חיכינו הרבה זמן לחוק הזה. לא, לא, הנאום הוא דו-לשוני, כמו טרודו בקנדה. כמו טרודו בקנדה. החוק הוא דו-לשוני. את החוק הזה, אוסאמה ואני ושלמה קרעי, אני זוכר, העברנו בתקופת הקורונה באופן זמני. אין חוק, אין נושא שאנחנו מקבלים בו כל כך הרבה פניות מאנשים במצוקה: נהג אוטובוס, נהג מונית, אנשים

מהנהיגה. הרכב הוא מקור פרנסה, רישיון הנהיגה הוא מקור פרנסה. (אומר בערבית: בייחוד ביישובים שלנו, אבו כאמל.) (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: רישיון הנהיגה הוא כלי עבודה עבור חלק מהאנשים, נהג משאית, נהג מונית, נהג אוטובוס. בסך הכול המפיקים תועלת מהחוק הזה שאוסר שלילת רישיון לחייבים, כלומר מי שחייבים כסף, כמעט 150,000 אנשים. החוק הזה, יזם אותו ה"דינמו", שכאשר הוא מקבל על עצמו עניין,

חשוב לומר שהחוק עובר בתמיכה רבתי ועבר אקספרס.

כי יש שר משפטים שעומד מאחוריו, קוראים לו שר המשפטים גדעון סער. שוכרן. גם הוא, כשהוא רוצה, הוא

תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת, תרצה? בבקשה. בקשת דיבור, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להצטרף לברכות על החוק החשוב הזה, כי אני חושב שהמצב הנוכחי לא רק שלא עוזר לאנשים להתמודד עם החובות שלהם, אלא הוא גם מעניש אותם כך שהוא אפילו מונע מחלקם לנסות להתמודד עם החוב הקשה הזה, גברתי היושבת-ראש.

שמחזיר את רישיונות הנהיגה לכ-150,000 אזרחים במדינה, יהודים וערבים, ומונע מזה שיש להם חוב לפגוע להם ברישיון, מאפשר להם, פשוט נותן להם עוד כלי להתמודד עם החובות שלהם ומונע את ההענשה שלהם בכך שנוסף לזה שהם הסתבכו בחובות, המדינה גם מענישה אותם בחיי היום-יום, החוק הזה הוא חוק חברתי מהמעלה הראשונה. הוא חשוב מאוד ויעזור להמון אנשים, אז אני מברך את כל היוזמים על החקיקה החשובה הזאת. נקווה שנמשיך לעבוד ולשתף פעולה ולחוקק עוד הרבה יותר חוקים חברתיים.

תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חבר הכנסת עופר כסיף, לא, ולכן אני רוצה לבקש את הסיכום מפי שר המשפטים גדעון סער, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, זה לא דבר שגור שבא שר לכנסת ומבקש ליטול סמכות שנמצאת בידי רשות שכפופה לו. גם רשות האכיפה והגבייה לא הייתה בדעה שצריך לעשות את זה.

עשיתי בדיקה, והבדיקה הייתה על שני צירים: 1. מה האפקטיביות של הכלי הזה? בלשון המעטה אני יכול לומר שלא הוכח שיש לו בכלל אפקטיביות מבחינת הנושים, מבחינת בעלי החוב, 2. מה קורה בעולם המערבי? כמעט אף מדינה כי מצאנו שבאוסטרליה זה קיים, לא נהוגה בה היום סנקציה כזאת. היום זו באמת תהיה בשורה גדולה ל-180,000 איש, כי היום רישיון נהיגה זה חופש התנועה של האדם. הרבה מאוד פעמים זו גם היכולת שלו להתפרנס בכבוד. זה גם מסיר תקלות, כי היום הרבה מאוד פעמים אנשים נוהגים בלי רישיון, בלי ביטוח,

הסנקציה הזאת נכנסה, בשעתו, כאשר בוטל, לא יאומן שזה היה נהוג, אבל היה מאסר חלף חוב אזרחי.

נכון, פקודת מאסר. ואז ניסו למצוא כל מיני סנקציות שחלקן רלוונטיות, אבל זו בוודאי שלא רלוונטית. לכן אני שמח שעוד שעה קלה אנחנו נהיה בין המדינות המתוקנות בעולם, שלא ניתן בהן לשלול מאדם רישיון נהיגה בשל חוב אזרחי. אני רוצה להודות, קודם כול, ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת גלעד קריב על קידום מהיר, יעיל אבל גם יסודי, כדרכו, של הצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות גם לכל אחד מהמציעים הפרטיים שהצטרפו להצעה הממשלתית, לחברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, לחבר הכנסת גדי יברקן, לחבר הכנסת שלמה קרעי, לחברת הכנסת נעמה לזימי. באמת טוב להתאחד על דבר נכון. אני מתכוון בקרוב מאוד להביא לכנסת צעד נוסף שהוא משמעותי, באותו הקשר: הפחתה משמעותית מאוד של ריבית הפיגורים בהוצאה לפועל. היום ריבית הפיגורים היא מאוד מאוד גבוהה והיא לא מתמרצת תשלום של החוב, אלא הרבה פעמים מהווה גורם שמייאש את החייב מהיכולת שלו לשלם את החוב. כשהוא רוצה לשלם, אז פתאום אומרים לו, התיקון הזה מחייב תיקון בשני חוקים נפרדים: חוק פסיקת ריבית והצמדה, שהוא באחריות שר האוצר, וחוק ההוצאה לפועל, שהוא בסמכותי. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לנסות להביא במקביל את שני החוקים האלה, כי זה דרמטי למבנה החובות של הרבה מאוד אנשים, גם שכר טרחת עורכי הדין. ולא רק בהוצאה לפועל. אני יודע שיש עוד הצעות. אנחנו נחפש מהם המקומות שניתן ונכון להקל. בכל זה אנחנו לא פוגעים בנושים. אנחנו עושים צדק, ואנחנו דווקא מקילים. כאשר הדבר הוא לא צודק והוא לא מעודד להחזיר את החוב, אנחנו עושים דבר שהוא לא רק לטובת החייב אלא הוא גם לטובת הנושא. אני קורא לכל המליאה באמת לאשר בקריאה השנייה והשלישית את הצעת החוק. תודה רבה לשר המשפטים גדעון סער. כעת אנחנו עוברים לשלב ההצבעות. נתייחס תחילה להסתייגויות. אנחנו מורידים את כל ההסתייגויות.

חבר הכנסת קרעי, חברת הכנסת לזימי,

קבוצת יהדות התורה וקבוצת ש"ס לא נוכחים, ולכן ההסתייגויות שלהם ירדו, חברת הכנסת וולדיגר גם היא אינה נוכחת, מהציונות הדתית. אם ככה, משהוסרו כל ההסתייגויות, נצביע כעת על החוק בקריאה השנייה, חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69), התשפ"ב 2022, בקריאה שנייה. מי בעד?

אם כן, החוק התקבל בקריאה שנייה: 11 בעד, אפס נגד ואין נמנעים. כעת אנחנו עוברים לקריאה

הצבעה, בבקשה.

אין נמנעים.

החוק התקבל בקריאה שנייה ושלישית, ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. כעת אנחנו עוברים להצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב 2021, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים גדעון סער. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק המוצעת היא חלק ממהלך רחב של דה-פליליזציה שאני מבקש לקדם בתפקידי ועליו הכרזתי כבר ביום כניסתי לתפקיד, כלומר, העבירה של חלק ניכר מהמשפט הפלילי לעבירות מינהליות. הצעת החוק הזו נועדה להפוך עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט לעבירות הפרות תעבורה מינהליות, שיטופלו במישור המינהלי, באופן שיהלום את מידת חומרתן, במטרה להפחית את העומס הגדול שקיים כיום במערכת אכיפת דיני התעבורה בכללותה, ובאופן ספציפי בבתי המשפט לתעבורה, שהם בתי משפט פליליים לכל דבר ועניין, ובכך לתרום גם לאפקטיביות וליעילות של האכיפה. אחד האתגרים המשמעותיים שעימם אנחנו מתמודדים כיום הוא העומס הכבד שיש על בתי המשפט. ההצעה הזאת מהווה צעד חשוב וחיוני בהתמודדות עם העומס הזה. הצעת החוק מבוססת על המלצות דוח הצוות הבין-משרדי לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג ברירת משפט בראשות שני נשיאי בתי משפט השלום. נקודת המוצא שלה נשענת על שני אדנים מרכזיים שעליהם עמד דוח הצוות.

כיום, עבירות מסוג ברירות משפט נאכפות בדרך של הטלת קנס לפי פקודת התעבורה וחוק סדר הדין הפלילי. העבירות הללו אינן מחייבות התייצבות בפני שופט וקיום הליך פלילי מלא בבית משפט, על כל הכרוך בכך, אך אדם שמגיש בקשה להישפט נדון בהליך פלילי מלא.

הגדרת עבירות אלה כהפרות תעבורה שיטופלו במישור המינהלי, תהלום את מידת חומרתן ולא תסטה מהעיקרון שלפיו עבירות פליליות שמורות להתנהגויות חמורות במיוחד. יצוין שגם במדינות מערביות נוספות התקבלה הכרעה עקרונית שלפיה בשל אופיין, עבירות תעבורה מסוימות, ראוי שיטופלו במישור המינהלי ולא במישור הפלילי.

רכיב חשוב במניעת תאונות דרכים הוא אכיפה של עבירות תעבורה, המתבצעת בעיקר על ידי משטרת ישראל, וכפועל יוצא מכך גם העמדה לדין של המפירים את דיני התעבורה. בשנת 2018 ניתנו בישראל כ-1,200,000 דוחות תעבורה, למעלה ממיליון מהם דוחות ברירת משפט, ונפתחו כ-140,000 הליכים פליליים בבתי המשפט לתעבורה. תראו על אילו מספרים אנחנו מדברים. עומס זה, אם לא נשנה כיוון, צפוי להתגבר בעתיד, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות והרחבת השימוש באמצעי אכיפה אוטומטיים.

הקמת בית דין לתעבורה נועדה להקל את העומס על ידי הסטת חלק נכבד מהתיקים לבירור במסלול יעיל יותר. הצעת החוק מציעה להפוך עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט להפרות תעבורה מינהליות שיטופלו בהליך אכיפה מינהלי מלא כברירת מחדל. לצד ברירת מחדל זו, מוצעות הוראות שנועדו לתת מענה למקרים שבהם נתגלתה חומרה מיוחדת המצדיקה ניהול הליך פלילי. מנגנון זה נועד לתת ביטוי לייחוד של מעשים אלו, שמצד אחד אינם מצויים בליבת ההליך הפלילי, ומצד שני מבטאים התנהגויות מסכנות חיים שיש הצדקה לאסור אותן. יובהר כי לא יחול שינוי במנגנון רישום הנקודות בעקבות הקביעה שבוצעה הפרה. כמהלך משלים מוצע להקים בית דין מינהלי לתעבורה תחת משרד המשפטים שידון בעררים המוגשים על הליכים אלה כערכאה ראשונה. בית דין לתעבורה יקיים ביקורת שיפוטית מינהלית, ידון בדן יחיד ויתנהל בעיקר באמצעים טכנולוגיים, באמצעות ממשק דיגיטלי מתקדם ועל בסיס מסמכים כתובים. באופן הזה תהיה הקלה משמעותית על המתדיינים בבית הדין, הם לא יצטרכו להפסיד ימי עבודה רבים, ויוכלו להעביר את כל המסמכים והתכתובות בדרך שמתאימה לעולם שאנחנו חיים בו היום, ויופחת העומס הכבד שיש היום בבתי הדין.

מוצע להקים מרשם תעבורה מינהלי שינוהל על ידי המשטרה ויחליף את הרישום הפלילי הקיים בגין עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט. אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך חשוב מאוד, ואני מאוד מקווה שהכנסת, אחרי הקריאה הראשונה, בוועדת החוקה, אני מניח, תוכל לקדם במהירות את הדבר הזה ולתרום תרומה משמעותית להפחתת העומס במערכת המשפט ולהקלה על אזרחי המדינה. אני מבקש את תמיכת הכנסת בקריאה הראשונה בהצעת החוק. תודה רבה לכבוד השר

כעת אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת, לא צריך להקריא, אין פה אף אחד. מי שנוכח זה שלמה קרעי. ולכן אנחנו עוברים ב-forward לחבר הכנסת שלמה קרעי. בבקשה. תעברו הלאה, אני אדבר בחוק הבא, בהמשך. אתה מוותר?

אז בעצם אנחנו עוברים, רגע היסטורי. לא סתם הכניסו את החוק הזה של ההוצאה לפועל היום בתחילת הערב.

כך, אנחנו עוברים לשלב ההצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הפרות תעבורה,

אמרתי שאני, חבר הכנסת שלמה קרעי, אני מקריאה את החוק. חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב 2021. קריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפרות

אם כן, תוצאות ההצבעה: שלושה בעד, אפס מתנגדים ואפס נמנעים. על כן, אנחנו מאשרים את ההצעה. הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב 2021, עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר לוועדת? לדעתי ועדת החוקה. אז אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת ושם ייקבע לאיזו ועדה הצעת החוק עוברת. אנחנו עוברים כעת להצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים), התשפ"ב 2021, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר נחמן שי. בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בשערי ישראל נכנסים מדי שנה מיליוני זרים. אומנם בתקופת הקורונה חלה ירידה משמעותית במספרים, אך אנחנו מצפים שהם יחזרו לקדמותם ואף יגדלו. כניסת זרים מסייעת להגשמת האינטרסים הכלכליים של המדינה, ליחסי החוץ ולעידוד התיירות. מצב זה מחייב להתאים את תהליכי העבודה ומתן טיפול מהיר ויעיל במעברי הגבול, תוך מניעת הגעתם של זרים המבקשים לשהות ולעבוד בה באופן בלתי חוקי ולהשתקע בה או למטרות של פעילות עבריינית או פעילות טרור. למדינת ישראל אין מידע על אודות זרים הנכנסים אליה והשוהים בה, בשונה מהמידע המצוי כעניין שבשגרה לגבי אזרחי ישראל ותושביה. כתוצאה מכך מתמודדות רשויות המדינה השונות הבאות עימם במגע במסגרת מילוי תפקידיהן, כגון רשות האוכלוסין, משטרת ישראל, רשויות הביטחון וגופים ציבוריים שונים, עם הקושי הפנימי בזיהוי אמין, מדויק ומהיר של זרים בהיבטים חיוניים שונים, ובהם חוקיות שהייתם בישראל, איתור מסמכים מזויפים, עבודה בלתי חוקית, השתקעות והגירה בלתי חוקית, פעילות עבריינית ופעילות גורמי טרור. מטרת התיקון המוצע לחוק היא קביעת הסדר אשר יאפשר זיהוי ואימות זהות של זרים באמצעות שימוש באמצעים ביומטריים שיינטלו מהם ובנתונים ביומטריים שיופקו מהאמצעים כאמור, ובכלל זה להסדיר את הפעולות הנלוות לכך, ניהול מאגר מידע, הנפקת תעודות ביומטריות וכדומה.

תיקון זה יאפשר להתחיל בתוכנית e-visa, הגשת בקשה לוויזה עוד לפני ההגעה לארץ. הבדיקה תיעשה מראש ולא במעבר הגבול, פעולה שתחסוך זמן במעבר ודרכה יהיה ניתן לדעת מראש אם קיים אישור כניסה. הצעת חוק זו הינה פרי עבודה רבת-שנים שנעשתה בשיתוף פעולה של כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר על מנת להביא להליך אמין ומדויק של זיהוי זרים בישראל. עד כאן, גברתי. תודה רבה, השר נחמן שי. כעת אני מבקשת מחבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. מכלל אלו שנרשמו ברשימת הדוברים, הוא חבר הכנסת היחיד. רק כדי שלא יחשבו האזרחים שחוקים עוברים פה ככה באישון לילה, בלי שאף אחד ידבר. לא אישון לילה ולא ניצני בוקר. גברתי היושבת-ראש, גברתי,

אני התחייבתי לא לעשות פיליבסטר, לכן אזרחי ישראל זכו, ועל כן אנחנו מודים לך. בפרס הזה של ביטול הסנקציה של הגבלת רישיון נהיגה, אחרת זה לא היה. אם לא שמתם לב, קיבלתם עדכון לסדר-היום שהחוק של הגבלת רישיון נהיגה נכנס ועבר. הוא אושר בקריאה שנייה ושלישית. זה לא היה מתוכנן, זה נכנס הודות למחויבות שלי לא לעשות פיליבסטר. אני מוכן להשקיע ככה לטובת אזרחי ישראל.

קיבלתי כמה פניות מאזרחים שאמרו לי: איך אמרת שזה החוק הראשון שלך? הרי כבר העברת כמה חוקים. העברנו את הארכת הפטור לאלה שמכרו דירה ראשונה קנו דירה שנייה ועוד לא מכרו את הדירה הראשונה, ובתקופת הקורונה נתקעו עם הדירה כי מחירי הדיור ירדו, והארכנו להם את תקופת הפטור, מובטלים מתחת לגיל 28 עם ילד, העלינו להם את דמי האבטלה, כל מיני חוקים שעברו באמת, חוקים שלי, אבל הם אף פעם לא עברו קומפלט בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אלא נכנסו כסעיף בתוך הצעת חוק אחרת, וזה באמת החוק הראשון שעבר באופן מלא. אני שוב רוצה,

אני רוצה לומר גם, אני לא שמעתי אם אוסאמה סעדי נכנס לפרטים, אבל אנחנו בהידברות מול משרד הרישוי, מול אפי רוזן, מנהל רשות הרישוי, שכרגע מי שנשלל לו הרישיון לפחות מחמש שנים, מקבל מיידית, כבר מחר בבוקר הוא יכול להתחיל לנהוג, מקבל את הרישיון שלו. מי שזה למעלה מחמש שנים צריך לעשות מבחנים מחדש. אנחנו בהידברות מול רשות הרישוי על להאריך את התקופה הזאת, במקום חמש יהיה שבע או שמונה שנים, בפרט שבשנתיים האחרונות הייתה תקופת הקורונה וזו הייתה מין תקופה כזאת של עצירה בזמן מהבחינה הזו. אני מקווה שבשורות טובות יותר יהיו בהמשך, דרך רשות הרישוי. אז שוב, אני שמח על הצעת החוק שעברה. זה השלמה של מה שדיברתי עליו קודם. אנחנו כאן, אני מתעכב כאן הערב, רק לידיעתכן, רכזות הסיעה, בגלל החוק האחרון שנמצא על סדר-היום, חוק מאוד חשוב מאוד, של הטבות לעוטף עזה, אבל אני אשאיר את הדיבור עליו כשנגיע לחוק.

תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. מכיוון שתמה רשימת הדוברים הנוכחים כאן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים), התשפ"ב 2021, לוועדת הפנים נתקבלה. אם כן, תוצאות ההצבעה: שלושה בעד, אין מתנגדים ואין גם נמנעים, ועל כן הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (נטילת אמצעי זיהוי ביומטריים מזרים והפקת נתוני זיהוי ביומטריים), התשפ"ב 2021, עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת

חברות וחברי הכנסת הבודדים שנשארו באמצע הלילה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 141) (ענישה לפי חוקי עזר), התשפ"א 2021, של הממשלה, שגיבש שר המשפטים, מבקשת לתקן את סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולקבוע כי בחוקי עזר של רשויות מקומיות אינם נדרשים לאישור ועדה של הכנסת. סעיף 2 לחוק העונשין מסדיר את הסמכות לקבוע עבירות פליליות ועונשים בחקיקת משנה. סעיף 2(א) מגביל את הענישה לשישה חודשי מאסר או קנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום. סעיף 2(ב) קובע כי תקנות שבהן נקבעים עבירות ועונשים טעונות אישור ועדה של הכנסת. בהצעה זו מוצע לקבוע כי חוקי עזר הנחקקים על ידי רשויות מקומיות, ובכלל זה עיריות, מועצות מקומיות ואיגודי ערים, בהתאם לסמכותן לפי חוק, אינם טעונים אישור ועדה של הכנסת. תכליתו של סעיף 2(ב) לחוק העונשין הוא להבטיח את קיומו של פיקוח פרלמנטרי על קביעת עבירות ועונשים בידי הרשות המבצעת בתקנות. קביעת עבירה פלילית שעונש בצידה היא צעד מרחיק לכת של השלטון, לכן המחוקק בחר שלא לאפשר התקנת תקנות שבהן עבירות ועונשים ללא קיום דיון ציבורי בנושא. הדיון בכנסת מאפשר לחברי הכנסת, שהם נבחרי הציבור, לאשר את הנורמה הפלילית בהתבסס על דיון מעמיק שבו מושמעות עמדותיהם של כלל הגורמים הרלוונטיים. יחד עם זאת, בשל המאפיינים המיוחדים של הרשויות המקומיות, טעמים אלה אינם תקפים באותה מידה בכל הנוגע להסדרים הנקבעים על ידן

אומנם חוקי העזר הם תקנות,

הוראות שניתנו מכוח חוק והן בנות פועל תחיקתי, אבל הפרשנות שנהגה למעלה משני עשורים, מאז נחקק סעיף 2(ב), היא כי האמור בו אינו חל על חוקי העזר המותקנים על ידי הרשויות המקומיות, מכיוון שהעבירות הנקבעות בחוקי העזר מותקנות על ידי מועצת הרשות המקומית, המהווה גוף דמוקרטי נבחר.

החשש שעמד בבסיס הרציונל שהנחה את חקיקתו של סעיף 2(ב),

החשש כי עבירות ועונשים יותקנו בתקנות בלא שנבחרי הציבור יקיימו בעניינן דיון ציבורי, אינו תקף באותה מידה בהקשר של חקיקת חוקי עזר, שעה שאלה מותקנים בידי גופים דמוקרטיים נבחרים. בפסק דין שניתן לאחרונה, רע"פ 2696/17 שור נ' מדינת ישראל, ב-17 ביוני 2021, קבע בית המשפט העליון כי הפרשנות הנכונה היא כי סעיף 2(ב) לחוק העונשין חל על חוקי עזר. בית המשפט קבע כי ככל שהמדינה סבורה כי יש להחריג את חוקי העזר מתחולתו של סעיף 2(ב), הדבר צריך להיעשות בחקיקה מפורשת, מכוח דוקטרינת הבטלות היחסית. בית המשפט העליון אפשר תקופת מעבר בת תשעה חודשים מיום מתן פסק הדין, ואחריה פרשנות המדינה שלפיה חוקי עזר אינם טעונים אישור של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרקטיקה הנוהגת משך שנים רבות לא תתקבל.

מוצע לעגן באופן מפורש את הפרשנות שנהגה בפועל זה שנים ולגבור, מתי פסק הדין הזה ניתן? ב-17 ביוני 2021. הוא אמר, בית המשפט העליון, כי הפרשנות הנכונה היא כי סעיף 2(ב) לחוק העונשין חל על חוקי עזר. 2021, לפני חצי שנה. שמונה חודשים. חצי שנה.

מוצע לעגן באופן מפורש את הפרשנות שנהגה בפועל זה שנים ולקבוע בסעיף 2(ב) לחוק העונשין כי הוא אינו חל על חוקי עזר של רשויות מקומיות. בנוסף, מוצע להבהיר כי חוקי עזר שהותקנו ללא אישור ועדה של הכנסת לאורך השנים, מאז נכנס לתוקף סעיף 2(ב), הותקנו כדין. בית המשפט קבע כי פרשנותה של המדינה תיוותר בתוקף לתשעה חודשים נוספים מיום פסק הדין, ובכך נתן שהות למדינה להשלים את תיקון החקיקה, שאף הוצג בפני בית המשפט במהלך הדיונים.

לא נקבע במפורש מה יהיה דין חוקי העזר שהותקנו בעבר לאחר חלוף תשעה חודשים. מצב זה עשוי ליצור היעדר בהירות מספקת לגבי תוקפם של חוקי עזר שהותקנו ללא אישור ועדה. כדי להסיר ספק בנוגע למשמעות פסק הדין, מוצע לקבוע מפורשות כי חוקי עזר אלה יעמדו בתוקפם ללא אישור ועדה של הכנסת. יודגש כי הבהרה כאמור של תוקף חוקי העזר נעשית בנסיבות חריגות ביותר ויוצאות דופן. סעיף 3 לחוק העונשין, המבטא עקרון יסוד בדין הפלילי, קובע כי "אין עונשין למפרע".

לא מדובר בקביעת עבירות באופן רטרואקטיבי אלא רק באשרור של עבירות שהותקנו על יסוד הפרשנות הנוהגת במהלך תקופה שבה בית המשפט העליון האריך את תוקפה של פרשנות זו, אולם עדיין מדובר בסטייה מסוימת ומצומצמת מהעיקרון. סטייה זו מוצדקת נוכח מארג נסיבות ייחודי וחד-פעמי, אשר מצדיק אישורם בדיעבד של חוקי העזר שהותקנו ונאכפו. נסיבות אלה נעוצות בכך שהמדינה סברה במשך עשרות שנים כי חוקי עזר אינם טעונים אישור ועדה של הכנסת לאור אופיים המיוחד. פרקטיקה ארוכות שנים זו אושרה גם על ידי הכנסת, שהיא הגוף האמון על פיקוח על עבודת הממשלה. בית המשפט ציין כי פרשנות המדינה היא "פרשנות

ואשר התקבלה בתום לב" ציטוט.

רוב-רובם של חוקי העזר הנאכפים על ידי הרשויות המקומיות עברו אישור פרלמנטרי באמצעות צווי עבירות קנס המותקנים על ידי שר הפנים ואשר נדרש לגביהם אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

הממשלה תומכת בהצעת החוק, ומבקשת כי הליך החקיקה יקודם במהירות, נוכח סד הזמנים שהוקצב לכך בהחלטת בית המשפט. באיזו ערכאה זה היה? זה מאותו דיון, כנראה. כשבאו לבית המשפט אז בית המשפט האיץ בהם.

אני רואה פה, כן, כן, קבע בית המשפט העליון. זה היה שור נ' מדינת ישראל, ב-17 ביוני 2021. עוד שאלות, חברים, חברות? תודה רבה לשר נחמן שי.

כעת נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת יריב לוין, תרצה? חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. שלמה, פעם אחת תוותר, פעם אחת. ויתרתי קודם.

פעם אחת. ממש לגופו של עניין, הקשבתי בקשב רב לשר, גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, ונראה לי כאילו ממש, יש כאן ממש התערבות של בית המשפט בהתנהלות שלנו כאן בכנסת. בעצם בית המשפט קבע לנו היום לשבת כאן באמצע הלילה ולהעביר חוק, כי בית המשפט לא מקבל את הפרשנות של המדינה לזה שחוקי העזר לא טעונים אישור ועדה בכנסת. מה קורה כאן? אנחנו כאן בכנסת צריכים ללכת בכל שאלה, בכל דיון שאנחנו עושים כאן, בכל חוק, ובית המשפט בעצם מכתיב לנו את החוקים שאנחנו מחוקקים כאן? הוא דורש מאיתנו לחוקק חוקים כי הוא לא מסכים לפרשנות שלנו? זו בעיניי שערורייה שיש התערבות כל כך משמעותית בסדרי הדיון כאן, בחוקים שהכנסת מחוקקת.

שהקואליציה הזאת, הרי יאיר לפיד אמר את זה בזמנו, הוא אמר: אני לא מבין בכל דבר, אני לא מבין, אני שם סביבי יועצים, יועצים משפטיים, והם בסוף יחליטו. כשאנחנו לא יודעים מה להחליט, נשאיר את זה לבג"ץ, נשאיר את זה לבית המשפט העליון, נלך ליועץ המשפטי לממשלה וניתן לו את כל הסמכויות להחליט מי יהיה כאן ראש ממשלה, אילו דברים מותרים לנו, מה המדיניות של הממשלה שהיא טובה, איזו מדיניות לא טובה בעיני היועץ המשפטי או בעיני בג"ץ. אם רוצים להרוס בתי מחבלים, וזו מדיניות ההרתעה של ממשלת ישראל, אז בג"ץ יכול להגיד להם: לא, ממשלת ישראל, מדיניות ההרתעה שלכם לא מעניינת אותי. זה עוד איזה עוד נדבך ביחסי הגומלין האלו שבין הרשויות, שבין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, שבעיניי זה דבר שאנחנו לא צריכים לקבל אותו. לא צריכים לקבל שבאה מערכת המשפט ואומרת לנו: תחוקקו חוק, כי הפרשנות שאתם נותנים לחוק שאתם חוקקתם, הרי מי חוקק את החוק? את אותו סעיף 2(ב) או 3(א), או מה שלא אמרת, אדוני השר? מי חוקק את החוק הזה? הכנסת חוקקה את החוק. הכנסת הבינה את החוק שהיא חוקקה כך שחוקי העזר לא כלולים בחוק הזה. אז מאיפה מגיע אותו בית משפט ואומר: מה שאתם חוקקתם, לא הבנתם נכון את מה שאתם חוקקתם? זה הרי דבר שלא מתקבל על הדעת. אני לא מצליח להבין למה תמיד ידנו על התחתונה כאן, למה תמיד הכנסת צריכה להיות האסקופה הנדרסת בין שלוש הרשויות, שמה שאומרים לה היא צריכה לבצע, מה שאומרים לה היא צריכה לשנות. בעיניי זה דבר שהוא לא בסדר,

ולכן אני ממליץ לחבריי להצביע נגד. אני מקוזז, לכן אני לא אצביע, אבל אני ממליץ לכם להצביע נגד. תודה רבה, חבר הכנסת קרעי. כעת אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 141) (ענישה לפי חוקי עזר), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 141) (ענישה לפי חוקי עזר), התשפ"א 2021, לוועדת החוקה, חוק

אם כן, תוצאות ההצבעה: בעד, שישה, נגד,

על כן, הצעת החוק העונשין (תיקון מס' 141) (ענישה לפי חוקי עזר), התשפ"א ,2021 אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה.

עוברים להצעת חוק הבאה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני ממש מתרגש להציג את החוק הזה, כי בשנה שעברה, בשנת 2021, כולנו התגאינו לראות את הספורטאים שלנו עולים על הפודיום ומעליהם דגל כחול-לבן בשירת התקווה, כולנו באמת התרגשנו יחד איתם, ואז הם הגיעו לארץ, היו צריכים לקבל את הפרס הכספי והתברר, כפי שכולנו ידענו, אבל כל פעם הופתענו, אחרי כל זכייה כזאת, שעל הפרס הזה יש מס. אנחנו הבטחנו אז שאנחנו נבטל את המס הזה ונפתור את האלופים שלנו מהמס,

אנחנו מקיימים את זה היום. אני גם מאוד מאוד שמח שלהצעה הממשלתית הצטרפו חברי כנסת נוספים, שהגישו הצעות מאוד דומות, ואני רוצה לברך אותם: חברי לסיעה יוסי שיין, שהגיש את החוק, סימון דוידסון, וכמובן חברי הכנסת יריב לוין ואופיר כץ. תמימות דעים מלאה בוועדת הכספים, הצבענו יחד על החקיקה הזאת, ובעצם בסך הכול אמרנו תודה אמיתית לספורטאים שמייצגים אותנו בכבוד כל כך גדול,

כל כך הרבה, את כל החיים שלהם, והמשפחה שלהם משקיעה יחד איתם, הכול כדי להביא כבוד למדינת ישראל. ראינו את ארטיום דולגופיאט, את לינוי אשרם, את אבישג סמברג, את נסטסיה גורבנקו, עומדים על הפודיום תחת הדגל,

לאט-לאט, לאט-לאט. אין לך סבלנות בכלל, לא בישיבות סיעה וגם לא במליאה.

אוי ואבוי.

וכמובן, האלופים הפראלימפיים שלנו,

מורן ועמי, הבאתם לנו גאווה גדולה,

מחזירים לכם את זה במה שאנחנו יכולים. במהלך דיונים בוועדת הכספים הצלחנו ביחד להרחיב את התחרויות הנוספות. הרחבנו את זה גם לאליפויות העולם וגם לאליפויות אירופה וגם לענפים הנוספים, לבקשת חברי הכנסת בוועדה, אופיר, יוסי, דוד ויריב. הרחבנו את זה גם עבור ענפים שאינם אולימפיים, שנמצאים תחת חסותה של אגודת איל"ת. לכן אין לי אלא פשוט לברך את כל היוזמים, לברך את כל מי שהשתתף בוועדה, לברך את שר האוצר אביגדור ליברמן על זה שדחף את זה בממשלה.

אני כמובן מבקש להצביע בעד החקיקה הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת אלכס קושניר. מכיוון שאין הסתייגויות על הצעת חוק זו, אני רוצה לבקש ממי שביקש רשות דיבור, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

בהצלחה. תודה, תודה. אדוני השר, חבריי חברי נכנסת, לפני כחצי שנה ישבנו כולנו נרגשים מול הטלוויזיה באולימפיאדה, צופים ומחכים לראות את הספורטאיות והספורטאים שלנו בתחרות שאליה הם מתכוננים רוב חייהם. אחד אחרי השני הם עלו ונתנו את ליבם במטרה לייצג את ישראל בצורה הטובה ביותר. ראו על פניהם איך כל קושי, כל אתגר, כל מכשול שעמד בדרך, הביא אותם לרגע הזה שאליו הם חיכו והתאמנו כל כך קשה. אחרי כל העבודה הקשה הזו, ראינו אותם קוטפים הישגים, מדליה אחרי מדליה, זכיות וניצחונות. כולנו עצרנו נשימה אל מול מפגן הלאומיות המרהיב הזה. אין ישראלי שליבו לא התמלא גאווה כשראה את דגל ישראל מתנופף ואת ההמנון מושמע. גם אני ישבתי, כמו רבים מבתי ישראל, והתגאיתי מאוד. כולנו מכירים את התחושה הזאת. כשאנחנו רואים את הזכייה, יש כאלה שעם דמעות, ומי שלא עם דמעות אז הוא עם חיוך גדול, חיוך גדול על פניו, כי באמת באמת זה מהאירועים המרגשים והמשמחים שעושים טוב בליבו של כל אזרח ישראלי. אך עם כל החגיגות, נתקלתי בכתבה שפורסמה ביום הזכייה, יום למוחרת. הסכום שהספורטאים יצטרכו להחזיר למדינה,

קראתי ולא האמנתי. איך אנחנו כמדינה לוקחים מאלו שעובדים כל כך קשה כל חייהם בשביל לייצג אותנו בכבוד?

מדובר פה על מס שבין 35% ל-50% על מענק הזכייה שלהם, מענק שמגיע להם, מענק שהם זכו בו בדם, יזע ודמעות. באיזו זכות המדינה תבוא ותגבה מהם מס על דבר כזה? הספורטאים האלה כמעט ולא מושקעים על ידי המדינה. את ההוצאות הכספיות, ההסעות, הליווי, העלויות, סופגים ההורים שלהם או בני משפחותיהם. לכן הגשתי הצעת חוק שקובעת פטור מוחלט ממס לספורטאים אולימפיים. לשמחתי, ופה אני אתקן אותך, אדוני היושב-ראש: לא הגשנו הצעת חוק דומה, יריב עוד הגיש את זה בכנסת הקודמת, והצעת החוק הממשלתית באה אחרי ההצעה שלנו. אז לשמחתי, הגישה אחריי גם הממשלה את הצעת החוק גם על פראלימפיים, ועל כן הסכימה לקדם את הנושא. בוועדת הכספים, כשדנו על החוק, הצלחתי יחד עם חבריי להביא לשינוי ולהוסיף גם אלופי עולם, אלופי אירופה ואת זוכי תחרויות העולם בהתאחדות איל"ת, אשר פנו אליי וביקשו לכלול אותם. כמו כן, ביקשתי לכלול גם את זוכי 2021, כי בנוסח זה היה 1 בינואר, לינוי אשרם, ארטיום דולגופיאט ונוספים, שהסבו לנו גאווה גדולה. היום אנחנו מעבירים פה חוק חשוב ומשמעותי שישנה את המצב האבסורדי שהיינו בו עד היום. אנחנו מוכרחים לדאוג לספורטאיות ולספורטאים שלנו ולעודד אותם להמשיך ולהצטיין בתחומם. זהו צעד חשוב לספורט הישראלי, למורל הלאומי ולערכי המדינה. לסיום, אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת יריב לוין, לחברי הכנסת שהצטרפו, חברי הכנסת שיין, דוידסון,

ליושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, שבאמת ניהלנו דיונים ענייניים לא אחת. כולנו פתאום התמקצענו בכל ענף, לאיזה תחום הוא שייך. אני מודה לך גם על שקיבלת את ההערות שלנו ואת הבקשות שלנו, ובעצם כל מי שרצינו נכלל בתוך החוק הזה. תודה על הליווי ושעשית את זה. גמרנו את גם בצורה מהירה, כי כולנו, קואליציה ואופוזיציה, הבנו שזו מטרה חשובה לנו, לספורטאים שלנו, לגאווה שלנו, לדגל שלנו ולהמנון שלנו.

תודה רבה, חבר הכנסת אופיר כץ. כעת חבר כנסת יוסי שיין, בבקשה. יוסי, יוסף, מה שתחליט. אופיר, מה היית רוצה שאני אגיד לו: תודה,

תגיד לו:

ליברמן. אנחנו פה בשעה מאוחרת בלילה. נשארנו לציין, גברתי היושבת-ראש וחבריי היקרים, חברי הכנסת, את החוק הזה לתיקון פקודת המס, שבא באמת לתקן עיוות בתוך המערכת המתגמלת ומפצה ומעניקה מענקים לספורטאים שעושים חיל בעולם, גם במשחקים אולימפיים וגם במשחקים של אליפות עולם, והרחבנו אותו עם הזמן. לא ניכנס כאן לרשומון מי הציג מה, אפשר לבדוק את זה. כשניגשתי להגיש את החוק הזה, אחר כך הצטרפו, אפשר לבדוק את זה. לא נריב על הדברים האלה, כי כולנו שמחים שאנחנו פה ביחד, חבריי מהאופוזיציה ומהקואליציה שהבינו את המשמעות של לפטור את הספורטאים מהמס שהוטל עליהם. ואני רוצה להודות לידידי ולחברי אביגדור ליברמן, שמייד כשדיברתי איתו לקח ואמר: נעשה את זה גם כהצעת חוק ממשלתית, ולחברי קושניר, חבר הכנסת קושניר, שהוביל אותנו בוועדת הכספים ביחד. אני שמח שגם חבריי מהאופוזיציה הופיעו בוועדת הכספים, אפשר גם להיות בעוד ועדות, אנחנו ממליצים. זו בהחלט עבודה טובה, וכולנו רוצים לעשות טוב. פה אנחנו באמת מברכים בראש ובראשונה, זה לא עניין שאנחנו, כל אחד התגנדר, וזה מצוין, אלא באמת את הספורטאים הנפלאים שלנו, שלא רק שהם בעלי הישגים יוצאי דופן בעולם וזוכים ומביאים גאווה לכולנו, אלא הם באמת מראים לכולם ולנוער ולדור הצעיר איזו דוגמה ומופת של עוצמה, של גיבורים בעלי שם עולמי. היינו רוצים שכל הילדים שלנו יעשו ספורט, כפי שסימון דוידסון, חברי היקר, עומד בראש ועדת המשנה של הספורט, ואנחנו כולם מסייעים בידיו,

משובב את הרוח, מחזק את הגוף ובהחלט נותן חוסן גדול לכולנו. אז אני מברך את חבריי. נברך אתכם קודם, חבריי באופוזיציה, כאקט של good will, כמו שאומרים חבריי בקואליציה וכל האחרים. זה ערב חשוב. בעיקר אני מברך את כל הספורטאים הנהדרים שלנו, שבהחלט יביאו לנו כבוד וימשיכו לעשות חיל, והם ראויים לכל אותם פרסים בלי שייקחו להם מיסים. אז פרסים בלי מיסים, זוהי הכותרת להערב. פרסים בלי מיסים.

תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת יוסי שיין. חבר הכנסת סיימון דוידסון, בבקשה. סיימון,

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת הרבים במשכן, שנשארו כל כך מאוחר ונשארו בשביל ספורט, אז קודם כול, זה מרגש אותי שבכנסת ישראל דנים בנושא הספורט הישראלי. כאחד שכל חייו היה במערכת של הספורט הישראלי, כמאמן הרבה שנים, מאמן נבחרת בישראל בשחייה, יו"ר איגוד השחייה, חבר הוועד האולימפי, אני יודע, מבין וחי את המצוקה הקשה של משפחה שמגדלת ספורטאים. אתם לא יודעים כמה זה קשה, כמה זה יקר במדינת ישראל לגדל ספורטאי. אני אתן לכם מספרים, שתבינו: היום, כשאתה הורה לספורטאי צעיר, לפני שהוא מתחיל לקבל תמיכות מהמדינה, כי את התמיכות מקבלים רק בגיל בוגר, לא בגיל צעיר, מדובר על בין 20,000 ל-30,000 שקלים בשנה הוצאות על ספורטאי, אם זה אתלט, אם זה שחיין. גם ענף הכדורגל כבר לא זול כל כך. וכשהספורטאים האלה מגיעים לפסגה, ואני מדבר על ספורטאי שזוכה באליפות אירופה או אליפות עולם, וכמובן במשחקים האולימפיים, עד היום באה המדינה ואומרת: הכסף שאתה מקבל מאיתנו, התמיכה, חלק אתה מחזיר חזרה למדינה. אבל זה לא כמו בן אדם שעובד יום-יום ויש לו בעצם משכורת רגילה, מדובר על קריירה של לפעמים 15 שנים, 20 שנים, קריירה מגיל חמש, ולפעמים מגיעים להישגים הכי גבוהים בגיל 25. תחשבו כמה שנים המשפחה מוציאה מכיסה ומשלמת עבור ההסעות, עבור האימונים, עבור התלבושות, עבור המתקן או עבור המשקפת וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מדובר על הרבה מאוד כסף. הנושא הזה נפסק, והוא נפסק היום. המדינה באה ואומרת: אנחנו מעריכים אתכם. אנחנו מעריכים קודם כול את ההורים ואת המשפחות שהשקיעו כל כך הרבה כסף בספורטאי או בספורטאית. אנחנו לא לוקחים לכם את הכסף עכשיו. הכסף שלכם, הספורטאים. זכיתם במדליות, אנחנו מוחאים לכם כפיים, אנחנו מחבקים אתכם ואנחנו נותנים לכם את הכסף במלואו. זה דבר כל כך חשוב לספורט הישראלי. אני יושב שם קודם בכיסא ואני מקבל עשרות הודעות מספורטאים שזכו באליפויות עולם, באליפויות אירופה. יש עוד דבר שלא דיברנו עליו, אותם הספורטאים שהם לא בענפים האולימפיים, שהם בארגון איל"ת, שזה קיקבוקס, ג'ו ג'יטסו, סקי מים וכדומה. אותם ספורטאים, עד עכשיו בכלל לא ספרנו אותם, אבל עדיין הם זוכים באליפויות עולם, זוכים באליפויות אירופה, וגם להם לקחנו את הכסף. אז גם להם עכשיו לא ניקח את הכסף. כל ספורטאי שנותן את נשמתו למען הספורט יום-יום, שעה-שעה, במשך שנים, שזוכה במדליות, פטור מתשלום מס. אני רוצה לומר לכל ההורים, שחלק מהם אולי צופים בנו היום ואולי מחר: אנחנו יודעים כמה זה קשה, אנחנו יודעים כמה זה יקר. אנחנו יודעים כמה היום במדינת ישראל הספורט הוא לעשירים בלבד. אבל הדבר הזה ייפסק. יושבים פה אנשים שאוהבים ספורט. יושב פה יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, שאני משגע אותו בנושא הזה, ואני מקווה שהוא ישגע גם את הפטרון הגדול, את שר האוצר ליברמן, כדי להכניס את היד לכיס ולתת יותר לספורט. כי במדינת ישראל רק 0.18% מתקציב המדינה הולך לתקציב הספורט. 0.18%. זה אחד המספרים הנמוכים בעולם. הגיע הזמן שמדינת ישראל תבוא ותגיד שהספורט הוא המראה של החברה הישראלית, או חלק מהמראה של החברה הישראלית. בואו נשקיע יותר בספורט, כדי שהילדים שלנו יוכלו להיות במסגרות הכי חינוכיות. אז אני רוצה להגיד תודה מעומק הלב לשר האוצר, שתמך בחוק הזה, ליושב-ראש ועדת הכספים, שעשה את זה מהר, במקצועיות ועם חשיבות רבה, חבר הכנסת אלכס קושניר, לחבר הכנסת יריב לוין, לחבר הכנסת אופיר כץ ולחבר הכנסת פרופ' יוסי שיין, שכולנו תמכנו בחוק הזה. הוא חשוב. אנחנו אומרים תודה לספורט הישראלי, תודה לספורטאים, והכי חשוב, תודה להורים שגידלו את הספורטאים בשביל מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת סימון דוידסון. כעת לחבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.

לך טיסה ללונדון. תלך להייד פארק ושם תדבר. תקבל מדליה פטורה ממס. נירה, בעזרת השם, כשבקרוב תהיי באופוזיציה, תראי כמה זה כמעט הכלי היחיד שיש לנו כדי להציג את מרכולתנו וכדי לפקח ולבקר. בבקשה. למה אתה אומר? תראה, אני בקואליציה ואני מרשה לך חופשי לדבר.

אופיר, רוצה גם? גם בספורט אתה נגד? רגע. קודם כול, גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אני בהחלט מברך. מגיע למי שעובד קשה ומתאמץ ומייצג את מדינת ישראל לקבל את מלוא ההכרה, ויישר כוח לכל העוסקים במלאכה. לא הייתי עולה על החוק הזה, כי לא הייתי כל כך שותף. הייתי בוועדת הכספים, הייתי בעד, אבל פחות עסקתי בו. אבל אלכס, כששמעתי את כל אלה שעולים כאן, איך קראת לליברמן, סימון? "הפטרון הגדול" תודה מקרב לב לשר האוצר ליברמן, אז זה כבר הציק לי קצת, כי נכון, מה שמגיע לספורטאים מגיע לספורטאים, אבל יש כאלה שטועמים את נחת זרועו של שר האוצר ליברמן בדברים אחרים, ולי ולציבור שאני מייצג, למסורתיים, לדתיים, לחרד"לים, לחרדים, לחילונים שאוהבים את התורה ואת המסורת, מאוד מאוד כואב על איך ששר האוצר מתנהל מול לומדי התורה. אני רוצה להקריא לכם, ככה, פתחתי בשנייה אחת, לא הכנתי את זה מראש, אני רוצה להקריא לכם מתוך הרמב"ם בספר מדע, בהלכות תלמוד תורה, פרק ו', הלכה י'. תראו מה הוא אומר על לומדי תורה: "תלמידי חכמים" כשמדברים על פטור ממיסים, "אינם יוצאין בעצמן לעשות עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן, כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. ואין גובין מהן לבניין החומה ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהן ולא לתשורת המלך. ואין מחייבים אותן ליתן המס, בין מס שהוא קצוב על בני העיר בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש",

וכו' וכו'. תראו איך הרמב"ם, שאין מישהו שלא מכיר בגדולתו,

ממשה עד משה לא קם כמשה ואיכשהו היה מכבד תלמידי חכמים. ומה הוא פוסק? הוא אומר שתלמידי חכמים פטורים ממס. גם ספורטאים פטורים ממס, ותלמידי חכמים צריכים להיות פטורים ממס,

שילכו לעבוד, לפחות שיגיעו לדרגת המס. אתה לא הקשבת למה שקראתי, אז בוא אני אקריא לך עוד פעם: "תלמידי חכמים אינם יוצאין בעצמן לעשות עם כל הקהל בבניין וחפירה" הם לא הולכים לעבוד עם כולם. הם תלמידי חכמים. הם יושבים, לומדים את התורה, ממשיכים את השושלת, ממשיכים את המסורת, שומרים על הגחלת. אחרת בזכות מה אנחנו כאן? מה שמר אותנו לאורך כל שנות הגלות? ותלמידי החכמים האלה, שר האוצר ליברמן בסוג של, באמת, עם הארץ כזה. כמו שכתוב על רבי עקיבא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שלפני שנהיה תלמיד חכם היה אומר: מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור.

כי חמור, כשהוא נושך, הוא שובר עצמות. עד כדי כך הייתה שנאה של עמי הארץ לתלמידי חכמים. זה לא דבר חדש, זה לא דבר שליברמן המציא אותו. אבל כשבאים ומדברים על פטור ממס, ומצד שני הולכים ופוגעים ומנסים לבטל סבסוד לילדים במעונות היום שלהם, ומצד שלישי מבטלים תקציבים לתמרוץ ופיתוח ללימודי ליבה, שאתם רוצים שהם ילמדו, 84 מיליון שקלים שהיו בבסיס התקציב, ושי פירון, מהמפלגה שלכם, ביטל אותם מבסיס התקציב, ומאז הם נכנסים ככספים קואליציוניים, שנה אחר שנה, 84 מיליון שקלים לאותם 78,000 תלמידים במוכר שאינו רשמי, לא ברשתות של ש"ס וגימ"ל, מוכר שאינו רשמי שביטלתם, נתתם אפס בתקציב. בבקשה, נירה. אני מוטרדת. אמרת "תלמידי חכמים". יש לי שאלה: יש גם תלמידות חכמים או תלמידות חכמות בתורה? קודם כול, בוודאי שכן.

אשתו של רבי מאיר בעל הנס, הייתה תלמידה חכמה. יש הרבה סיפורים עליה, שהיא הייתה למדנית גדולה, יותר טובה מהרבה מאוד תלמידים אחרים. כל פעם שתגיד "תלמידי חכמים", תגיד גם "תלמידות חכמות".

בעברית לא צריך לומר את זה. זה שמרב מיכאלי הורגת את השפה העברית וכל דבר היא אומרת בלשון זכר ובלשון נקבה, זה רק פיגוע בשפה העברית. בשפה העברית, הלשון הסתמית, שכוללת גם גברים וגם נשים, היא לשון זכר. זאת השפה העברית שלנו.

אתם רוצים להמציא שפה חדשה? אתם מוזמנים להמציא. בכל מקרה, תודה רבה לכם. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. כעת, אנחנו עוברים לשלב ההצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259), התשפ"ב 2022, בקריאה שנייה. בבקשה. סעיפים 1 2

תוצאות ההצבעה: שמונה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. כעת אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259), התשפ"ב 2022. בבקשה, קריאה שלישית. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 259), התשפ"ב 2022, התקבל.

כן, תוצאות ההצבעה: בעד, שמונה, נגד, אין, נמנעים,

החוק עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אם כך, אנחנו עוברים להצעת חוק

בסדר-היום, הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקריא לכם ציטוט.

תגיד לי אם אתה יודע מי אמר את זה: "כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה". מי אמר את זה?

תודה רבה. תלמידי חכמים עוסקים במלאכות קודש. הם עוסקים כסופרי סת"ם, והם מורים, והם מלמדים, והם דיינים, והם רבנים. שלמה, אתה יודע שגם רמב"ם וגם רש"י ועוד הרבה מאוד רבנים מאוד גדולים גם עבדו במשרה מלאה, גם למדו תורה, והם לא היו פחות חכמים מהרבה כאלה. לכן, אתה יודע, כל אחד והדעה שלו. אתם לא מאפשרים להם. אני טוען שבן אדם צריך לדעת,

ברגליים ובידיים, צריך לפרנס את עצמו. תאמין לי שאם הציבור החרדי, הגברים החרדים, היו משתתפים בשוק התעסוקה כפי שהציבור הכללי משתתף, זה היה מביא תוספת לתקציב המדינה של לפחות 20 מיליארד שקל, ואז הרבה מאוד בעיות שאנחנו מנסים לפתור פה לא היו צצות.

חסרות מלאכות, משגיחי כשרות, חבר הכנסת שלמה קרעי, יהיו לך עוד חמש דקות לדיון, אז תשמור את ההערות שלך

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני גאה להציג כאן בעצם את הארכת הוראת השעה לחוק הטבות מס לעוטף עזה, הנגב המערבי ושדרות. אני לא ארבה במילים. לא צריך לשכנע אף אחד עד כמה הדבר הזה צודק וחשוב, רק הפעם אנחנו עושים את זה לארבע שנים. אני רוצה להגיד תודה ולברך את חברתי חברת הכנסת נירה שפק, שדחפה לזה, נלחמה על זה, הוציאה לכולם את המיץ עד שהדבר הזה בסופו של דבר קרה. אני מאוד שמח לעמוד כאן להציג את החוק הזה. יש פה שני תושבי עוטף עזה, נירה שפק ושלמה קרעי. אני מקווה, שלמה, שכשתברך על החוק הזה לא תביא איזה "אבל" בדרך, כי באמת, גם בחוק הקודם לא היה צריך, אבל גם הפעם לא. אני חושב שיש כאן קונסנזוס. האנשים האלה הם המגן האנושי האמיתי של מדינת ישראל בדרום, וכולנו חייבים להם, ולכן אני בטוח שכל חבריי וחברותיי חברות הכנסת וחברי הכנסת יצביעו בעד החוק הזה, בלי "אבל" ובלי "אולי", פשוט יצביעו, וניתן להם הטבת מס לארבע שנים, ניתן להם ודאות וניתן להם אפשרות להמשיך ולפתח את האזור היפה והמדהים הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת אלכס קושניר. מכיוון שאין הסתייגויות להצעת חוק זו, אנחנו עוברים לבקשות רשות דיבור. בבקשה, חבר הכנסת שלמה קרעי.

אשתך התקשרה, חבר הכנסת דוידסון, אנחנו הגענו לכאן בשליחות, בשליחות קודש, בשליחות של הציבור, לעשות, לשרת. יש גם משפחה,

אבל יום שני בערב זה יום שמוקדש כל-כולו עד הבוקר למען הציבור. היום הצלחנו להעביר חוק, ולכן חתכנו קצת מהדיבורים, אבל בדרך כלל זה לא קורה. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת,

החוק הזה שעובר עכשיו זה חוק טוב לחתום איתו את סדר-היום, חוק שמחזק את התושבים הנחושים, אלה שעשויים ללא חת, אלה שהילדים שלהם, הילדים שלנו, נבהלים, שומעים אזעקה, שומעים איזה קול נפץ ורצים מייד לממ"ד ופוחדים. וחיים בתקופה, אומנם ברוך השם בתקופה האחרונה אין את זה, כי יש סידור כזה בתוך הממשלה של האחים ששומרים ודואגים.

כשהאחים שלהם בממשלה, הם לא מפגיזים אותנו,

אבל לא, בלי "אבל". אני מברך, ורק ציינתי עובדה, כי באמת בתקופה האחרונה יש ממש שקט אצלנו בעוטף. לעניין הזה היא בינתיים טובה. לטווח הרחוק זאת השאלה. החוק הזה הוא חוק טוב. מגיע יישר כוח ליושב-ראש ועדת הכספים, שהיה נחוש והוביל אותו והביא אותו לידי סיום בהקדם האפשרי. אומנם אנחנו באיחור קל, יש כאלה תושבים בעוטף עזה שבמשכורת חודש ינואר שלהם לא קיבלו את הטבת המס, וקיבלנו כבר הרבה פניות. אני בטוח שגם חברת הכנסת שפק, שהובילה את החוק הזה גם כן בכל הכוח, גם היא קיבלה פניות כאלה. אבל מס הכנסה זה מס שנתי ולא חודשי, ולכן הם יקבלו את ההחזר. האמת שזה לא משנה כל כך, כי החוק הוא רטרואקטיבי, הוא מתחיל בתחילת השנה, ולכן במשכורת של חודש פברואר הם יקבלו את ההחזר בגין אותו מס שנגבה מהם בחודש ינואר. זה לא מספיק. יש עוד הרבה מה לעשות לטובת תושבי עוטף עזה. יש עדיין תושבים, כמו תושבי אשקלון וכמו תושבי העוטף של העוטף, בין 7 ל-15 ק"מ, שעדיין צריכים את העזרה שלנו, שצריך לבוא ולפעול לקראתם כדי לתת להם הטבות כלשהן. יש נושא המיגון, שהוא עדיין לא מושלם. עדיין יש עשרות אלפי בתים באשקלון ועוד מאות או אלפי בתים במועצות האזוריות שמסביב לעוטף, עדיין יש שם בתים לא ממוגנים, וגם על זה אנחנו מדברים. אני בטוח שאלכס, שהראה עד היום שכשיש נושא שחשוב לו, בסוף אפשר לברך על המוגמר, אני בטוח שגם אשקלון וגם החלק השני של שדות נגב ומרחבים, שער הנגב, העוטף של העוטף, חוף אשקלון, יגיעו גם הם לידי פתרון, ונוכל לבוא ולבשר בשורות טובות. ולא רק הארכות הוראות שעה, לא רק דברים שהתחלנו בממשלה שלנו, אלא גם תחדשו, תבואו ותגידו: הינה, אתם לא עשיתם. אתם לא נתתם לאשקלון,

אנחנו נותנים, ואני אברך ואני לא אגיד שום דבר. אני אשתוק ואני אגיד לך: אתה צודק. אבל תעשו את זה. תביאו חוקים נוספים שיסייעו לאותם אלו שבאמת בסבבי לחימה מאוד מאוד קשה להם, בין שזה בעניין המיגון ובין שזה בעניין שלפעמים כאלה שמחליטים שאנחנו לא רוצים שיעשו את זה, שכבר הם לא יכולים, שכבד עליהם לשבת שם, לשמוע צבע אדום, להיכנס לחדר מדרגות, להיכנס לממ"ד. ילדים בוכים, ילדים מרטיבים בלילה, זה לא פשוט. משפחות מתמודדות עם זה, עם הקושי הזה. ולמרות זאת, בעוטף עזה היום, אני חושב שלא תמצאו מגרש אחד לרפואה, כי יש שם תושבים נחושים, תושבים שאכפת להם ממדינת ישראל. הם גאים להיות כיפת הברזל של מדינת ישראל בגוף ובנפש, יושבים ויודעים שאם לא הם ישבו שם ואם הם יעזבו את המקום, אז פשוט הגבול יתקרב עוד יותר פנימה לתוך מרכז הארץ, ולזה לא מוכנים בשום פנים ואופן. יש תושבי העוטף שמגינים מדרום, יש תושבי יהודה ושומרון שמגינים ממזרח ויש בנגב ויש בגליל. בכל מקום אנחנו מגינים על מדינת ישראל, התושבים שנמצאים, תושבי קו העימות. ולא רק תושבי קו העימות אלא תושבי הפריפריה בכלל, שהם לא נהנים, הם סובלים מתת-תקצוב בבריאות,

ברווחה. בכל מקרה, הצעת החוק הזו נותנת את המענה הראשון לאלה שבאמת הכי קרובים לגבול, אלה שבאמת הכי צריכים. אני מקווה שזה רק פתח להצעות החוק הבאות שלכם, שיבואו עלינו לטובה. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת ינון אזולאי. אני יוצאת מתוך הנחה שאם חבר הכנסת יריב לוין ירצה לדבר, אז בבקשה, חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת,

אני ודאי רוצה לברך על כך שאנו מגיעים,

לאישור החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית, הארכה של הוראת שעה של הסדר שאנחנו עשינו בממשלות הקודמות. אני חושב שהוא גם הוכיח את עצמו, משום שהוא באמת הביא לתנופה ולפיתוח של ההתיישבות גם בעיר שדרות וגם ביישובי עוטף עזה, גם בתקופות הטובות יותר, ובעיקר ודווקא בתקופות הקשות יותר. אני בהחלט שמח, חברת הכנסת שפק וגם חבר הכנסת קושניר, על המאמץ שעשיתם להביא לכך שהחוק הזה יוארך, ושהארכת הוראת השעה גם תהיה לפרק זמן ארוך יותר. אני חושב שזה חשוב. זה נותן ודאות, זה נותן יציבות. במובן הזה אני חושב שנעשה כאן בהחלט דבר חשוב ומבורך. אני לא יכול להימנע מלהתחבר לדברים שאמר כאן חברי חבר הנכנסת שלמה קרעי בעניינה של העיר אשקלון. את החוק הזה היה צריך לאשר, וטוב שאנחנו עושים את זה, אבל העוול שנעשה לאשקלון ולתושביה הוא עוול זועק לשמיים. הוא באמת אבסורד. אני יכול לומר שבעניין הזה אני משתדל להיות לא רק להיות נאה דורש אלא להיות גם נאה מקיים, משום שזוכר היטב חברי חבר הכנסת קושניר שכאשר אני כיהנתי כיושב-ראש הכנסת והוא הגיע אליי בתחילת הקדנציה עם החוק שנועד להסדיר את ההטבות שמגיעות לתושבי אשקלון ואמר לי: זה הדבר הכי חשוב, זה צריך להיות הדבר הראשונה שמובא לשולחנה של הכנסת, אני קיבלתי את עמדתו בלי ויכוח ובלי היסוס, והחוק הזה גם היה החוק הראשון בקדנציה הזאת שעבר בקריאה טרומית. אני אומר לחבר הכנסת קושניר,

אני לא מסוגל להתחרות בחברנו חבר הכנסת אמסלם ביכולת שלו לעשות קציצות. בזה הוא כנראה באמת יותר טוב מכולנו כאן, ואני מברך אותו על הזכייה שלו בתוכנית "מאסטר שף". אני יכול להעיד שהוא באמת עם יכולות נדירות בתחום הזה. שאף אחד עוד לא טעם פה. אנחנו עדיין מחכים. אני זכיתי. יש כאלה שהרגישו מה זה להיות קציצה של דודי. יש כאלה שעדיין מחכים לעוד הצעות. אני יכול לומר לך,

שזה שילוב מדהים לא רק של הטעם אלא גם של המגוון שהוא מסוגל לעשות והמהירות שבה הוא עושה את זה. הצירוף של כל הדברים האלה ביחד זה באמת דבר מדהים. אבל חבר הכנסת קושניר, אני באמת אומר, אני חושב שזה בסך הכול ערב שאנחנו מעבירים דברים טובים ודברים בהסכמה רחבה. אני חושב שאתה צריך להשלים את המלאכה הזאת. עבר יותר מדי זמן. לא יכול להיות שמה שהיה כל כך דחוף וכל כך חשוב, חודשים על חודשים על חודשים, צריך להגיד את האמת, תקוע אתם יודעים איפה: בוועדת הכספים. אני חושב שיש לך היכולת, ואני משוכנע שגם הרצון, ואנחנו ודאי עומדים כאן לרשותך ונכונים לסייע לך לקדם את העניין הזה. אבל אשקלון לא יכולה לחכות יותר, ותושבי אשקלון לא יכולים ולא צריכים לחכות יותר, ואם ידענו לעשות כאן את מה שצריך בנושא של שדרות ועוטף עזה, אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך עבור אשקלון. ואני שוב אומר, אני לרשותך בכל סיוע אפשרי בעניין הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה, ובקרוב. בהחלט רוצה לסיים בעוד אמירה אחת: אני חושב שכולנו, ואני מניח שגם סביב העניין הזה יכולים להתאחד, צריכים לשלוח ברכה נאמנה לראשי הרשויות גם בשדרות וגם בעוטף עזה. אני חושב שהמנהיגות שלהם, הדרך שבה הם מובילים את הדברים והתוצאות שבסופו של דבר אנחנו רואים בשטח ראויים לכל הערכה. במקום שיש תושבים חזקים, כמו שאמר חברי חבר הכנסת קרעי, יש גם מנהיגות מקומית טובה ורצינית ויש ממשלה וכנסת שיודעות לתת את התמיכה, אני חושב שרואים גם הישגים ותוצאות, ואני ודאי מברך על כך.

תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין. נעבור כעת לחבר הכנסת ינון אזולאי. בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתחבר לסוף דבריך, יריב, על אשקלון. אני חייב להגיד לך שאלכס בוועדה לא עושה איפה ואיפה. זה לא החוק היחיד שתקוע שם, אז הוא לא עושה את זה איפה ואיפה. כשיש לו היכולת, אני מאמין שהוא יעשה את זה. הוא מחכה למומנטום, אתה יודע, לזמן נכון. הוא יעשה את זה בזמן הנכון. אני מקווה רק שזה יקרה מוקדם. אבל מילה טובה, אלכס, על הזריזות שהחוק הזה יעבור. באמת השתדלנו בוועדה בראשותך שיעבור.

גם לך מילה טובה על החוק. אני חושב שהייתה תמימות דעים איך אנחנו מעבירים אותו כמה שיותר מהר ללא הסתייגויות, למרות שאני חשבתי שהיה צריך לעשות אותו כהוראת קבע ולא כהוראת שעה, לאחר שנים רבות שהוא כל פעם היה בהוראת שעה. היה כדאי לעשות אותו בהוראת קבע, אבל ביקשתם ואמרתם שכדאי לא לעכב את זה,

נירה שפק (יש עתיד): אנחנו מוכנים להוראת קבע. אדרבה ואדרבה. נשמח שזה יגיע כהוראת קבע. גם ביקשנו שם, חשבתי שגם מי שנמצא פחות משנה, שנכנס באמצע שנה, כן לתת לו את זה, כי זה זמן שהוא עוד בוחן את עצמו, אבל בכל אופן עשינו הכול על מנת שזה לא יתעכב.

שהיה שותף גם כתושב בעוטף עזה, אנחנו יודעים את החשיבות. אני רק יודע שחלק מהטילים מגיעים לכיוון אשדוד, וכתושב העיר אשדוד אני רואה את הפחד, את החרדה, רואה מה שהילדים עוברים. אני יודע כמה חשוב לגור במקומות האלה כאשדוד, שלא סופגת כל יום ולא נמצאת תחת איום, אפשר להגיד,

אבל כשנמצאים בעוטף עזה, אז צריך להגיד לאותם תושבים תודה רבה תודה רבה שהם נמצאים במקומות האלה, תודה רבה שהם שומרים על המדינה, תודה רבה שהם נמצאים בשבילנו, בשביל ילדינו, בשביל דור העתיד, כי אילולא הם, בכל יום היינו מתרחקים מעוד מקום, והארץ שלנו הייתה נעשית יותר קטנה. כשנמצאים על הגדרות, כשנמצאים במקומות האלה, הם בעצם נמצאים שם במקומנו, בשבילנו, למעננו, ותודה רבה להם.

ואנחנו נהיה פה בשביל לעזור ולנצח כל אויב מסביב, לעזור בשביל להגן על המדינה שלנו, על המדינה הטובה שלנו. יש לנו אזרחים טובים, יש לנו אנשים באמת טובים, אנשים שאוהבים לעשות רק טוב בעם ישראל. יחד עם זאת, אנחנו רואים שיש שיתוף פעולה טוב כשרוצים לעשות. הגיע הזמן שבכנסת הזאת נעשה עוד דברים טובים למען עם ישראל. אנחנו נמצאים בימים לא קלים, לא קלים מבחינת יוקר המחיה, לא קלים מבחינת מתים, שלצערנו לא קרה דבר כזה מאז פרוץ המגפה, לא קלים כשהמדינה הדמוקרטית שלנו נמצאת במצב קשה. הדברים האלה, אם אנחנו לא נאחד כוחות, נאבד את המדינה שכולנו מאמינים בה. אם לא נהיה מאוחדים דווקא בימים האלה, אנחנו עלולים כולנו להגיע למחלה יותר קשה, למצב של עוני יותר מחפיר, למצב שאנשים יפחדו להסתובב ברחובות, כשהם כבר היום מפחדים להשתמש בטלפונים, להשתמש בכל מיני מכשירים אחרים, באינטרנט והכול. הגיע הזמן שנאחד כוחות לפחות בדברים האלה, למען עם ישראל, שידעו שגם בכנסת יש דברים שאפשר לעשות ביחד. זו אחת ההוכחות שאנחנו יכולים לעבוד ביחד למען אותם אזרחים טובים ששלחו את כולנו, כל אחד מהמקום שהוא שלח אותו, אבל אנחנו יכולים להוכיח להם את זה. הערב, אין כמו לסיים את היום הזה בכזאת בשורה לתושבי עוטף עזה. שיהיה להם בהצלחה, שיהיה לכולנו בהצלחה. מגיע לכם בזכות ולא בחסד.

תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. וואו, זה סוף כזה שהוא באמת כיף ליום. ברמה האישית, זה גם החוק הראשון שאני מביאה שמגיע לכל התהליך הזה, שיהיה ממש פרי טוב באיכות שלו. היום הוא באמת יום חשוב לתושבי שדרות והנגב המערבי, לכל אותן משפחות שחיות בטווח, אלה מילים כאלה קשות ומכובסות, של 7 ק"מ מגבול רצועת עזה, יישובים שמוגדרים תחת איום תמידי כבר 20 שנה. תחשבו שיש ילדים שנקראים "דור הקסאמים", ילדים שעכשיו חלקם מסיימים צבא, שזו המציאות שהם מכירים. ההטבה הזאת היא לא המענה השלם למה שצריך כדי ליצור את הפתרון הנכון, אבל לאותן משפחות, אנשים ונשים, אותם חלוצים שאוהבים את החיים ואוהבים את החיים בעוטף, זו הטבה מחויבת. כאחת שחיה את המציאות באזור, בקיבוצי, קיבוץ כפר עזה, אני גאה בחבריי, שכניי, שותפיי לדרך, שותפותיי, שאוהבים את הארץ, על העוצמה והאמונה, האהבה למדינה ולאזור הנפלא שלנו. החוק הזה הוא אחת מאמירות התודה. החוק קובע שאתם זכאים במשך ארבע השנים הבאות לזיכוי ממס בשיעור של 20%. ההחלטה הזאת מאפשרת שימוש בהטבה כדי לחזק את החוסן, הביטחון הכלכלי והיציבות. אני מודה לשר האוצר על התמיכה וההובלה וההירתמות המיידית וליושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, על קידום מהיר בוועדה. אני שמחה שההחלטה הזאת נתמכת לאורך כל הדרך על ידי קואליציה ואופוזיציה. לתושבים ולתושבות אני אומרת שהחוק יוחל רטרו, מינואר, ולא יהיה פער תקציבי, והלוואי שנוכל להביא תקציבים נוספים לחיזוק ולפיתוח חינוך ותרבות ורווחה. רק אל תהרגי את העברית. "תושבים" מספיק. זה כולל גם תושבות. למה אתה מפריע לי באמצע? אתה יודע שעכשיו מסריטים,

הינה קרעי נכנס לה לסרטון. אפשר לחתוך את זה. תחתכו. קרעי, אני עונה לך, למה שאמרת. קודם כול, הוא שותף לאזור. אנחנו פועלים ביחד, אין כאן קואליציה אופוזיציה. אבל אני אומרת שתם ולא נשלם. אני אמשיך לטפל בכל הנושאים הביטחוניים והרווחתים והחינוכיים וכל מה שקשור בכל המעגל השלם לעוטף. כמו שכבר אמרנו, אני יודעת שאתה תהיה שותף שלי לדבר הזה, כמו עוד הרבה אחרים כאן, והלוואי שניצור מציאות כזאת שנצטרך לעסוק בזה רק במובנים האזרחיים ולא הביטחוניים יותר.

תודה רבה, חברת הכנסת נירה שפק. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר,

שאני אומנם לא הרבה זמן בכנסת, קצת יותר משנתיים, ואני לא זוכר כזאת אווירה במליאה, שבאמת אפשר לנהל דיאלוג אמיתי בטונים רגועים. אני אנצל את זה, ואני רוצה לפנות ליריב לוין ולספר לך מה המצב, איך שהוא באמת נראה, ואולי גם תושבי אשקלון צופים. אני מאוד מאוד רוצה להעביר את החוק הזה. אני חושב שהוא חוק צודק ונכון, ולתושבי אשקלון מגיע לקבל הטבות מס. אך יחד עם זה, ואני דיברתי על זה כבר, החקיקה היא מאוד מאוד מורכבת, כי בעצם גם יישובים נוספים באזור יכולים או עלולים להיכנס לתוך ההטבה הזאת, והמשמעויות הן משמעויות אדירות. אז יש כל מיני מחלוקות וויכוחים, גם משפטים וגם מקצועיים, ואני אומר לכם שאין שבוע שאני לא מנסה לטפל ולפתור את זה. אבל יחד עם זה, בחרתי לקדם נושא שהוא חשוב לא פחות, וזה מיגון, מיגון העיר אשקלון. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו בשבועות הקרובים ממש הולכים להביא החלטת ממשלה מאוד מאוד חשובה, מהפכנית, עבור תושבי העיר אשקלון, וניתן להם את המיגון שכל כך מגיע להם, ונתחיל מהשכבות החלשות, נתחיל מאלה שידם אינה משגת, שגם ככה גרים בתנאים מאוד מאוד קשים: אותן אימהות עם ילדים קטנים שצריכות לרדת ארבע קומות למטה בחצי דקה, אותם נכים ואותם קשישים שבעצם נמצאים ללא מיגון. הדבר היחיד שנשאר להם לעשות, אחד מהם אמר לי: הדבר היחיד שאני עושה כשאני שומע צבע אדום, אני פשוט מתחיל להתפלל. זאת הדרך היחידה שיש לו איכשהו להגן על עצמו.

כשהייתי צריך לבחור מבחינת סדר עדיפויות מה קודם,

אני בחרתי קודם כול לקדם את הנושא של המיגון, ואני עובד מאוד מאוד צמוד בנושא הזה עם שר האוצר אביגדור ליברמן, ובקרוב מאוד אנחנו נביא את החלטת הממשלה הזו,

החלטת ממשלה מהפכנית, ותושבי אשקלון יזכו למיגון. גם הנושא של הטבות מס נמצא על הפרק. נמשיך לטפל בו, נמשיך להוביל את זה, כי אני חושב שמגיע לתושבי אשקלון לקבל את זה. אז זאת התשובה שלי לדברים שאמרת. אני שמח שהצגת את זה איך שהצגת, ואני מאוד מקווה גם שאתה מקבל את התשובה, ולא רק אתה, אלא בעיקר ובראש ובראשונה תושבי אשקלון, ושוב, אני חושב שמה שאנחנו עושים כאן עבור תושבי הנגב המערבי ותושבי שדרות זה צודק, זה נכון, ואני מאוד מאוד שמח שאנחנו ככה חותמים את סדר-היום הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת אלכס קושניר. כעת אנחנו עוברים לשלב ההצבעה. אנחנו נצביע שמית? נצביע על חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, בקריאה שנייה. בבקשה. סעיף 1 נתקבל. אם כן, תוצאות ההצבעה בקריאה השנייה: בעד, שבעה, נגד, אפס, אין נמנעים. כעת אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה שלישית.

מי נגד? חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7),

אם כן, שבעה בעד, אפס נגד ואפס נמנעים, ועל כן החוק עבר בקריאה שלישית, חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב 2022, והוא נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בכך תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שלישי, ז' באדר א' התשפ"ב, 8 בפברואר 2022, בשעה 16:00.